חברות וחברי הכנסת, שלום. שלום גם לשרים. אני מתכבד לפתוח את ישיבת הכנסת. היום יום רביעי כ"ח בתשרי התשפ"ה, 30 באוקטובר 2024. הנושא הראשון על סדר-היום, הצעות חוק בדיון המוקדם. ההצעה הראשונה היא הצעת חוק-יסוד: השפיטה (תיקון, שלילת זכות עמידה למתגמל טרור), של חבר הכנסת שמחה רוטמן, שנמצא כבר בהיכון, ואני מתכבד להזמין אותו לנמק את הצעת החוק מעל דוכן המליאה.

עד עשר דקות לרשותך, אדוני. תודה רבה, אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, חבריי חברי הכנסת, אני חייב לומר בתחילת הדברים, אני חושב שהחוק הזה, במציאות שנוצרה, הוא אולי הכרחי, הוא אולי מתבקש, אבל אני מתבייש. אני מתבייש, אדוני שר המשפטים, אני מתבייש על שהטרחתי, ומתנצל על שהטרחתי - - מה עם חוק ההשתמטות, רוטמן?

ועדת - - - מה עם חוק ההשתמטות? עכשיו שבאת אפשר להצניח אותו?

אפשר להצניח אותו ולסמן לו ברימוני עשן בהצלב בדיוק איפה הוא צריך לצנוח. סוף-סוף אתה מתבייש

שהטרחתי את ועדת השרים לענייני חקיקה בהבאת הצעת החוק הזאת. אני מתבייש ומתנצל, אדוני יושב-ראש הכנסת, על כך שאני מטריח את הכנסת. אני עשיתי בדיוק את מה שאדוני עושה לפני שבע שנים, לדעתי, עם חוק אחר

- - שאשרר את סמכותו של שר הפנים לשלול תושבות קבע של אנשי חמאס, אתה זוכר את זה. אמרתי: יש כבר סמכות בחוק, למה אני צריך להביא את החוק הזה? זה מה שאתה רוצה לומר. אני מדבר אל שניכם כי אתם שותפים. תוריד את הנושא של "מי מטעמו" ואז הכול בסדר, כי יש בסדר הדין הפלילי מספיק הגנות לנושאים האחרים. בתוך החוק שלך, "מי מטעמו" מיותר לחלוטין. תיכף נדבר על "מי מטעמו", ואם תהיה מחלוקת על זה אני בטוח שנגיע להסכמות, חבר הכנסת מיקי לוי. דיברתי איתך על החוק הזה, ואני חושב שנצליח להגיע, אני אחדד לך תכף בדיוק מה אומר החוק, אבל תן לי רק לסיים את הפתיחה, כי בעיניי היא חשובה מאוד. אני באמת מתבייש ומתנצל שאנחנו מביאים את החוק הזה. אתה יודע, כשהבאנו לפה, שר המשפטים והקואליציה ואנוכי, את מה שכונה חוקי הרפורמה, אחת הטענות שלנו הייתה שמה שאנחנו מחוקקים, קיים בכל מקום בעולם. למה צועקים עלינו? הרי זה קיים בכל מקום בעולם, ובכל מקום בעולם הליך הבחירה הוא ככה.

היו צעקות, בסדר. היה, נגמר, לא משנה כרגע. כאן אני מביא חוק, ואני אומר את זה, אני מביא חוק שכמעט אין כדוגמתו בעולם, כי בכל מקום בעולם מוגדר וברור ולא צריך לכתוב שישות מדינית כלשהי לא יכולה לפנות לבית המשפט כדי להשפיע על המהלכים המדיניים של הממשלה. אגב, לא רק רשות פלסטינית, כל מדינה זרה שרוצה לפעול מול מדינת ישראל. ארצות הברית רוצה להפעיל עלינו לחץ איך להתנהג בלבנון, שתפנה לשר, שר החוץ, ראש הממשלה, דרך השגריר. יש מנגנונים. תבוא ממשלת ארצות הברית, תגיש עתירה לבית המשפט? מי שמע דבר כזה? תבוא ותגיד: אנחנו רוצים שהמדיניות של מדינת ישראל תשתנה, ואנחנו נעשה את זה דרך בית המשפט, כולם יסתכלו עליה. היא לא עושה את זה. ברוך השם שהיא לא עושה את זה, וכך פועלת כל מדינה בעולם. כל בית משפט בעולם שמגיעה אליו ישות מדינית זרה כלשהי ואומרת לו: אני רוצה להשפיע על המדיניות דרכך, הוא אומר: חברים, מדיניות?

יש הפרדת רשויות אצלנו, יש כבוד בין הרשויות, לכו בבקשה למשרד החוץ, למשרד ראש הממשלה, ל-State Department, כל מדינה לפי עניינה. תעזבו אותי בשקט, אני לא מתעסק עם זה, בטח ובטח לא בעתירה על חקיקה. תבוא ממשלה זרה ותגיד: אני לא אוהבת את החוק הזה והזה שהכנסת העבירה, בסדר, יש קשרי חוץ של הכנסת, יש שגרירים,

נשמע, נדבר כמו מדינות, מדינה ריבונית שמכבדת את הריבונות של מדינה אחרת. פה עבר חוק, בתמיכתכם, חברי האופוזיציה, אני פונה דווקא אליכם, חוק חשוב,

שאומר שנפגעי הטרור יוכלו לתבוע את הרשות הפלסטינית שמשלמת משכורות למחבלים. עברו שני חוקים כאלה.

אחד עבר בוועדת חוץ וביטחון, על פיצוי עונשי, שהיוזם הראשי שלו הוא חבר הכנסת פינדרוס, אחד עבר בוועדה של חבר הכנסת אייכלר, ועדת העבודה והרווחה, של שרן השכל, אז הייתה חברת אופוזיציה, למיטב זיכרוני גם שרון ניר הייתה שם שותפה. קואליציה-אופוזיציה, העברנו את החוק הזה מתוך אמירה ברורה שמי שמשלם משכורות למחבלים כדי לרצוח בנו,

עזבו שאנחנו מקבלים את המציאות הזאת, גם זה הזוי - - רוטמן, מה זה שונה - - - מעונות, משתמטים,

הגישה עתירה לבית המשפט העליון שלנו.

אני רוצה שתשמור על זכותי להמשיך לשלם משכורות למחבלים. בית המשפט, במקום לזרוק אותה מכל המדרגות, עתירה שכזאת, שלא הייתה צריכה לעבור את המזכירה בכניסה, את המאבטח בכניסה היא לא הייתה צריכה לעבור - - - - - - אדוני

רבותיי, קצת יותר שקט במליאה. סדרנים, תעזרו לנו, בבקשה.

עתירה שכזאת, במקום לזרוק אותה מכל המדרגות ולהגיד: אין דבר כזה, אני לא אתן לכם דרך בית המשפט לנסות למנוע את - - - הוא דיבר שם כל הדיון, יצחק עמית, הייתי שם - - - על זה הוא דיבר, יצחק עמית, במהלך הדיון עם - - - אני אפילו לא מדבר על התוכן, זה בדיוק מה שאני אומר. זה לא צריך להיכנס, זכות עמידה. מי הסכים איתי? תאמינו או לא מי שירצה יגיד שאני השעון המקולקל, אחרים יגידו שהיא השעון המקולקל,

גם היועצת המשפטית לממשלה כתבה לבית המשפט: מה פתאום יש לרשות הפלסטינית זכות עמידה. העתירה עדיין תלויה ועומדת. התקיים דיון.

הייתם אומרים לי, כמו שחלק אמרו לי, חבר הכנסת מיקי לוי אמר לי: שמחה, מה אתה דואג, בג"ץ לא יקבל את העתירה בסוף, ויכול להיות שהוא גם צודק, אני מוכן להניח שהוא צודק. אבל יש נזק מעצם קיום הדיון. אתה יודע מה הנזק? באו אליי משפחות נפגעי טרור. הגיעו לבית המשפט המחוזי, מנהלים הליך, רוצים להגיש תביעה, אומרים להם השופטים: חכו, תלוי ועומד בבית המשפט העליון תיק נגד החוק. אני אומר להם: לא הבנתי, ניתן צו ביניים? ניהל הליך?

אבל תלוי ועומד, אז בית המשפט המחוזי בינתיים מסתכל על החוק של הכנסת, שכולנו חוקקנו פה ביחד, חוק מוסרי, צודק ונכון מאין כמותו, ואומר: הלו,

תלוי ועומד בבג"ץ, בינתיים אני לא פוסק. נאמר גם שהנהלת בתי המשפט הכחישה שהייתה ישיבת שופטים בנושא. מקורותיי מראים שכנראה ההכחשה הזאת לא מדויקת, אבל זה לא ממש משנה. כעניין שבעובדה, השופטים לא דנים לפי חוק שהכנסת חוקקה ולא נותנים, מחזיקים נפגעי טרור שאיבדו את היקר להם בני ערובה עד שבבית המשפט העליון יחליטו סוף-סוף לעשות את מה שהחוק, ההיגיון,

המוסר, אומר: לזרוק את העתירה הזאת מכל המדרגות. רוטמן, אולי תתייחס למוסריות בעניין חוק הגיוס? אולי תגיד על זה מילה?

כשאני אציג את חוק הגיוס אנחנו נדבר על זה.

אני לא עושה את זה - - - כמה נוח. כמה נוח - - - אל תנסי לטשטש את הדיון שבו אנחנו נמצאים. - - - אתה מדבר על מוסריות.

חברת הכנסת שלי טל מירון, תודה. עכשיו, זה מה שאמרתי, בכל מדינה נורמלית בעולם, הרשות הפלסטינית, מעשר סיבות שונות, לא הייתה עוברת את הסף: פעם אחת כי היא לא אזרחית מדינת ישראל, לא תושבת מדינת ישראל, פעם שנייה כי היא מבקשת לבטל חוק של הכנסת, ואין לה שום נגיעה לנושא, פעם שלישית בגלל שהיא מתגמלת טרור והיא לא באה בניקיון כפיים, פעם רביעית, מלבד ניקיון הכפיים שלה, בגלל שהמוסר האנושי הבסיסי ביותר, של "הרצחת וגם ירשת", לא מאפשר לנו לשמוע מציאות שתהיה איזושהי זכות לבן אדם שמממן את הרוצחים, לא רק זכות לבית משפט, בכלל זכויות. כל הדברים האלה היו צריכים להביא לזריקת העתירה הזאת מזמן. היא לא נזרקה. זה שבית המשפט העליון שחק את מושג זכות העמידה לאורך השנים זה דבר שיהיה צריך טיפול.

יש בנושא הזה הצעות חוק של קואליציה ואופוזיציה משנים קודמות. זה דורש טיפול. אדוני שר המשפטים, מה שנקרא, צריך להיכנס ל-to do list בשש אחרי המלחמה, ואם יכול להיות, אולי גם קודם.

אבל אנחנו לא נפתור את כל הבעיות היום. את הבעיה הזאת, זה הדבר הכי מוסרי שיש. ואני קורא דווקא לחבריי, חברי הכנסת מהקואליציה ודאי, אני יודע את עמדתם, אבל גם חברי כנסת מהאופוזיציה חתמו איתי על הצעת החוק הזאת, ואמרו, זו הצעת חוק נכונה, טובה, צודקת, ואני מבקש מכולם, מכל אדם שאכפת לו גם מכבודו של הבית הזה, כי מדובר בחוק שאנחנו העברנו, קואליציה-אופוזיציה, שנכון להיום לא מיושם בגלל אותה עתירה, ונפגעי טרור יושבים ומחכים לקבל פיצוי על זה שרצחו את היקרים להם והם לא מקבלים בגלל אותו תיק שתלוי ועומד, וגם כי אנחנו בבית הזה הצלחנו להתאחד בצורה חד-משמעית השבוע כנגד אונר"א תומכי הטרור והשותפים בטרור באופן עצמאי. אנחנו הצלחנו להתאחד בבית הזה, קואליציה ואופוזיציה, על מעמדה של ירושלים. זה היה יום שני, זה היה יום שלישי, ואני מודה לחברי יושב-ראש הכנסת ששם את החוק הזה ראשון היום בסדר-היום, שנתאחד כולנו נגד הטרור ונגד כל מי שמעניק יכולת לטרור לפתוח את פיו בבתי המשפט של מדינת ישראל. את הטרור צריך למגר גם בשדה הקרב וגם במלחמה המשפטית והכלכלית. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אני מודה לחבר הכנסת רוטמן, ומתכבד להזמין את שר המשפטים, חבר הכנסת יריב לוין, להציג את עמדת הממשלה ביחס להצעת החוק. בבקשה, אדוני, עד עשר דקות לרשותך. תודה רבה, אדוני היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת. נדמה לי, אדוני היושב-ראש, קשה היה להגדיר את הדברים טוב יותר מהאופן שבו עשה את זה חבר הכנסת רוטמן, שאני מבקש לברך אותו על הבאת הצעת החוק הזו לכאן ולהשתתף ביחד איתו בתחושה הקשה על עצם הצורך לעשות דבר שהוא,

אי-אפשר ככה. חברות וחברי הכנסת, קצת יותר שקט במליאה. מי שמעוניינים לדבר, אנא יעשו זאת בחוץ. סדרנים, נא להיכנס לתמונה. אני חושב שאי-אפשר שלא לחלוק איתו את התחושה הקשה על עצם הצורך להביא בכלל בפני הכנסת הצעה כזאת, שבאה לתקן מציאות, הייתי אומר של עולם הפוך, מציאות של משהו שאף אחד לא יכול לעכל אותו ולהבין אותו. אני חושב שהנימוקים בעניין הזה הם רבים מאוד, ואני חייב לומר שיש לפעמים מצבים שבהם אין צורך בנימוקים מעמיקים כל כך, כי הדברים הם פשוט ברורים מאליהם. ולכן אני גם מצטער לראות שאין התגייסות של כלל סיעות הבית הזה כדי לתמוך בהצעה הזו כפי שאפשר היה לצפות. אני יכול לומר שמתן מעמד לגורם שפועל באופן אקטיבי ושיטתי כנגד מדינת ישראל ובעד הטרור בשורה ארוכה של נושאים כדי לנצל את מערכת המשפט ובפרט את בית המשפט העליון של מדינת ישראל אל מול האינטרסים של המדינה עצמה, כדי לסייע לו במאבקים האלה שלו במדינה ובאזרחיה ובעידוד הטרור, הרי זה דבר מטורף, דבר שאי-אפשר בכלל להעלות אותו על הדעת. ואני שואל את חבריי באופוזיציה אם על הדבר הזה אתם רוצים להגן עכשיו, בכך שאתם לא מוכנים לתמוך בהצעת החוק הזאת. צריך לומר באופן הברור ביותר, הרשות הפלסטינית מעודדת טרור, מחנכת לטרור, מפעילה ומובילה שורה שלמה של מהלכים, תוך ניצול ציני של מה שמכונה המשפט הבין-לאומי, כדי להביא להעמדתם לדין של ראשי המדינה, של החיילים שמגינים עלינו ונלחמים עבורנו, פועלת באופן שיטתי כדי להבטיח שהדור הצעיר של הפלסטינים יתחנך על גבי הדוקטרינה והדרך שאומרות שצריך למחוק את מדינת ישראל מהמפה, שהטרור הוא לגיטימי, משלמת סכומי עתק לרוצחים שפלים שיושבים בבתי הכלא שלנו, לפי תעריף עולה ככל שמידת הרצח שהם עשו הייתה גבוהה יותר. ואנחנו ביד השנייה פותחים את שערי בית המשפט העליון בפניהם ונותנים להם להופיע שם ולנסות למנוע ממדינת ישראל להתגונן מפני כל הדברים הנוראים האלה. אני חושב שהדבר הזה מעיד,

קודם כול על טיבו של בית המשפט העליון שלנו,

המאורות הנורא שאחז בו, לפחות בחלק לא מבוטל משופטיו שמאפשרים את הדבר הזה. אנחנו גם ראינו עד כמה הדבר הזה פוגע במשפחות שכולות, בכלל אזרחי מדינת ישראל, שעומדים חסרי אונים ונדהמים נוכח הדבר הבלתי-נתפס הזה. אני גם חייב לומר שיש בזה אבסורד גם אם היה מדובר בגורם שהוא פחות עוין ותומך טרור. הרי בסופו של דבר, איפה נשמע עניין כזה שאנחנו מאפשרים נתיב לגוף ממשלתי זר להתערב בהחלטות של הרשות המבצעת של מדינת ישראל באמצעות המערכת המשפטית שלה. שמישהו אחר מבחוץ ינהל אותנו, לא כל שכן כשהאינטרסים שלו הם הפוכים לחלוטין משלנו. אני חושב שיש כאן פגיעה בריבונות שלנו, דבר שאי-אפשר לקבל אותו, יש כאן סיכון חד וברור של הביטחון הלאומי, כאשר גופים שמעודדים טרור ופועלים נגד ביטחון ישראל מקבלים פלטפורמה משפטית שבאמצעותה הם מקשים על מימוש מדיניות הביטחון שמדינת ישראל זקוקה לה, ויש כאן גם סוג של לגיטימציה לגורם האלים, הטרוריסטי, האנטישמי, צריך להגיד, בלא מעט מובנים, שפועל נגדנו כל הזמן. לכן אני חושב שעצם העובדה שאנחנו בכלל נדרשים להצעת החוק, עצם העובדה שבית המשפט העליון לא סוגר את שעריו מיוזמתו שלו בפני עתירות שמוגשות על ידי גורם מסוגה של הרשות הפלסטינית, הדבר הזה הוא באמת, כמו שאמר כאן חבר הכנסת רוטמן, דבר מעציב. אבל את הדבר הזה אנחנו בהחלט צריכים לתקן ונתקן כאן. ואני רוצה לומר יותר מזה. אני חושב שהנושא הזה מאיר בזרקור על צורך לטפל בכלל בסוגיה הזו של זכות העמידה, דבר שגם הוא התרחב בבית המשפט העליון למקומות שאין להם אח ורע באף מקום אחר בעולם, דבר שאין בו שום הצדקה ושום היגיון, דבר שהופך בעצם את בית המשפט העליון למין גורם שיכול לעסוק בכל דבר, בכל עניין, כולל בעניינים שבמדיניות, על ידי כך שהוא מאפשר לכל אחד להגיש עתירות, גם כאשר אין לו שום קשר בכלל לנושא ולא אמור ולא צריך להיות לו שום מעמד בעניין שנדון בפניו. כדאי אולי להזכיר, שר המשפטים, שחברנו שר המשפטים לשעבר משה ניסים סבור שזה הנושא הראשון שצריך לטפל בו,

אני חייב לומר שגם סגן ראש הממשלה לשעבר השר לשעבר משה ניסים מדגיש את החשיבות של הנושא הזה. צריך להגיד, ואני אומר את זה בגילוי לב, אני חושב שבסוף ליבת העניין היא ההרכב האנושי של בית המשפט העליון. משום שבסופו של דבר את כל האבסורדים האלה, את כל המובן מאליו הזה, לא צריך לחוקק ולא צריך לומר אם רק יושבים בדין אנשים שנוהגים כפי שנוהגים שופטים בכל מדינה דמוקרטית מערבית אחרת. עכשיו שכנעתי אותי להצביע נגד. לא צריך לשכנע אותך, חבר הכנסת שטרן, אתה באופן אוטומטי היית מצביע נגד גם ככה.

הלוואי, תפתיע אותי. כמה שנים אתה בכנסת, חבר הכנסת שטרן? קצת פחות ממך, לא יודע, עשר, 11. עשר, לא מעט. לא הצלחת להפתיע אותי עד היום.

הלוואי שתצליח סוף סוף. אני הראשון שאברך אותך מעל הדוכן הזה.

אני מוותר על הברכות שלך, אני מוותר על הברכות

כי אלה תירוצים עלובים להגן על דבר שאסור להגן עליו - - הנאום שלך הוא עלוב,

- - להגן על דבר שהוא אבסורד. להגן על דבר שהוא מנוגד לאינטרסים הבסיסיים של מדינת ישראל, להגן על דבר שאף אדם ואף משפטן ראוי לא היה מגן עליו. ולכן אני אומר לך, חבר הכנסת שטרן, אל תמציאו תירוצים עלובים כדי להגן על עוולה כזאת. - - - האינטרסים הבסיסיים לא היינו כאן היום. אגב, אני חייב להגיד לך עוד דבר.

אל תדבר איתי על אינטרסים בסיסיים במדינת ישראל.

תמיד אני שומע מהצד הזה: תראה, צריך לעשות תיקונים במערכת המשפט, אבל לא אלה, אחרים. תראה זה פלא. שכחת את 7 באוקטובר? תרגיע, תרגיע. כל פעם שמביאים תיקון, תראה מה זה, כל פעם שמביאים תיקון - - תרגיע.

תפסיק עם הדמגוגיה הזאת. לא תקומה, חורבן.

תגנו את הסרבנות.

אבל תשמע, הדבר הזה רק מוכיח שבסוף אלה מילים ריקות. כי בכל פעם שמביאים הצעה לתקן משהו, כולל הדבר הכי טריוויאלי, אתם מתנגדים.

מתנגדים סתם ללא סיבה - - שכחת מה היה לפני יומיים? אנחנו הצבענו על אונר"א, מה אתה מדבר? - - משום שאתם לא מוכנים לשנות שום דבר - - אבל עדיין את 7 באוקטובר לא נשכח - - - - ואתם רוצים להנציח את המצב הקיים. - - גם אם תקרא לזה תקומה שמונה פעמים. ואתה ב-11 שנות כהונתך בכנסת - - - חבר הכנסת שטרן. זאת לא תקומה, זה חורבן. אתה ב-11 שנות כהונתך בכנסת לא הצעת אף הצעת חוק לשנות משהו במערכת הקלוקלת הזאת והלא-צודקת הזאת. אתה מדבר

ואתה ממשיך ומצביע נגד כל שינוי וכל הצעה שישנה. אז אל תספרו לנו שאתם רוצים לתקן, ושצריך לעשות שינויים, רק לא בשיטה הזאת. תביאו פעם אחת הצעה אחת לשנות משהו. תתמכו פעם אחת בהצעה אחת שמובאת כאן. אפילו לדבר הבסיסי והטריוויאלי הזה אתם מתנגדים. זאת בעיניי בושה וחרפה. ולכן אדוני השר מציע ש-? אני קורא לכנסת לתמוך בהצעת החוק בקריאה הטרומית. סוכם עם המציע שהמשך הליכי החקיקה יקודמו כמובן בהסכמה עימי. תודה רבה.

ביקש להתנגד להצעת החוק חבר הכנסת מיקי לוי. אני מתכבד להזמין אותו לדוכן. אדוני היושב בראש, כנסת נכבדה, אחיי החרדים, האחיכם יצאו למלחמה ואתם תחרישון? אתם תשבו פה? דם של אחרים הוא זול יותר מהדם שלכם? איך זה קורה במדינת ישראל? עד מתי, לאור התוצאות הגרועות של המלחמה הזאת, הנוראיות? 775 חללי צה"ל, 893 אזרחים, 76 חללי משטרה ושירות הביטחון הכללי, 101 חטופים עדיין בידי מפלצות חמאס. אלפי בתי ישראל שולחים את יקיריהם, בניהם ואבות המשפחה למלחמה הזאת, הארוכה, העקובה מדם, ואתם דוגלים בעניין שאחרים ילכו וייהרגו. אין מצווה גדולה יותר מלהתגייס לצה"ל ולשרת את מדינת ישראל. אתם צריכים להתבייש בתפיסת העולם הזאת. כבן למשפחה שכולה מותר לי להגיד לכם: הדם שלנו לא יותר זול מהדם שלכם. חבר הכנסת מיקי לוי, בבקשה להתייחס להצעת החוק. אדוני היושב-ראש, על פי התקנות - - לא, לא,

במשפט הראשון - - - לא,

לא במשפט הראשון. במשפט הראשון.

אתה לא יכול ללכת להסתה ולזה. במשפט הראשון התייחסתי, במשפט הראשון אמרתי שהצעת החוק הזו לא טובה, ועכשיו אני ממשיך. לא, לא. אז תתייחס, תנמק. ועכשיו אני ממשיך.

תפתח את התקנון. יש כאן ייעוץ משפטי.

אני מכיר, לא רק אתה מכיר את התקנון.

תנמק את ההתנגדות.

לכן אני אומר לכם - - - זאת האמת. לא נעים לכם? זאת האמת.

- - - אלעזר, אתה בקריאה ראשונה.

לא נכון, צריך לנמק את ההתנגדות. בוא

אדוני, אני אומר לכם, אבל תלמד את התקנון.

כי מספיק להגיד משפט אחד בנושא החוק. אחרי זה נלך ליועץ המשפטי ונבדוק את זה.

ואחרי זה אני אומר מה שאני רוצה. טוב, בבקשה לרדת. אתם חייבים להתגייס לצה"ל. בבקשה לרדת, חבר הכנסת מיקי לוי. הצבא במצב רע.

הרמטכ"ל מדבר על כך שחסרים 10,000 חיילים.

תתגייסו, ואם לא תתגייסו, תתביישו לכם - - תודה רבה, תודה רבה.

תודה רבה. בבקשה לרדת. הדם שלנו לא יותר זול מהדם שלכם.

בושה וחרפה. תודה רבה. חבר הכנסת שמחה רוטמן, מעוניין להשיב? שלוש דקות לרשותך. שתוק, שתוק, שתוק. שמעתי עליך. תתביישו לכם. חוק השתמטות אתם מעבירים. חבר הכנסת יוראי, די, מספיק. חבר הכנסת יוראי, אתה בקריאה ראשונה.

הכנסת - - - חברים, הוויכוח כאן, אני מבין שהוא חשוב לכם. אני קורא לחברי חבר הכנסת מיקי לוי - - - חבר הכנסת ולדימיר, אתה בקריאה ראשונה. אני קורא לחברי חבר הכנסת מיקי לוי, ששוחחתי איתו לפני הגשת החוק החשוב הזה - - - חבר הכנסת אלמוג, חבר הכנסת אלמוג. אני קורא לכם לתמוך בהצעת החוק הזאת - - חבר הכנסת אלמוג כהן, בבקשה. - - ולתת יד למלחמה נגד הטרור. את הוויכוחים בכל הנושאים האחרים אפשר לעשות. תשאירו את המאבק בטרור מחוץ למריבות הקטנות שלכם. תודה רבה. תודה רבה. חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק-יסוד: השפיטה (תיקון, שלילת זכות עמידה למתגמל טרור), של חבר הכנסת שמחה רוטמן. בבקשה לשבת. הצבעה. ההצעה להעביר את הצעת חוק-יסוד: השפיטה (תיקון,

להלן תוצאות ההצבעה: 52 בעד, 23 נגד, אחד נוכח. אני קובע כי הצעת חוק-יסוד: השפיטה, חבר הכנסת יאיר לפיד, זה מפריע לי. אני קובע כי הצעת חוק-יסוד: השפיטה (תיקון שלילת זכות עמידה למתגמל טרור), של חבר הכנסת שמחה רוטמן, אושרה בקריאה טרומית ותעבור לדיון בוועדת החוקה חוק ומשפט לצורך הכנתה לקריאה הראשונה. ועדת הכלכלה. ועדת הכנסת תדון בכך. לא יכול להיות שהוא - - - אנחנו הולכים לפנים משורת הדין עם האופוזיציה. נעבור לנושא הבא על סדר-היום, הצעת חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים (תיקון, החלפת המונח לוחמים בלתי חוקיים), התשפ"ד 2024, של חברת הכנסת טלי גוטליב. אני מזמין את חברת הכנסת טלי גוטליב להציג את הצעת החוק. עשר דקות לרשותך. רגע, עוד אל תיקח לי זמן. אני צריכה את החוק. זו הצעת החוק הראשונה שאת מציגה?

היה לי גם את אונר"א. לא, היית לבד?

סתם, לברך שהחיינו. לא צריך, באמת לא צריך. בבקשה. עם ישראל, שלום. יש חוקים שאתה לא מכיר אותם עד שאתה מגיע לכנסת או עד שיש מלחמה. הגענו לוועדת החוץ והביטחון, אמרו לנו: לב"חים. לב"חים, מילה רומנטית כזאת. שאלנו: מה זה לב"חים? אמרו לנו: לוחם בלתי חוקי. איזה מין שם רומנטי למחבל. פניתי לייעוץ המשפטי של הכנסת. אני אומרת להם: לא יעלה על הדעת שאנחנו נקרא למחבל, מרצח, נקרא לו "לוחם". אי-אפשר לסבול את המילה הרומנטית הזאת. ולא הייתה ברירה אלא להגיש בקשה לתיקון כותרת החוק, ועל דרך כך, לתקן בהגדרה את כל המילה "לוחם". חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים ייקרא מעתה חוק כליאתם של מחבלים. ורק כדי שיהיה מונח לכם מול העיניים בהקשר הזה, אני רוצה להקריא לצורך הפרוטוקול את ההגדרה בחוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים ואחר כך אנצל את הזמן לעניינים אחרים ומעניינים הרבה יותר. שימו לב מה כתוב בחוק, מיהו לוחם בלתי חוקי. לוחם בלתי חוקי: "אדם שנטל חלק בפעולות איבה נגד מדינת ישראל, בין במישרין ובין בעקיפין" וכו'. לקח חלק בפעולות איבה, לכן מעתה ייקרא מחבל,

מחבל. זאת הצעת החוק, צריך להצביע לה משמאל ומימין,

תומכי טרור, שאצלם זה בסדר לקחת חלק בפעולות איבה. כנראה, הם לא יצביעו. זאת הצעת החוק, צריך להצביע לה ולקדם אותה. הבנתי שיש קולות מתנגדים, שזה לא מתכתב עם כל מיני הוראות חוק בין-לאומיות. אני רוצה רק להבהיר: חוק כליאתם של מחבלים נועד לתת מענה למי שאמנת ז'נבה לא חלה עליו, כי אמנת ז'נבה, חבר'ה, תקשיבו רגע, חבר'ה מסביב, שיהיה פה קצת יותר שקט, באמת, אמנת ז'נבה חלה על שבויי מלחמה. מה שמבדיל בין מחבל לשבוי מלחמה זה ששבוי מלחמה, על פי הדין הבין-לאומי, לא מבצע עבירה פלילית על יסוד המדינה ששולחת אותו להילחם, וזה לא מונע,

גם לפי אמנת ז'נבה, להעמיד לדין פלילי בעבירות נגד פשעי עם. זהו, סיימתי, תצביעו. עכשיו סוף-סוף יש לי זמן לדבר על מה שמעניין, ובמיוחד, אוהבים רכילות?

קבלו רכילות מבית היוצר של היועמ"שית, הגב' מיארה. הגב' מיארה, כמו שאמר עליה הנשיא גרוניס, שהיא לא ראויה וגם לא כשירה לתפקידה, והיא מוכיחה את זה כל פעם מחדש.

המפכ"ל החליט בסבב העברת תפקידים, כפי סמכותו, שהיועץ המשפטי של המשטרה יעבור להיות ראש חטיבת התביעות במשטרה, תפקיד בעל חשיבות, חטיבת התביעות הפליליות. היועמ"שית שלחה לו מכתב וכותבת לו: אני מקפיאה לך את המהלך כי אתה לא התייעצת איתי. המפכ"ל, באומצו, בתבונתו, שולח לה מכתב:

אני פעלתי בהתאם לסמכותי, אני לא חייב להתייעץ איתך ואין לך שום סמכות להקפיא את המהלך הזה. אגב, תפתחו סוגריים: גב' מיארה, אין לך סמכות להקפיא מהלך. הדרך היחידה להקפיא מהלך זה להוציא צו זמני, ומי שמוציא צו זמני זה בג"ץ. אמרתי בכל מיני ראיונות שהתראיינתי: בואו נספור עד שלוש, מישהו כבר יגיש בג"ץ נגד המפכ"ל.

מי הגיש בג"ץ? שרגא, התנועה לאיכות השלטון, הגיש בג"ץ. קבלו הפתעה, מיארה הייתה בטוחה שיוציאו צו זמני שיגבה אותה, אבל המפכ"ל פעל בהתאם לסמכותו, כך שאפילו בג"ץ לא היה יכול להתערב, ובג"ץ דחה את העתירה. אז רציתי להזכיר משהו למיארה היועמ"שית. יש קטע כזה שנקרא חוק, את פחות בעניין שלו ואת פחות זוכרת אותו, ואת לא ממש בשליטה במה שקשור לסמכויות שיטור. אז אני מבקשת להקריא לך: המפקח הכללי, המפכ"ל, תפקידים וסמכויות, לא מדובר באיזה הוראת חוק חדשה שאולי היא לא שמה לב שהיא בתוקף מינואר 2002, גב2 מיארה קבלי: בין השאר, תפקידי המפכ"ל העומד בראש משטרת ישראל, אחראי להפעלת המשטרה וכו', לארגון והניהול, לניהול מערך כוח האדם במשטרה. על כן, המפכ"ל פעל בהתאם לתפקידו. אבל מיארה מאוד מאוד עצבנית וכעוסה, היא לא מבינה איך זה קורה, איך המפכ"ל מתעקש להתעלם ממה שהיא אומרת, וגם בג"ץ. אז היא שלחה אתמול עוד מכתב שמיועד למפכ"ל, אבל היא בעצם שלחה אותו לתקשורת. והיועמ"שית אומרת: אדון מפכ"ל, אתה אמון על שמירת החוק, איך אתה מתנהג? עונה לה המפכ"ל בתבונתנו ובשכלו: אני פועל בדיוק בהתאם לדין. כבר עניתי לך. ואני אומרת לגב' יועמ"שית: דעי סוף-סוף את מקומך. דעי את מקומך. את משחירה את פני הממשלה, מפחידה מפני הממשלה ומשחירה את פני הממשלה, על המשרדים השונים, ומוציאה את דיבת המפכ"ל רעה עד כדי כך שהאיש עתיר הזכויות הזה שהתמנה למפכ"ל, על העשייה הבלתי רגילה שלו, מוצא את עצמו עם אנשי תקשורת, שהם השופרות של מיארה, שקוראים לו בשמות. אז פה אני רוצה לומר משהו למפכ"ל: אדוני המפכ"ל, אני מצדיעה לך. יש עוד הרבה מה ללמוד ממך. סוף-סוף אתה, בשונה מהרבה שרים בממשלה, לצידך, קרעי, שדווקא עשה את אותו הדבר וגם ניצח את בג"ץ, גם שלמה קרעי, שהלך בניגוד לעמדת היועמ"שית. אדוני המפכ"ל, אני מצדיעה לך, אתה פעלת בהתאם לסמכותך ובהתאם לחובתך, לטובת האינטרס הציבורי. כך זה צריך לפעול. כי מיארה אמרה שאתה צריך לפעול בעצמאות, אתה לא מתחשב בה. גב' מיארה, אין צורך להתחשב בך. לא לטובת - - - הגב'

מה שאני מתפלאת עלייך, גברתי הח"כית, מה שעושה פה גב' ח"כית, שאמורה להיות עורכת דין, שאין לך מושג לפעמים,

כמו מיארה, בדין. אין לך מושג, כמו מיארה, בדין. ואני אומרת, שיהיה כאן ברור: היועמ"שית מפגינה פעם אחר פעם בורות בלתי נתפסת בהוראות החוק והיא איננה מבינה את מקומה ואת תפקידה. ופה אני אומרת למי שמבין משהו בעריכת דין: הכלל הבסיסי ביותר בעריכת דין זה לעבוד בהתאם לאינטרסים של הלקוח, למתוח את הפרשנות המשפטית והייעוץ המשפטי כדי שזה יתאים לרצון הלקוח ובלבד שזה מתכתב עם החוק. מיארה מייצגת את המדינה בניגוד לעמדת המדינה. מיארה פועלת בניגוד לעמדת המדינה, פעם אחר פעם, ומוציאה את דיבת המדינה רעה. וכשאני מדברת על המדינה, אני מדברת על רוב העם באמצעות נבחריו,

שהיא בבואה לרצון העם. זה מה שקורה פה. שמעתי היום, אמרתי לכם, רכילות. היא כבר שלחה כל מיני ראיונות, שיש בג"ץ נגד השר לביטחון לאומי, שאם יעתרו נגד זה, עמדתה תהיה עם העותרים. גב' מיארה, עמדתך היא לא עם העותרים. זה לא הבית הפרטי שלך בבג"ץ, זה לא עובד ככה. את צריכה לפעול בהתאם לחוק ואך ורק בהתאם לחוק. אז אם את פועלת בהתאם לחוק ואם ידייך נקיות,

אני מצפה ממך, גב' יועמ"שית, להוציא מכתב בהול ליצחק עמית, שופט בית המשפט העליון, שפעל בניגוד לחוק, בניגוד להוראות חוק בתי המשפט, ומינה את עצמו כממלא מקום נשיא בית המשפט העליון. נאמתי על זה השבוע ואמרתי: זה מנוגד להוראת סעיף 29 לחוק בתי המשפט, שקובע ראשית שממלא מקום זה רק אם יש נשיא שנבצר ממנו לייצג. בואו נדלג על זה. אבל מי שמתמנה הוא ותיק השופטים. לא הוותיק של השופטים בבית המשפט העליון. איך אני יודעת את זה? כי בסעיף קודם, 28 לאותו חוק, כתוב שבקביעת ראש הרכב שופטים יתמנה לראש ההרכב הוותיק בין השופטים בעליון. זאת אומרת, כשהחוק רוצה להתייחס לוותיק השופטים בעליון הוא אומר את זה ברורות. ולכן מי שצריכה להיות ממלאת מקום נשיא בית המשפט העליון היא השופטת שטייניץ. אז גב' מיארה, הינה לך עבודה. את הרי מאוד מאוד מחפשת כל הזמן מה לעשות.

כל הזמן מוציאה כל מיני דברים שאף אחד לא ביקש ממך. תוציאי מכתב לשופט עמית שמינה את עצמו,

ממש כך, מינה את עצמו, ותאמרי לו: אדוני, זה מוקפא, כמו שכתבת למפכ"ל, רק הפעם באמת בהתאם לדין, המהלך שלך מוקפא. אתה אינך יכול להיות נשיא בית המשפט העליון, ומה שעשית הוא void גמור, ובא לציון גואל בהקשר הזה.

יש לי עוד דקה ושבע דקות, כי היה לי - - - ושבע שניות. ושבע שניות. אז אני אעשה את זה קצר.

גדול תומכי הטרור בכנסת ישראל, איימן עודה, החבר של אל-עארורי, שחוסל בפעילות הירואית של צה"ל, והחבר של ג'יבריל רג'וב, כפי שאני הראיתי לכם תמונות שלו, מי שעומד כאן וקורא לחיילינו רוצחים, מי שעומד כאן ואומר שאנחנו שולחים את לוחמינו עזי הרוח לבצע רצח עם בשיפא בעזה, כך אומר גדול תומכי הטרור הזה, הגיש הצעת חוק הזויה שחותרת תחת קיומנו ותחת הגדרת מדינת ישראל כמדינת העם היהודי והלאום היהודי בנחלת אבותינו. יש היום חוק שעומד כאן בכנסת, הכרה במדינת פלסטין בהתאם לשביתת הנשק שהייתה ב-1949. אני קוראת כאן לכל חבר כנסת משמאל ומימין שמקבל משכורת מהקופה הציבורית, כשיעלה כאן איימן עודה תומכת הטרור ויציג את הצעת החוק הזו, צריך לשבת פה, לבוז לו, לקרוא לו בדיוק בשם שלו: תומך טרור, ולהצביע נגד החוק הזה.

ותוך כך אני אומרת, אי-אפשר לקבל שבנייר המכתבים של כנסת ישראל בסדר-היום יונח חוק של הכרה במדינת פלסטין. תודה רבה. אני מזמין את כבוד שר התקשורת, כן?

כבוד השר במשרד החינוך הרב חיים ביטון להשיב להצעת החוק ולהציג את עמדת הממשלה ביחס להצעת החוק. עשר דקות לרשותך. כמעט צוהריים טובים, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, השרים, חברת הכנסת טלי גוטליב מציעה לתקן את חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים כך שהמונח לוחם בלתי חוקי יוחלף במונח מחבל. החוק בנוסחו הקיים מסדיר, בין השאר, את הסמכויות החוקיות להחזקה במשמורת של לוחם בלתי חוקי, בקצרה, זה ראשי התיבות לב"ח, וכן כולל הוראות שונות אשר חלות על כליאת לוחמים בלתי חוקיים בעת שגרה, ולצד זאת הוראות מיוחדות אשר חלות במצבי לחימה. בעקבות אירועי 7 באוקטובר ותחילתה של מלחמת חרבות ברזל, שבמסגרתה נתפסו מחבלים רבים העונים על ההגדרה לב"ח, נקבעה בחוק הוראת שעה ייעודית שנועדה ליתן מענה לצרכים שעלו בשל המלחמה והיקף הכלואים שנתפסו במהלך הלחימה ברצועת עזה. המונח לב"ח לקוח מהדין הבין-לאומי ונועד לחול על כל מי שנוטל חלק בפעולות איבה נגד מדינת ישראל במישרין או בעקיפין. המונח מחבל אינו הולם באופן מיטבי את ההקשר העיקרי שבו נועד לחול החוק, הקשר של עימות מזוין, שכן מדובר במונח כללי ועמום יותר, ולכן נטול אפיון מובחן. משכך הוא עלול לפגוע ביישום החוק, בפרט בהתמודדות עם ארגוני הטרור, בניגוד לעמדת המציעה.

אלא קיים חשש ששינוי החוק למונח מחבל יביא לצמצום תחולת החוק ויצר את צעדי כוחות הביטחון.

רק שנייה, גברתי, אני לא הפרעתי לך. חברת הכנסת טלי גוטליב, את יכולה אחרי זה. יחד עם זאת ולאור חוסר הנוחות המוצדק שמעורר המונח לב"ח, שהוא לוחם בלתי חוקי, החליטה הממשלה לתמוך בהצעת החוק בקריאה הטרומית, ובהסכמה עם משרד הביטחון, משרד המשפטים והמטה לביטחון לאומי להמשך דיון ומציאת מונח הולם על מנת שלא להביא, ללא כוונה, את שומעת,

ללא כוונה, לצמצום תחולת החוק ולפרשנות צרה של סמכות הכליאה הקיימת בחוק באופן אשר לא ייתן מענה לצרכים הביטחוניים שהחוק נועד לשרת. לפיכך, אני מציע כי מליאת הכנסת תאשר את הצעת החוק בקריאה הטרומית בכפוף לתנאים שצוינו לעיל, ותעביר אותה להמשך דיון והכנה לקריאה ראשונה בוועדת החוץ והביטחון. תחזור עוד פעם. חבר הכנסת גלעד. - - - רגע, נסביר. גב' טלי, חברת הכנסת טלי, תביני - - - זה לא נכון. אני רוצה רגע שתסתכל. לא, לא. זה לא עכשיו דיון - - - הממשלה - - - רק רגע. הממשלה היא - - - הממשלה תומכת

תסתכל מה כתוב כאן: לוחם בלתי חוקי זה מי שלקח חלק בפעולות איבה.

חברת הכנסת טלי, הממשלה תומכת.

מה? אבל הייעוץ המשפטי מטעה אתכם. מטעה אתכם.

גוטליב, שנייה, שנייה.

אני כמוך משפטן, ואומר

תומכים בעניין. אני אגיד עוד משהו חשוב. אנחנו נמצאים בתקופה מאוד מאוד מורכבת. אני בטוח וסמוך ובטוח שכל מערכות הממשל, בוודאי כוחות הביטחון ומערכות הביטחון, יודעים שמבחינתם הרצון הבסיסי שאמרת הוא הדבר שאנחנו רוצים, אבל השאלה היא הדרך. תודה רבה. תודה רבה. חברי הכנסת, בבקשה לשבת. אנו עוברים להצבעה על הצעת חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים (תיקון, החלפת המונח לוחמים בלתי חוקיים),

של חברת הכנסת גוטליב. הצבעה. ההצעה להעביר את הצעת חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים (תיקון,

להלן תוצאות ההצבעה: 32 בעד, חמישה מתנגדים. אני קובע כי הצעת חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים (תיקון, החלפת המונח לוחמים בלתי חוקיים), התשפ"ד 2024, אושרה בקריאה טרומית ותעבור לדיון בוועדת החוץ והביטחון לצורך הכנתה לקריאה ראשונה. חבריי חברי הכנסת, נעבור לנושא הבא על סדר-היום, הצעת חוק העונשין (תיקון, נשק לפגיעה המונית), התשפ"ד 2024, של חבר הכנסת צביקה פוגל. אני מזמין את חבר הכנסת צביקה פוגל להציג את הצעת החוק. לרשותך עד עשר דקות, בבקשה. תודה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, כנסת נכבדה, בשנים האחרונות מתמודדת החברה הישראלית עם גל של פשיעה אלימה. היא נובעת בעיקר מהתעצמות ארגוני הפשיעה, אבל לא פחות, מהגידול הבלתי-מתקבל על הדעת של תופעת החזקת אמצעי נשק ואמצעי לחימה בלתי חוקיים, כמו גם ריבוי אירועי ירי באזורי מגורים, באזורי מסחר ותעשייה, תוך סיכון חייהם של אזרחים שאין להם שום קשר לארגוני פשיעה. מכובדיי כולם, על מנת להתמודד עם תופעת הנשק הבלתי-חוקי ועם סוגי אמצעי הלחימה המוחזקים כיום בידי עבריינים וארגוני פשיעה, אני מתכבד להציג בפני הכנסת את הצעת חוק העונשין (תיקון, נשק לפגיעה המונית), התשפ"ד 2024, לקריאה הטרומית. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, ככל שהאלימות גוברת והפשיעה עולה,

הצורך של גורמים פליליים בהצטיידות באמצעי נשק ובאמצעי לחימה בלתי חוקיים. זה כמעט הפך להיות מעמד, סטטוס, לשאת נשק בלתי חוקי. המלחמה, מצד אחד, ופריצות הזירה המזרחית מאידך גיסא, השפיעו על הגידול בכמות הנשק ואמצעי הלחימה שמסתובבים ברחובות. לא זו בלבד, הזמינות הגבוהה של הנשק הבלתי-חוקי מגבירה את הסיכון שיעשה בו שימוש לביצוע עבירות פליליות, ובמטרה לבצע פיגועי טרור. בדוח המלצות ועדת המנכ"לים להתמודדות עם הפשיעה והאלימות בחברה הערבית משנת 2020 קבעה הוועדה כי "זמינות נשק לא חוקי מהווה גורם מרכזי בתמונת הפשיעה" כך הם קבעו, לא אני, "כאשר ריבוי הנשק והשימוש התכוף בו לביצוע העבירות בתוך המשפחה או כדי לחסל חשבונות עם יריבים משפיע", על כולנו, "על היעדר ביטחון אישי ומגביר את המוטיבציה להחזקת נשק חם גם על ידי אנשים נורמטיביים". וכך בעצם, נוצר אותו ביטוי שנקרא "'מעגל שוטה", שעלול להביא לגידול מתמשך בהתחמשות ובמספר מקרי הירי גם כנגד חפים מפשע. אדוני היושב-ראש, הניסיון של מערכות הביטחון ואכיפת החוק בישראל מלמד שהנשק המצוי בכמויות רבות איננו רק מהסוג המשמש להגנה עצמית. הוא כולל כלי נשק שמאפשרים פגיעה במספר גדול של בני אדם, לרבות,

אדוני היושב-ראש,

חבריי חברי הכנסת, כלי נשק אוטומטיים, רחפנים עם יכולת נשיאת מטעני נפץ, רימוני רסס, לבנות חבלה, רקטות וטילים, מטולי רימונים, נשק חודר שריון ועוד. אדוני היושב-ראש, זה בידיהם של אזרחים. לא ציירתי עכשיו הצטיידות של מחלקת טנקים או מחלקת חי"ר. ארגוני הפשיעה מחזיקים בכלי הנשק מהסוג הזה ומפעילים אותם במסגרת סכסוכים ביניהם או נגד גורמים אחרים, ועלולים, חבריי היקרים, ברגע אחד להחליט להפנות את הנשקים האלה כלפי אזרחים ישראלים ואף כלפי גורמי אכיפת החוק. במיוחד נוכח אירועי 7 באוקטובר חשוב להתייחס לנשק מסוג הזה כנשק לפגיעה המונית. הוא מצוי בכמויות בידי ארגוני הפשיעה, ומהווה סיכון לביטחון המדינה ולשלום הציבור.

חבריי חברי הכנסת, מוצע להגדיר בחוק העונשין כי נשק לפגיעה המונית שהחזקה שלו או ייצור שלו או יבוא או יצוא או סחר, מהווים חשש לפגיעה בביטחון המדינה או סיכון ממשי לשלום הציבור,

שמבחינתנו היא מחמירה, של 15 שנות מאסר, וכן לקבוע עונש מזערי בשיעור רבע מהעונש המרבי שנקבע לאותן עבירות.

מוצע כי במקרה שאדם הורשע בעבירות נשק לפגיעה המונית, החזקה מרובה של נשקים או בעבירה של ייצור,

יצוא או סחר בנשק, יתאפשר לנו לחייב אותו, בנוסף לכל עונש אחר, בתשלום של קנס כספי הנע בין 20,000 ל-70,000 שקלים חדשים, בהתאם לסוג העבירה. אני מבקש מחבריי בקואליציה ומחבריי באופוזיציה כאחד, להצביע בעד הצעת החוק הזו ולהיות שותפים להצעת החוק שתכליתה הגנה על הציבור ושמירה על חיי אדם.

תודה רבה לחבר הכנסת צביקה פוגל. כבוד השר המשפטים מוזמן להציג את עמדת הממשלה ביחס להצעת החוק, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חברות וחברי הכנסת, אני רוצה לברך את חבר הכנסת פוגל על הצעת החוק החשובה הזו. התופעה של שימוש בנשק בלתי חוקי הפכה כבר מזמן למכת מדינה וגובה קורבנות כמעט על בסיס יום-יומי. לכן, בצדק מציע חבר הכנסת פוגל להחמיר את הענישה במקרים הנוגעים בעיקר לאחזקה של כמויות גדולות יחסית של נשק. אני חושב שההצעה הזו,

היא הצעה חשובה מאוד, ובצדק. הנשק הזה בסוף גם מסכן את ביטחון המדינה ובוודאי את שלום הציבור. לפיכך הממשלה החליטה לתמוך בהצעת החוק בקריאה הטרומית. אני רק רוצה לציין שיש הצעת חוק ממשלתית שנמצאת בהכנה על ידי צוות בין-משרדי במשרדי הממשלה. ככל שיוחלט שבמקרה שתבוא הצעה כזו והעבודה במערכת הממשלתית תושלם, ההצעה הפרטית תמוזג ותוכפף להצעה הממשלתית. אבל אני סברתי שלא כדאי לחכות, כי הנושא הוא נושא של חיי אדם ממש, ולכן ראוי בינתיים להתקדם ולקדם את ההצעה הפרטית. תודה רבה. אני מבקש מהכנסת לתמוך בהצעת החוק. תודה רבה. חבר הכנסת אחמד טיבי ביקש להתנגד לחוק ולנמק את התנגדותו. שלוש דקות לרשותך. מכובדי היושב-ראש, יותר מ-200 נרצחים בחברה הערבית. אחד הנושאים שזעקנו עליו תמיד היה איסוף נשק בלתי חוקי על ידי המשטרה, במשך שנים רבות, דבר שלא נעשה. דבר שלא נעשה. הברחת נשק לארגוני הפשיעה מתבצעת דרך הגבולות, דרך בסיסי הצבא ודרך תעשייה עצמית. מזה 20 שנה כמעט אנחנו זועקים שצריך לגדוע את מסלולי הברחת הנשק לארגוני הפשיעה. זה יתרום לבלימה מסוימת במעשי הרצח. יותר מ-200 נרצחים, גם בחברה היהודית. הנשק הנפשע הזה של ארגוני הפשיעה הוא נשק קטלני שקוטל ורוצח בכל יום. חברי הכנסת הערבים הצביעו כמעט בעד כל חוק שהגיע, גם מהקואליציה,

לנסות לבלום את התופעה הזאת. יש מסלול של אספקת, חבר הכנסת פוגל, יושב-ראש הוועדה, יש מסלול של אספקת כדורים. בכל חודש מיליון כדורים מגיעים לחלק מארגוני הפשיעה. מאיפה הם מגיעים? הם מוצאים דרכם לירות באנשים, גברים, צעירים, נשים. לכן, אדוני היושב-ראש, זו הצעת חוק נכונה, שתזכה לתמיכת חברי הכנסת. חבר הכנסת צביקה, רוצה להשיב על התמיכה? חברי הכנסת, נעבור להצבעה על הצעת חוק העונשין (תיקון, נשק לפגיעה המונית), התשפ"ד 2024. הצבעה. ההצעה להעביר את הצעת חוק העונשין (תיקון, נשק לפגיעה המונית), התשפ"ד 2024, לוועדת החוקה, חוק ומשפט התקבלה. להלן תוצאות ההצבעה: 52 בעד, אחד נוכח. אני קובע כי הצעת חוק העונשין (תיקון, נשק לפגיעה המונית), התשפ"ד 2024, אושרה בקריאה הטרומית ותעבור לדיון בוועדת החוקה, חוק ומשפט לצורך הכנתה לקריאה ראשונה. חבריי חברי הכנסת, נעבור לנושא הבא על סדר-היום. זה מפריע לי, טלי. זה מפריע. די, זהו. נעבור לנושא הבא על סדר-היום, הצעת חוק חובת הצגה של נתוני צפייה לצופה, התשפ"ד 2024, של חבר הכנסת שלום דנינו. אני מזמין את חבר הכנסת שלום דנינו להציג את הצעת החוק. לרשותך עד עשר דקות. בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני מצהיר ואומר כמה דברים שאקדים להצעת החוק: 1. החוק הוא ביוזמתי הפרטית, הוא בא כחבר כנסת ולא בתיאום עם הממשלה, 2. אנחנו חושבים שהשיטה הקיימת לקויה. יש לה פוטנציאל גדול להטיה. היא לא מכסה את כלל האוכלוסיות והיא לוקה בחסר באנשים שלא דרך הטלוויזיה והדיגיטל, ואנחנו נביא את זה לוועדת הכלכלה, נדון בזה. אין לנו שום התנגדות לשיטה הקיימת. היא טובה בזה שהמפרסמים, התחנות והמממנים מסכימים עליה. אנחנו רק חושבים שצריך לתקן אותה, וחובתנו לבוא ולוודא שהיא שקופה, שיש עליה בקרה ויש לה קבוצת ביקורת, ואנחנו נשב ונדון. שהממשלה - - - הדברים מאוד מסובכים, מאוד מורכבים, ואני מניח שבסדרת דיונים בוועדת הכלכלה אנחנו נצליח לחוקק או לשפר את השיטה הקיימת. תודה רבה, חברים. אתם לא רוצים - - - תודה רבה. אני מזמין את שר התקשורת שלמה קרעי להציג את עמדת הממשלה ביחס להצעת החוק. עשר דקות לרשותך. חבר הכנסת לא רוצה לפרט את ההצעה, את פרטיה - - - עשר דקות יש לך. אדוני יושב-הראש, כנסת נכבדה, חבר הכנסת קריב, הרי לא משנה מה יציגו בפניך, אתה תעלה פה ותגיד שקרים, כמו היועצת המשפטית לממשלה, כמו חנן מלצר הבוקר את רינו צרור, כמו כל המפחידנים שעולים ואומרים,

איך חנן מלצר אמר היום אצל רינו צרור? הצעת חוק שתאסוף עליך מה אתה עושה בדיוק בבית, באיזה סרט אתה צופה, והממשלה מנסה לפגוע אנושות בפרטיות ולבטל את הדמוקרטיה. חלאס. מספיק. בחייכם, אתם לא מאמינים לעצמכם.

חנן מלצר, שופט בית המשפט העליון לשעבר, איך אתה מעז לעלות ולהגיד דברים כאלה הזויים? מופרכים? איך אתם לא מתביישים לעלות קבל עם ועולם ולהגיד דברים כאלה, שאתם יודעים שזה קשקוש? כל מה שאנחנו רוצים כאן, בהצעת החוק הזאת, זה בעצם מה שנמצא כבר, חבר הכנסת קריב, בחוק השידורים, שכבר שנתיים אנחנו עובדים עליו במשרד התקשורת, שעבר את כל הסכמות גורמי המקצוע ונמצא עכשיו בנסחוּת של משרד המשפטים. כל מה שאנחנו רוצים זה לשקף נתוני צפייה לציבור דרך ספקי התכנים, פשוט מאוד. איך שאתה רוצה.

לא שאני מציג, לא, לא איך שאני רוצה. - - - אני לא קובע את הכללים. - - - אבל את לא מקשיבה, אבל חברת הכנסת פרקש, אבל אנחנו אמרנו - - - יש שתי מדינות לא דמוקרטיות בשיטה הזאת. - - - אבל שר המשפטים יריב לוין ואנוכי, בוועדת שרים לחקיקה, אמרנו שיש בהצעה הזאת דברים שלא מקובלים, ואנחנו נתקן אותם בוועדה, אז תבואו לוועדה. אתה נתת לו את החוק - - - לא, לא. מה לא? במקרה הזה אני לא צריך שלוחים שיעשו את העבודה בשבילי, כי הנושא הזה - - - הוא עסק בתקשורת כל החיים שלו. בוא, שלמה. - - - לא, בואו אגיד לכם, יש נושאים - - לא לא לא לא לא,

לא פניתי אליך. אתם מקשים קושיות, ותשמעו לפחות את התשובות. יש דברים שבאמת הייעוץ המשפטי לממשלה חוסם ומגביל אותנו מלעשות את העבודה.

למה? תשאלי את השופט סולברג למה כשהיועצת המשפטית לממשלה קבעה מניעה משפטית על המינוי של אודליה מינס לרשות השנייה, ליושבת-ראש הרשות השנייה, סולברג זרק אותה מכל המדרגות. לא רק שהיא קבעה מניעה משפטית, היא גם לא נתנה לי לייצג את קולי בבית המשפט. אז את שואלת למה? התשובה היא כי הם מנסים לשלוט במדינה בכוח הזרוע,

חברת הכנסת שלי, את בקריאה ראשונה. ואנחנו לא ניתן להם. לא יעזור להם. ככל שהזמן עובר - - - - - - - בסופו של דבר, גם הדמוקרטיה - - - - - זה מדינה פשיסטית. זה מה שאתה עושה, זה מה שאתה רוצה לעשות. דוידסון, ככל שהזמן עובר, גם הדמוקרטיה וגם הדמוגרפיה מנצחים אתכם. ומיארה, מחוות הדעת שלה, היא יכולה לעשות טיארה, כמו שאומר הגשש במערכון שלו.

- - - חבר הכנסת סימון, די, מספיק, אני מבקש.

לא, הוא לא פנה אליך.

מיארה, מחוות הדעת ההזויות, השקריות, המופרכות שלה,

לזימי, יכולה לעשות טיארה, כמו שאומר הגשש. - - - ישראל מנהלת מלחמה.

ובואו נאי אגיד לכם, רק מי שיש לו מה להסתיר, רק מי שיש לו מה להסתיר, מפחד מנתוני האמת. - - - רק מי שיש לו מה להסתיר. מה הבעיה שהוט,

פרטנר - - חברת הכנסת לזימי, את בקריאה שנייה.

הממשלה תקבע את - - - לא אני אקבע. אבל אתה לא מקשיב. חבר הכנסת ולדימיר, אתה בקריאה שנייה.

אני עומד כאן ואומר לכם: הצעת החוק הזאת תעבור התאמות בהתאם למה שיש בחוק השידורים - - - למה אתם מקדמים את חוק ההשתמטות? מה הקשר עכשיו?

כל מה שיש לך - - - אנחנו מדברים על - - - חברים - - - - - - אני אומר לכם כאן: הצעת החוק הזאת תעבור את ההתאמות הנדרשות בהתאם למה שיש בחוק השידורים. כל מה שאנחנו נעשה עם הרייטינג זה רק לשקף נתוני צפייה נעשה עם הרייטינג,

לא עם אלגוריתם של שר התקשורת ולא עם דוחות שיגישו לשר התקשורת. זה ירד.

בתקשורת, אתה לא רוצה תקשורת חופשית. ככה אני מעביר את הזמן, אדוני היושב-ראש. אתה לא צריך יותר בשביל להעביר את הזמן. אתה האחרון שצריך את הזמן. חברת הכנסת לזימי, את דף המסרים שלך תעדכני, כי הרי חוק השידורים תכף יגיע לכנסת, ואת תראי שלא שליטה אני מחפש בתקשורת אלא להפך, הסרת ידיה של הממשלה. - - - אתן צופות יותר מדי בדפנה ליאל, אמנון אברמוביץ', רביב דרוקר, ברוכי קרא, כל השופרות שמעוותים לכם את המציאות.

תצפו קצת בפטריוטים, ערוץ 14, תקבלו קצת מציאות אמיתית ולא מדומה - - - - - - - תקבלו קצת עובדות ולא מצגי שווא. תפסיקו להאזין לשקרים. החוק הזה שאנחנו מעבירים עכשיו רק ישקף לציבור את הרייטינג האמיתי של אותם שופרות תעמולה, שמנסים כל הזמן לשקף מציאות מדומה לציבור - - - - - - - ואתם מפחדים מהאמת הזאת, חברת הכנסת שיר. - - - כשעולה חנן מלצר אצל רינו צרור ואומר לו שהצעת החוק הזאת רוצה לדעת, המדינה רוצה לדעת כל אזרח, מה הוא צופה בטלוויזיה שלו, זאת חרפה, זה בושה למי שנתן לו את התואר האקדמי שלו, את התואר של השופט שלו, הוא והיועצת המשפטית לממשלה.

יוראי, אתה בקריאה שנייה. אנחנו מקבלים החלטה מפורשת - - - - - יוראי, אתה בקריאה שנייה. - - ונמצאת עדי ליברוס מהייעוץ המשפטי לממשלה איתנו בוועדת שרים לחקיקה - - מלחמה,

והוא מתעסק ברייטינג? - - ואומרים לה: אנחנו מתחייבים שלא תהיה שום פגיעה בפרטיות.

במה אתה מתעסק? באיזה מדינה - - הצעת החוק תעבור את ההתאמות.

לשקף נתוני צפייה לציבור, קיים בהרבה מקומות. אין שום פגיעה בפרטיות. איפה? אין שום פגיעה בפרטיות.

סימון, שהוט ישימו באתר האינטרנט שלהם את נתוני הצפייה? לא שר התקשורת,

נתוני אמת, זה לא מדגם. נתוני אמת. יש להם נתוני אמת. זה לא נתונים - - - אבל זה לא קיים לכל שלב, נכון? לא, לדיגיטל. 70% מהשוק נמצאים בדיגיטל. מה מפריע לך שאנחנו נדע נתוני אמת? למה זה כואב לכם? אז אני אגיד לך. אני יכול לענות לך?

שמי שיש לו יותר

זו מכונת רעל שלמה שתשפיע על נתוני הצפייה.

לך יש טלוויזיה בבית?

לי אין, אז אני לא יכול להשפיע.

אז מי שיש לו טלוויזיה ישפיע.

אתה תשפיע, לא אני. אבל אתה תדאג לזה.

מה זה מפריע לך לקבל את נתוני האמת?

אז אני אקנה טלוויזיה גם כדי להשפיע, אז יהיה לי קול אחד. מה כואב לך? - - - טוב. סימון, העלית שאלות. בוועדה הרלוונטית נבדוק את זה. גם אותי הנושא מעניין. מה, הוא לא מכיר מה הוא מעלה? קודם כול, זה קיים. הנתונים האלה קיימים. לספקי התכנים יש את הנתונים האלה, נתוני אמת. זה לא קיים באף מקום בעולם. אבל למה אתה עונה לי בתשובות שלא קיים? תגיד לי, מה הבעיה שלך? אתה מפחד מהאמת? למה אתם מפחדים מהאמת? בלי התערבות של התקשורת. אני אגיד לך. יש השפעה של הציבור על ידי כוח דיגיטלי. בוודאי שיש השפעה של הציבור. נכון. זו דמוקרטיה. אנחנו רוצים שהציבור יגיד את דברו. זה בדיוק מה שאני מנסה לעשות במשרד התקשורת. - - - זה רק בקריאה טרומית. תהיה ועדת דיונים, נעלה את הנתונים, נבחן את זה מקצועית. בוא נשמע, אני לא יודע. אבל זה גלגל מסוכן שהולך לחזק גוף אחד ולהשמיד גוף אחר.

איך? ריבונו של עולם. ל-70% ממנויי הטלוויזיה יש דיגיטל. ל-70%, ל-1.4 מיליון צופים יש דיגיטל. אתה תקבל נתוני אמת. מה מפריע לך? מה אתה פוחד מהאמת? אז למה זה חשוב? למה זה חשוב?

כי אנחנו רוצים שקיפות. מה, אתם נגד שקיפות? אתם נגד האמת? מה, נפלתם על השכל?

תודה רבה, כבוד השר. להצעת החוק יתנגד חבר הכנסת אלעזר שטרן. שלוש דקות לרשותך.

יהיה קצת קשה אבל זה יעבור. אלעזר שטרן, נשמח לשמוע התייחסות לעתידך הפוליטי.

די, חבר הכנסת אלמוג. אלמוג, די. אדוני היושב-ראש, השרים, עמיתיי חברי הכנסת, השר קרעי, שמעתי שנחכה לוועדה, ואתה בוועדת שרים לענייני חקיקה אמרת את מה שאמרת. אני רוצה להגיד לך, אני אצביע נגד החוק הזה בעיקר בגלל שאני לא מאמין לך. אני רוצה שתדע את זה, אני לא מאמין לך. אני הייתי מאמין לך אם היית כבר מזמן לוקח אחריות על מה שאמרת על המשרתים ועל הטייסים - - לא אמרתי על הטייסים.

- - ועל מה שאתם עושים עם המשרתים. הייתי מאמין לך. אבל לא אאמין לך, ולכן אני לא מאמין לאף מילה שאמרת כאן, שטובת המדינה עומדת לנגד עיניך. טובת המדינה לא עומדת לנגד עיניך. אבל אני רוצה להגיד לכם, עמיתיי חברי הכנסת, אני חושב שהסיפור הזה של קואליציה ואופוזיציה, לפחות בימים האלה, היה אמור להיגמר.

יש נושאים שהם מעל קואליציה ואופוזיציה. יש בקואליציה ויש באופוזיציה אנשים שנושאים את המדינה הזאת על הכתפיים שלהם. יש משפחות שמאל וימין, קפלן והתנחלויות. מתה החלוקה הזאת נוכח האתגרים הביטחוניים שאנחנו עומדים בהם יחד. חברת הכנסת קטי שטרית, בבקשה שקט. ואתם ממשיכים כאן לנסות להביא חוקי הסתה, חוקים שמפלים, ובעיקר חוקים שמיטיבים - - חברת הכנסת שטרית, די. - - עם אלה שמעל האלונקה על חשבון אלה שמתחת לאלונקה ונושאים אותה על הכתפיים שלהם. אנחנו כולנו, שמאל וימין, הולכים למשפחות, שומעים את אותם דברים, אל תעשו לנו הצגות, מרבנים, מרבניות, מדתיים, מחילונים, ממי שאתם רוצים. די שרק חלק נושא את המשא הכבד הזה של המלחמה הזאת ויש חלק שחולב אותה. יש חלק שרוצה גם עכשיו להקפיא לחיילים המשוחררים, להקפיא ליתומים, להקפיא לאלמנות, לא לתת למי שצריך ולעקוף את ההשתמטות עם חוק מעונות. החוקים שאתם מביאים פה עכשיו אלה חוקים שנועדים לפלג אותנו, לחזור למלחמות של שמאל וימין. הוכחנו השבוע בהצבעה ביום שני שכשיש דברים אמיתיים ולא דברים פוליטיים, פופוליסטיים אנחנו איתכם - - תודה רבה. - - ואתם מקשים עלינו.

אנחנו נתנגד. תביאו לפה עכשיו שוויון אמיתי בנשיאת הנטל - - תודה.

- - שוויון שיוריד את אלה שמעל האלונקה - - תודה רבה. בבקשה לסיים. - - ויכניס אותם מתחת יחד איתנו - - תודה רבה. תודה רבה.

חבר הכנסת דנינו, רוצה להשיב על ההתנגדות? הוא לא נוכח בכלל.

חברי הכנסת, אנו עוברים להצבעה על הצעת חוק חובת הצגה של נתוני צפייה לצופה, התשפ"ד 2024. ההצבעה היא הצבעה שמית,

כבוד המזכיר, הצבעה שמית, בבקשה. (קורא בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול, בעד יולי יואל אדלשטיין, בעד אמיר אוחנה, אינו נוכח ינון אזולאי, בעד גדי איזנקוט, אינו נוכח ישראל אייכלר, בעד דן אילוז, בעד ואליד אלהואשלה, נגד קארין אלהרר, נגד זאב אלקין, אינו נוכח משה ארבל, אינו נוכח יעקב אשר, בעד אביחי אברהם בוארון, בעד אוריאל בוסו, בעד מישל בוסקילה, אינו נוכח דבי ביטון, נגד מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח דוד ביטן, בעד בועז ביסמוט, בעד ולדימיר בליאק, נגד מירב בן ארי, נגד רם בן ברק, נגד איתמר בן גביר, אינו נוכח אברהם בצלאל, בעד אליהו ברוכי, בעד ניר ברקת, בעד ששון ששי גואטה, בעד טלי גוטליב, בעד מאי גולן, בעד יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, בעד בנימין גנץ, נגד משה גפני, בעד סימון דוידסון, נגד אבי דיכטר, בעד גלית דיסטל אטבריאן, בעד אלי דלל, בעד שלום דנינו, בעד אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח עמית הלוי, בעד שרן מרים השכל, אינה נוכחת ניסים ואטורי, בעד מיכל מרים וולדיגר, בעד יצחק שמעון וסרלאוף, בעד יאסר חוג'יראת, נגד אימאן ח'טיב יאסין, נגד ווליד טאהא, נגד בועז טופורובסקי, נגד משה טור פז, נגד אחמד טיבי, נגד יוסף טייב, בעד אוהד טל, אינו נוכח יעקב טסלר, אינו נוכח חילי טרופר, נגד אלמוג כהן, בעד מאיר כהן, נגד מירב כהן, נגד מתן כהנא, נגד עופר כסיף, נגד אופיר כץ, בעד ישראל כץ, אינו נוכח רון כץ, אינו נוכח יוראי להב הרצנו, נגד ירון לוי, נגד מיקי לוי, נגד יריב לוין, בעד נעמה לזימי, נגד אביגדור ליברמן, נגד יאיר לפיד, נגד סימון מושיאשוילי, בעד טטיאנה מזרסקי, נגד מרב מיכאלי, אינה נוכחת שלי טל מירון, נגד יונתן מישרקי, בעד חנוך דב מלביצקי, בעד ארז מלול, בעד יוליה מלינובסקי, נגד מיכאל מלכיאלי, בעד צגה מלקו, בעד אבי מעוז, אינו נוכח שרון ניר, נגד בנימין נתניהו, אינו נוכח יואב סגלוביץ' נגד יבגני סובה, נגד צבי ידידיה סוכות, בעד משה סולומון, בעד לימור סון הר מלך, בעד אופיר סופר, אינו נוכח אורית מלכה סטרוק, בעד משה סעדה, בעד גדעון סער, אינו נוכח מנסור עבאס, אינו נוכח איימן עודה, נגד יוסף עטאונה, נגד חוה אתי עטייה, בעד חמד עמאר, נגד צביקה פוגל, בעד עודד פורר, נגד יצחק פינדרוס, בעד משה פסל, בעד יסמין פרידמן, נגד אורית פרקש הכהן, נגד מטי צרפתי הרכבי, אינה נוכחת אריאל קלנר, בעד יצחק קרויזר, אינו נוכח גלעד קריב, נגד שלמה קרעי, בעד אליהו רביבו, אינו נוכח משה רוט, בעד שמחה רוטמן, בעד עידן רול, נגד אפרת רייטן מרום, נגד אלון שוסטר, נגד קטי קטרין שטרית, בעד אלעזר שטרן, נגד מיכל שיר סגמן, נגד נאור שירי, נגד אושר שקלים, בעד עאידה תומא סלימאן, נגד פנינה תמנו, אינה נוכחת נעבור להצבעה בסיבוב השני.

(קורא בשמות חברי הכנסת) אמיר אוחנה,

גדי איזנקוט, נגד זאב אלקין, אינו נוכח משה ארבל, אינו נוכח מישל בוסקילה, אינו נוכח מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח איתמר בן גביר, אינו נוכח יואב גלנט, אינו נוכח אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח שרן מרים השכל, אינה נוכחת אוהד טל, אינו נוכח יעקב טסלר, אינו נוכח ישראל כץ, אינו נוכח רון כץ, נגד מרב מיכאלי, אינה נוכחת אבי מעוז, אינו נוכח בנימין נתניהו, אינו נוכח אופיר סופר, אינו נוכח גדעון סער, אינו נוכח מנסור עבאס, אינו נוכח מטי צרפתי הרכבי, נגד יצחק קרויזר, אינו נוכח אליהו רביבו, בעד פנינה תמנו, נגד האם יש חברי כנסת שנוכחים באולם ולא קראו בשמם?

תמה ההצבעה. להלן

ההצבעה: 53 בעד,

אני קובע כי הצעת חוק חובת הצגה של נתוני צפייה לצופה,

אושרה בקריאה טרומית ותעבור לדיון בוועדת הכלכלה לצורך הכנתה לקריאה ראשונה. ביקשתי

ועדת הכנסת תחליט. חבר הכנסת גלעד קריב, ביקשת הודעה אישית. חמש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, בתגובתו על הצעת החוק של חבר הכנסת שלום דנינו, אם אפשר באמת לקרוא לזה הצעת חוק של חבר הכנסת שלום דנינו, השר קרעי אמר שאני בוודאי אעלה על הדוכן ואפיץ שקרים כמו המשנה לנשיאת בית המשפט העליון בדימוס, השופט חנן מלצר. אלא שכל מי שיכול לעשות חיפוש פשוט בגוגל רואה שמי שהפיץ שקרים זה כמובן כבוד השר. כבוד השר עמד כאן ואמר: על מה יוצא קצפנו? הרי בחוק השידורים שאני עתיד להניח מובנה אותו מנגנון למדידת רייטינג, והכול עבר, בהתדיינות פרודוקטיבית עם הייעוץ המשפטי, את כל התהליכים. ובכן, שקר וכזב. המשנה ליועצת המשפטית לממשלה הוציא חוות דעת ברורה ונוקבת נגד הצעת החוק של חבר הכנסת דנינו. אני מצטט מתוך חוות הדעת הזאת את המילים הבאות: לעמדתי, הצעת החוק גורמת לפגיעה חמורה ובלתי מידתית בזכות לפרטיות.

להגנת הפרטיות מתנגדת להצעת החוק, אבל לזה כמובן לא מתייחס כבוד השר, הישר כמו סרגל עקום ועגול.

ובתוך כך, בזכות לחופש הביטוי והעיתונות - - שקר וכזב. - - פגיעה נובעת גם ממעורבות שלטונית ישירה בשוק השידורים. לכן יש מניעה חוקתית בקידומה, אבל הממשלה הזו, שרוצה להשתלט על שוק התקשורת, הממשלה הזו שלא רוצה ביקורת, הממשלה הזו שמונהגת על ידי ראש ממשלה שמסרב לענות על שאלות של עיתונאים שנה שלמה אחרי הטבח, הממשלה הזו עומדת כאן ומפיצה שקרים.

מתי בפעם האחרונה ראיתם חבר כנסת מציע הצעת חוק, יש לו עשר דקות לנמק אותה, והוא בורח מהדוכן תוך 50 שניות מבלי לומר מילה על הפרטים של החוק? חבר הכנסת דנינו לא מכיר את הצעת החוק הזו, והשר קרעי אומר שאנחנו משקרים כשאנחנו טוענים שהוא לא יודע על מה הוא מדבר? אנחנו השקרנים? השר קרעי, אתה לא מתבייש? אדם חובש כיפה, ירא שמיים גדול, עומד כאן ומשקר לכולם.

באיזו מדינה דמוקרטית גוף ממשלתי יקבל מערוצי התקשורת וחברות הכבלים והלוויין פרטים באיזה ערוץ צפו באיזה בית? באיזו מדינה מתוקנת - - זה לא קיים בחוק. - - אוספים את המידע הזה? תקרא את זה מהחוק.

באיזו מדינה מתוקנת הממשלה מנסה לשלוט במדידת הרייטינג של ערוצי התקשורת? אתה לא מתבייש לשקר? תהיה לפחות אמיץ, אמיץ. ישר אנחנו לא מצפים ממך להיות. תהיה אמיץ, תעמוד כאן ותאמר: אנחנו חושבים שהממשלה שלנו צריכה לשלוט בשוק התקשורת. הממשלה שלנו צריכה לרגל אחרי האזרחים ולדעת באיזה ערוץ צופה איזה אזרח. אנחנו רוצים להתערב ברגל - - - איפה זה כתוב בחוק? אבירי השוק החופשי. התלמידים של ז'בוטינסקי, שוק חופשי. ממשלה שתקבע לערוצים מסחריים איזה נתונים להציג בזמן השידור. אתה לא מתבייש? לפחות תהיה ישר ואמיץ ותאמר לציבור. אתם לא מאמינים בתקשורת חופשית. במושב הזה המהפכה המשטרית שלכם תתמקד בין השאר בניסיונות להשתלט על התקשורת. אני מודיע לך, השר קרעי, השר שאין לו טלוויזיה בבית, אבל יודע לומר מה דפנה ליאל אומרת, עוד דוגמה ליושרה שלך. לך תספר למישהו אחר שאתה לא מסתכל בטלוויזיה.

אני מודיע לך שכמו שעמדנו ובלמנו את הניסיון שלכם להשתלט על בתי המשפט, אנחנו נבלום את הניסיון הנבזי והמנוול שלכם להשתלט על התקשורת החופשית. לא יעזור לכם.

הצעת החוק, אגב, פתוחה בפנינו על המסכים. אולי תגיד לנו באיזה סעיף - - - תודה, השר קרעי. נעבור לנושא הבא על סדר-היום, הצעת חוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות (תיקון, חובת מרחב מוגן כתנאי לרישיון), התשפ"ד 2024, של חבר הכנסת נאור שירי וקבוצת חברי הכנסת. אני מזמין את חבר הכנסת נאור שירי להציג את הצעת החוק. חבר הכנסת קריב, קריב. חבר הכנסת שירי, אתה מגיע? כשאין לך מה לענות לי, אתה לא נותן לי להגיב לך. אני קלטתי את הטכניקה. אף פעם לא הבנתי איך זה שרשעים אפילו על פתחי גיהינום לא

אני אצביע, כי זה לא הוגן מה שאמרת עכשיו. חבר הכנסת כהן.

חבר הכנסת כהן, תודה. חברת הכנסת בן ארי, תודה. יאללה, קדימה. קדימה, נראה אתכם, גיבורים גדולים.

אתם הצבעתם נגד חוק של ערכות

למה הצביעות שלכם? אני אענה לך. אבל אני לא בהיריון, לצערי.

אני יכול לקבל טענה שבאה ואומרת: בגלל האג'נדה הכלכלית שלך את

עכשיו תשמעי מה התשובה של הממשלה, מילא הם יגידו, זה נוגד את האג'נדה הכלכלית שלי, מילא הם יגידו שהם לא בעד פגיעה במעונות היום. מה התשובה של ממשלת ישראל להצעת החוק,

ההצעה הזו היא הצעה תקציבית. ואללה, אנשים לא קוראים את הצעת

אני בא ואומר: יש הצעת חוק,

הרעיון הבסיסי בא ואומר שהמדינה לא ממגנת אף אחד. היא לא ממגנת ילדים. מעונות לא ממוגנים היום, המשפחתונים לא ממוגנים. בזמן שיש עכשיו בחצי מדינה טילים, הילדים לא במסגרות. הילדים לא במסגרות, ההורים לא במסגרות. זה לא חיים, זו לא שגרה חינוכית. צריך - - - אלף ואחת עובדות, טלי, אלף ואחת עובדות לא מקבלות עכשיו שכר ויצאו לחל"ת, בגלל שאין מיגון. אתם, אין לכם מושג, כי AP, הוא אמר בדיוק, כל האג'נדה שלכם היא נגדנו. הרי מה היה לי עם החוק של נשות המילואים,

עד שאני לא ויתרתי - - סליחה. סליחה, טלי. - - עד שאני לא ויתרתי והורדתי את השם שלי, אף אחד לא רצה להעביר את החוק. בא שר העבודה בן צור, אתה זוכר? סליחה שאני עושה לך אאוטינג, אופיר כץ,

מה אתם רוצים? אני העברתי תקנות. ואז אני בא עם הסעיף ואומר: איפה העברת תקנות? הוא הראה, לא, אני אעביר שבוע הבא. אתה מחכה שבוע הבא,

ככה אתם מורחים את זה, כשמה רציתי? שלא יפטרו אשת מילואימניק בגלל שחייל המילואים במילואים, והיא צריכה לאסוף את הילדים? ככה היה לי עם חוק אחר, אני הייתי צריך למחוק את השם שלי, בשביל שאתם תקבלו את הקרדיט.

גם פה אני בא ואומר לכם, לא מעניין אותי קרדיט, הפעם אני אעלה את החוק הזה, ואתם לא תצביעו על זה. אני חייבת להגיד לך,

כי זו פגיעה במשפחתונים, אני לא אפגע בבעלי עסקים.

בגלל שיש לי דקה,

טלי, בחייאת, די. אני מבקש לדבר ולהזכיר לכם, כי בכל זאת במעונות עסקינן, ואני שמח שגם היושב-ראש חשב שיש לי איזה מניע נסתר, למרות שהחוק הזה הוגש הרבה לפני חוק המעונות, אבל בסדר גמור, והוא עלה לוועדת השרים. אני רוצה להקריא לך במיוחד,

חברי הכנסת, משלושה משפטים שאמר מישהו שאתם מאוד מאוד תופסים ממנו. דמיינו אדם ששוקל 45 קילו, שסוחב על הגב שלו אדם ששוקל 55 קילו, וזה ששוקל 55 קילוגרם רוצה להוסיף עליו עוד קילו, מה קורה במצב הזה? ההכרזה וההבנה שהאדם הרזה, שסוחב את השמן, הוא קודם כול ייעצר, ואחרי זה הוא יגיע למצב שהוא קורס, אמר את זה לפני 12 או 11 שנים בנימין נתניהו בהשוואה של האדם הרזה והאדם השמן. לפני 20 שנה.

אדוני היושב-ראש, תודה רבה על הזמן, אני רק אומר לכם: שימו לב מה הוא אמר אז בקורלציה אחרת לגמרי,

הוא התכוון לחרדים, לא אני התכוונתי לחרדים, אבל אני רוצה להשתמש במה שהוא אמר כדי לנסות, ואולי למישהו יהיה פה קצת היגיון, ולהבין שאנחנו לא יכולים לסחוב את העגלה יותר, לא כי אנחנו ניעצר, כי אנחנו קורסים. כי מה שהממשלה הזו, ואני עכשיו קראתי שהחוק של המעונות עולה כבר ביום ראשון לוועדת שרים, אין על היעילות שלכם, מת עליכם,

מת על היעילות שלכם, איזה אלופים אתם, אבל תגיד,

מה עם הכסף לצפון? מה עם התוכנית לצפון? מה עם התוכנית לצפון?

לפני כמעט שמונה חודשים הייתה ישיבת ממשלה, והבטחתם להם 3.5 מיליארד שקלים, שני משפטים אחרונים, ותודה על הזמן שהוספת. שני משפטים אחרונים: אתם הבטחתם להם 3.5 מיליארד שקל,אפס. אופקים, הבטחתם להם, עשה קונצים והזמין למסיבות עיתונאים, 239 מיליון שקלים,

טבריה, כלום. תודה. נשות מילואים, כלום. אבל גולדקנופ, שיש לו בכלל, לדעתי אסור לו לעסוק בחוק, כי יש לו חברה שעושה מעונות יום, הוא מגלגל 20 מיליון שקל על מעונות היום, והוא מריץ חבר כנסת שיעביר הצעת חוק על מעונות היום.

אנחנו באירוע פסיכי. תודה רבה. השר ביטון, בבקשה, אדוני. מה, אתה עונה לי? איך לא ראיתי? מי רצית שיענה לך?

קרעי.

בבקשה. עד שיש דברים רציניים. חבר הכנסת נאור שירי, אפילו שאתה מהאופוזיציה, תן לי את ההזדמנות לפרגן לך על החריצות שלך. לא פעם ולא פעמיים נפגשתי עימך בכמה דברים, פנית גם בדברים של חינוך. חשבתי שאתה מתעסק הרבה בחינוך, אמרו לי שזה בכל תחום, קח מחמאה. מאשרים לי שם מהקואליציה, ינון, ככה אתה יושב לידו? תדע לך, ינון חבר שלי. תקפת אותו לפני רגע. הוא גם חבר שלי. אתה אומר, זו עבודה

אדוני היושב-ראש,

אני חייב לומר, לפני שאני מתחיל,

קודם כול, אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני חייב להתחיל לומר בתור שר במשרד החינוך, אני עוסק רוב חיי בחינוך, שנאור, אתה מקשיב לי? ינון, בגללך הוא לא מקשיב לי. אני רוצה לומר לך קודם כול, עצם החשיבה ועצם ההתעסקות בחוק הזה הן חשובות, וכל תגובה שלא תהיה לא מורידה מעצם החשיבות הגדולה מאוד לצורך בדבר הזה, שיהיה ברור, בסדר?

בוא נדבר רגע אחד: התגובה מתייחסת לדברים, לרלוונטיות, ודי עוסקת בנושא של הרצוי והמצוי וגם בעניין של היכולת לבצע את הדבר הזה למול, וצריך לקחת את זה בחשבון, שכל דבר שאנחנו עושים בעולמות של רישוי, הוא דבר שיכול לסגור ולחסום אפשרות לקיים מוסדות חינוך, אז גם לזה אני מבקש להתייחס. הצעת החוק מבקשת לתקן את סעיף 6 לחוק הפיקוח על מעונות היום לפעוטות, כך שיתווסף אליו תנאי נוסף למתן רישיון. במעון יום לפעוטות יתקיימו הוראות לפי חוק התגוננות אזרחית, התשי"א 1951, לעניין מרחב מוגן או מקלט אחר. הצעת החוק מבקשת כי תחילת החוק תהיה שלושה ימים מיום פרסומו. חשוב לציין כי חוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות קובע בסעיף 6, חשוב שתקשיבו, את התנאים הדרושים לצורך מתן רישיון או חידוש רישיון למעון יום לפעוטות. דרישה לקיום הוראות חוק ההתגוננות האזרחית אינה אחת מן הדרישות המפורטות בחוק.

אבהיר כי נוהל ההכרה במעונות יום לפעוטות קובע כי לצורך קבלת הכרה המזכה בסבסוד מעונות בעלי סמל, על הבעלות להגיש דוח בדיקת תוכנית אדריכלית למעון מוכר, היתרי בנייה או היתרי בנייה לשימוש חורג מטעם הוועדה המרחבית או האזורית לתכנון ובנייה, ובמקרה שאין היתר, את אישור הרשות המקומית. מכאן כי לצורך קבלת הכרה יש צורך בהצגת היתר בנייה. סעיף 14 לחוק ההתגוננות האזרחית קובע כי לא יינתן היתר בנייה, אלא אם תוכנית הבנייה כוללת מקלט. לעניין מרחב מוגן, יש תקנות התגוננות אזרחית מפורטות לבניית מקלטים, התשע"ד 1990. באשר למעונות יום לפעוטות המופעלים בדירות מגורים, אציין כי לפי סעיף 151(ב) לחוק התכנון והבנייה, התשכ"א 1965, לצורך הפעלת מעונות יום לפעוטות בדירות מגורים יש צורך בקבלת היתר להפעלת מעון יום לפעוטות בדירת מגורים, זאת בנוסף לצורך לקבלת היתר לשימוש חורג. פטור מקבלת היתר לשימוש חורג יינתן אם בדירה שוהים עד שישה פעוטות.

נקבע כי אם בדירה שוהים בין שבעה ל-36 פעוטות, יש פטור מקבלת היתר לשימוש חורג, אך בתנאי שניתן למעון היתר להפעלת המעון בדירת מגורים על ידי הוועדה המקומית, והוא בעל רישיון.

גם בנוגע למעונות אלו חלים דיני התכנון והבנייה, אך האחריות להתקיימותם מוטלת על הרשות המקומית. על פי האמור, אינני חולק בדבר חשיבות הסוגיה של יצירת מרחבים מוגנים במעונות היום לפעוטות לצורך השמירה על חייהם וביטחונם של הפעוטות והצוותים במעונות היום, כמתואר בדברי ההסבר היפים להצעת חוק. נושא זה חשוב גם לצורך שמירה על שגרת פעילות חינוכית לילדים במצבי חירום, שתאפשר גם שגרת עבודה להורי הפעוטות.

אציין כי הצעת החוק החשובה לא מציינת מי אמור לשאת בעלויות בניית המרחבים המוגנים לכל מעונות היום, ונראה כי על פניו הבעלויות או המפעילים אמורים לשאת בהן. סביר כי אלה יתקשו מאוד לעמוד במימונן, ודאי המעונות הפרטיים, מה שאומר שהם בעצם ייסגרו. ייתכן כי דרישה כזאת אף תגרום למפעילי מעונות פרטיים לסגור את המעונות או להטיל על ההורים תשלום נוסף. יש לתת את הדעת על כך שיש לא מעט מעונות בדירות מגורים בשכירות, כך שייווצר קושי בהטלת תנאי זה לצורך הפעלת הרישיון. נאור, תקשיב לי רגע עכשיו, תקשיב רגע.

אני מסיים. אדגיש כי החוק בניסוחו הנוכחי הוגש ללא שבוצע שיח מקדים מול לשכת השר או עבודת מטה שבחנה משמעות רגולטורית פיקוחית, וכן הערכת עלות מקדימה - - אז מה?

- - שיכולה לאמוד יישום בעשרות מיליארדים ללא מקור תקציבי שנמצא לצורך זה.

חוק ההנגשה קיים כבר כמה שנים, 20 שנה, ומקבל דחייה כל פעם. אז מה, יש עניין לעשות חוק שיקבל דחייה? הדחייה היא תקציבית. מה עניין שמיטה להר סיני? לא, זה אותו הדבר. תדע לך, זה אותו הדבר. כי אם מישהו חושב שבושה לומר כסף, כסף זה משהו שצריכים לבצע איתו. עובדתית החוק טוב, אבל יש בעיה תקציבית, כמו שאמר חבר הכנסת ינון אזולאי, והוא יודע על מה הוא מדבר. בסוף זה יכול להיות חוק יפה, אבל עקר לביצוע במציאות. אני מסיים. הצעת החוק נדונה בוועדת שרים לענייני חקיקה בישיבתה מיום 28 באוקטובר 2024. אל תסיים,

אני מסיים את זה, ואז פותח דיון. נלחץ. ינון, תן לו. יש לי פה דיון אחר כך. ייתנו לי גם של 20 דקות. החלטת ועדת השרים הייתה לדחות בחודשיים את הדיון בהצעת החוק. היא לא דחתה אותה לחלוטין, דחתה אותה בחודשיים. לנוכח האמור והנימוקים שצוינו, אני מציע לחבריי חברי הכנסת להצטרף לעמדת הממשלה ולהתנגד להצעת החוק. כן, מה רצית להגיד, חבר הכנסת נאור שירי היקר? יש לי הרבה על מה לדבר. יש לו שלוש דקות. אדוני השר, מי שמכיר, ואני חושב שאתה מכיר,

כי היית סגן ראש עיר,

אז אתה מכיר את נושא תכנון ובנייה ואת האירוע של מעון בתכנון ובנייה.

רוב המעונות במדינת ישראל פועלים בצורה לא מוסדרת, בכל מיני שימושים חורגים כאלה ואחרים. האפשרות להכשיר היום מעון שיעמוד בתקנים הקיימים כמעון, כמעט כמעט לא קיימת, אלא אם כן מלכתחילה אתה בונה מעון חדש, מסוים. רוב המעונות,

נקרא לזה, בערים עם אוכלוסיות ותיקות יותר, נמצאים בכל מיני מבנים שאתה בחיים לא תוכל לשים בהם ממ"ד, לא בעוד חמש שנים ולא בעוד עשר שנים. גם ככה יש לך בעיה. אבל זה לא נכון, הרי הם שוכרים מקום. אם אתה לוקח שלוש-חמש שנים, הם יודעים שהם צריכים להגיע למקום מוגן, הם יכולים לחדש חוזה - - - זה פעם אחת.

אני אגיד לך מה קורה דה פקטו - - - זאת תמיד הבעיה שלך, שמצד אחד באות לך תלונות של השכנים, והם כאילו צודקים, אבל מצד שני יש לך בעיה אמיתית, שאין איפה לשים מעונות. קשה היום למצוא מקומות שאתה יכול לשכור והם עומדים בתקינה, אם מבחינת מיגון ואם מבחינת בטיחות אש ואם מבחינת מיליון דברים. אתה לא יכול לפתור את כל בעיות מדינת ישראל - - - נכון, אתה מוסיף משהו שגם ככה יש לו בעיה, ואתה אומר לו: עכשיו גם יהיה לך מיגון. - - - יהיו מוגנים.

נכון, אבל גם ככה יש פה כשל. גם ככה יש פה כשל. בלי לפתור את הכשל הזה אתה לא יכול להתקדם הלאה. הרבה יותר מורכב מזה, נאור. אתם מעבירים חוקים במערכת המשפט, שלא מטפלים בכל מערכת המשפט. אתה לוקח משהו - - - נאור, אני רוצה להוסיף עוד משהו. קודם כול, אני שוב אומר, שלא יישמע לרגע ממה שאני אומר שהחוק הזה או התכלית של החוק או הרצון של החוק הזה לא חשובים ביותר. היא באמת מאוד מאוד חשובה. אבל קח בחשבון שיש אלפי ילדים ברגעים אלו שהיו מאוד מאוד רוצים ללמוד במעונות, ואין בכלל מבנים. מה שקיים כרגע, מה שקיים כרגע עם הבעיות הללו - - - מה אתה רוצה, שאני אגיש הצעת חוק שהמדינה צריכה לבנות - - - לילדים? קודם כול, אפשר. אבל אני רק אומר לך שמה שאתה מבקש בעצם הוא בקשה חשובה. ברגולציה שהיא תייצר, היא תיצור מצב שגם מה שקיים כרגע, ייסגר. במילים אחרות, אנחנו צריכים לעשות את רצון הציבור.

רצון הציבור אני בטוח שלמרות שזה נשמע מאוד מאוד טוב, וגם בתקופה כזאת נשמע מאוד מאוד טוב, זה נגד הציבור. בסוף זה יגרום למצב שכל המבנים שקיימים כרגע שאין להם היתרים ואין להם אותם כללים של המוגנות, יגיעו למצב שבו או שהם ייסגרו, או שמפעילים, כמו שאמרנו, יפסיקו להפעיל. התוצאה תהיה בסוף שרצינו להיטיב ורק הזקנו. לכן, אני אומר,

התכלית חשובה, וצריך למצוא לה פתרון. כפי שאמרו לי כאן, אני קורא לך,

קודם כול לבוא לדיון במשרד עם כל הצוותים. מה, זה כזה קשה?

אני קורא לך רשמית. - - יש גבול גם לבדיחות ולצחוקים שלכם.

אתה צריך להבין,

אפשר להעביר משהו שיש לו היתכנות, גם היתכנות תקציבית. גם אתה היית בקואליציה וישבת כנראה בוועדת שרים לחקיקה. כשהאוצר אומר: אני לא רואה מקור בכלל להתקדם עם זה - - - לסיים, אדוני השר. צריך לסיים. אני צריך אישור על זה. בכל אופן, אני עדיין קורא לך לבוא, לשבת, לדון, מכיוון שאני מאמין שאתה חפץ באמת בפתרון הבעיה, זאת הדרך. תודה לך. חבר הכנסת שירי, אתה מעוניין להשיב? בבקשה, אדוני. תודה רבה על התשובה, אדוני השר ביטון. אתה אומר שההצעה מאוד חשובה, ולא באתי בדין ודברים. קודם כול, פתחת ואמרת שלא עשיתי עבודה מקדימה כדי לדבר איתכם, בשיעור אזרחות לימדו אותי שהרשות הזאת היא רשות מחוקקת, ואני ניסיתי לפנות אליכם כמה וכמה פעמים, למשרד החינוך. אפשר לבוא לפה, להגיד את זה, להגיד: אתם לא מדברים, לא מנסים, בואו נראה, בואו נשנה, לא, זה לא באמת עובד. אתם לא באמת עונים, וזה לא באמת משנה. אבל בסדר, אני לא באמת מתלונן. חנוך, הדברים שאתה אמרת, רמזת, שאני דואג כאילו להעלות את זה עכשיו בגלל החרדים,

זה פגע ברמה האישית.

זאת גם לא מהות הצעת החוק. אני חושב שבסוף המדינה הזאת, כמו שהיא יודעת לדבר, אני אתן לך דוגמה על הדרוזים: רק כשהם נופלים, רק כשהם נופלים, אנחנו מדברים על הדרוזים,

כן, כן. אזרחים במדינת ישראל לא מחוברים לחשמל ב-2024, מישהו דואג לזה? מישהו דואג לזה? דווקא דואגים. לא דואגים.

ועדות תכנון ובנייה, יש בעיה עם תכנון ובנייה בחברה הדרוזית, ברור שיש בעיה. תגיד, 76 שנים זה לא מספיק זמן לפתור את זה? ברור שיש בעיה במיגון מבני חינוך. אתה מכיר את שר הפנים? תשאל אותו מה קורה - - - ברור שיש בעיה, פשוט לא פותרים את זה. מתי יפתרו את זה? מדינת ישראל יודעת להתעורר רק כשקורה אסון. רק כשנהרגים ילדים דרוזים, מדברים על דרוזים, רק כשאחסאן, זיכרונו לברכה, נהרג, רק אז אתם נזכרים בו. זה בדיוק אותו הדבר, זה בדיוק אותו הדבר. כשיקרה אסון, אתם תתעוררו ותגידו ש-80% מילדי ישראל לא ממוגנים ויש בעיה עם מיגון, ויש בעיה עם תכנון ובנייה ושימוש בהיתר חורג ופרופסיה של הסייעות. אני מכיר את הנושא הזה מבפנים ומבחוץ. זאת לא בעיה עכשיו, שאני בא לפתור את כל בעיות העולם בחינוך לגיל הרך, את זה תעשה הרשות שש"ס חתמו בהסכם הקואליציוני. אני בא לפתור פה סוגיה, צריך למגן את הילדים. זה היה אמור להיות אינטרס שלכם. ואני אסיים ואומר שלפני שמונה חודשים אני הייתי בעלמה ובדלתון. השר סופר, בטוח אתה מכיר את זה, כי זה היישוב שאתה גדלת בו. הילדים לומדים, ודיברתי על זה עשרות פעמים, השר ביטון, עשרות פעמים דיברתי על הילדים שלומדים בדלתון ובעלמה במקלט מ-1960, ילדים בני שלוש, עם אסלות שלא מתאימות להם. נשות ואנשי הצוות שם קורסים. אני בכלל לא אדבר על המגזר הערבי, כי חס וחלילה להגיד לכם ערבי, כי חס וחלילה, להם אנחנו לא צריכים לדאוג, אבל הילדים בעלמה ובדלתון עדיין לא זכו למבנה מוגן, ויש כסף לזה. זו הבעיה. אם אתם יודעים להתמודד עם זה בחקיקה הרבה יותר טובה משלי, כי כל המוח נחת אצלכם, בצד של ה-64,

68 גאוני הדור שלנו,

תפתרו את זה. אני לא יודע לכתוב הצעות חוק אחרות, אבל אתם בטוח שלא, כי אצלכם לא עברה במשך השנה האחרונה הצעה אחת שתמגן את הילדים והילדות שלנו. חבר הכנסת שירי, תודה. אנחנו עוברים להצבעה, חברי הכנסת, על הצעת חוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות (תיקון, חובת מרחב מוגן כתנאי לרישיון), התשפ"ד 2024. הצבעה. ההצעה להעביר לוועדה את הצעת חוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות (תיקון, חובת מרחב מוגן כתנאי לרישיון), התשפ"ד 2024, לא נתקבלה. 33 בעד, 51 נגד. אני קובע כי הצעת חוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות (תיקון, חובת מרחב מוגן כתנאי לרישיון),

לא אושרה, ותוסר מסדר-היום. הנושא הבא על סדר-היום, הצעת חוק החברות (תיקון, פרסום דוחות כספיים של מונופול), התשפ"ד 2024, של חבר הכנסת ולדימיר בליאק. חבר הכנסת בליאק, בבקשה, אדוני. תודה רבה, אדוני היושב ראש. חבריי חברי הכנסת, זה היה שלשום,

במליאת הכנסת, הצבענו על החוק שמטפל באנומליה, אנומליית אונר"א, שהתפתחה כאן במשך תקופה ארוכה. מעל 90 חברי כנסת הסכימו כי אין יותר מקום לאנומליה הזאת בגבולות של מדינת ישראל. אם כבר התחלנו לטפל באנומליות, בואו נחזור לטפל באנומליה לא פחות חשובה, באנומליה של יוקר המחיה. אני לא יודע אם שמתם לב, חבריי מהקואליציה, אבל המחירים במדינת ישראל היום גבוהים יותר ב-40% מהמחירים באירופה, ובשנה האחרונה זה הולך ומחריף ומאמיר. ישנן דרכים רבות וכלים רבים לטפל ביוקר המחיה, ואחד הכלים הללו זה לחייב את המונופולים, שהם חברות פרטיות, לפרסם את הדוחות הכספיים שלהם לציבור. וזאת הצעת החוק שלי, שאני מעלה אותה כבר בפעם השלישית בקדנציה הזאת. חבריי חברי הכנסת, הרעש פה הוא מאוד מאוד מאוד גדול. חבר הכנסת בליאק ממש צועק.

תודה.

וזאת הצעת החוק שלי, שאני מעלה אותה כבר בפעם השלישית בקדנציה הזאת. זה לא מעניין אותם בפעם הראשונה שר הכלכלה הבטיח שתוגש הצעה ממשלתית, בפעם השנייה טענו כאן נציגי ממשלה, אני כבר לא זוכר מי, שזה ייפתר בדרך אחרת, הדרך המינהלית. נחשו מה קרה? חלפה לה שנה וחצי, ההצעה הממשלתית לא הוגשה, הדרך המנהלית לא צלחה, והמונופולים, בעיקר בשוק המזון, ממשיכים לחגוג, המחירים ממשיכים לעלות והציבור ממשיך לשלם. מזון, דלק, ביגוד, דיור, הכול עולה. חברות בעלות מונופול בישראל משתמשות בכוח שלהן על מנת להפקיע מחירים ולנקוט דרכים הפסולות, הכול על מנת להגדיל את הרווחים על חשבון ציבור, על חשבון הצרכנים בישראל, על חשבון המתחרים הקטנים בענפים שבהם הן פועלות. השוק המקומי מתאפיין בריכוזיות ענפית, בהשוואה לשווקים אחרים בעולם, וחלק מהחברות שמוכרזות כמונופולים הן חברות פרטיות, שאינן נסחרות בבורסה, ועל כן אינן נדרשות לפרסם לציבור את הדוחות הכספיים. בבסיס הצעת החוק עומדת התפיסה שלפיה עצם היותה של חברה מונופול השולט בנתח שוק גדול, מצדיק לחייב אותה לפרסם את הדוחות הכספיים שלה לציבור, כחלק משמירה על האינטרס הציבורי. פרסום כזה יאפשר לציבור ולתקשורת לבקר את ההתנהלות הפיננסית ואת התנהגותו העסקית של המונופול, ובכך יקשה על קיום התנהלות פוגענית באינטרס הצרכני והציבורי. בהצעת החוק אני מציע לחייב, במסגרת חוק החברות, חברה שהיא בעלת מונופול, לפרסם את הדוחות הכספיים שלה לציבור. הפרסום יבוצע באתר האינטרנט של החברה, ותינתן על כך הודעה בהתאם לחוק ניירות ערך. אני מבקש וקורא לממשלה ולחברי הכנסת להבין ולהפנים: אנחנו, חברי הכנסת, משרתי ציבור, לא משרתי מונופולים, משרתי ציבור. ולכן אני מצפה מהממשלה ומחברי הכנסת מכל סיעות הבית, מהקואליציה ומהאופוזיציה, לתמוך בהצעה החשובה הזאת. ובזמן שנותר לי, אני לא יכול שלא להתייחס להודעה של שר האוצר אתמול כי בשנה הבאה כל עובד במשק "יתרום" לקופת האוצר שני ימי הבראה, הכול במטרה לכסות על ההתנהלות הפיסקלית - - שניים או אחד?

- - הכול על מנת לכסות על ההתנהלות הפיסקלית הכושלת של בצלאל סמוטריץ'. מדובר, נכון להיום, שימו לב, ב-836 שקלים במגזר הפרטי וב-943 שקלים במגזר הציבורי. אזרחים יקרים, שימו לב: אתם עובדים, אתם משלמים מיסים כחוק, משרתים במילואים, אתם תשלמו על כך, תשלמו על כך לאוצר המדינה. מי לא יתרום ולא ישלם? כן, אלה שלא עובדים, אותם תלמידי ישיבות, שחלקם הלא-מבוטל כמובן בכלל לא לומד, שהממשלה מתמרצת אותם, באמצעות חוק מימון ההשתמטות של חבר הכנסת אייכלר, לא לעבוד ולא להתגייס לצה"ל. שימו לב לרמת עזות המצח של מנסחי ההצעה: "בבחינת סדר הקדימות לקבלת המעון ולהשתתפות המדינה במימון יובא בחשבון מצבה התעסוקתי של האם בלבד", ובעברית, המשפחות שבהן גברים לא עובדים יקבלו קדימות,

ולעומת זאת, במבחן רמת ההכנסות לצורך קביעת גובה השתתפות המדינה - - והפזורה הבדואית? - - חברת הכנסת טלי גוטליב, תראו איזה פלא אנושי: יובאו בחשבון הכנסות של שני בני הזוג. מי יקבל יתרון? משפחות שאחד מבני הזוג בהן לא עובד, משפחות האברכים, השר מלכיאלי. והפזורה הבדואית? בעצם, הקואליציה, מה שהם מציעים, שכל משפחה שבה הגבר לא עובד בגיל הפטור או מעל גיל הפטור, תקבל קדימות: גם בקבלת המעון, גם במבחנים לקבלת הסובסידיה וגם בקביעת גובה הסובסידיה. ממש מעגל ההטבות החרדי הסגור. זה לא סתם "חוק מימון ההשתמטות". מדובר במהלך הרסני לביטחון מדינת ישראל ולכלכלת ישראל, שמתמרץ גברים צעירים לא לעבוד, לא להתגייס, ורק לקבל הטבות מהמדינה. על פי הערכות האוצר, העלות השנתית של החוק הזה עומדת על 300 מיליון שקלים, ולהערכתי היא יכולה להגיע גם למיליארד שקלים בשנה לפחות. ואם יש לכם מיליארד שקל למעונות, תנו אותם למשפחות המילואימניקים, שעשו כבר יותר מ-300 ימי מילואים מתחילת המלחמה. כל מי שיעז להצביע בעד הבושה הזאת, יאבד מייד את הזכות לדבר בשם חיילי צה"ל ומשרתי המילואים. זוהי יריקה בפנים של מעמד הביניים, שנושא היום בנטל, גם בנטל המלחמתי וגם בנטל הכלכלי, גם בחזית וגם בעורף. אני רוצה לפנות מכאן למצביעי הליכוד והציונות הדתית: האם זה היחס שאתם ראויים לו מהממשלה שבחרתם? האם זה היחס? אני אומר כאן באופן הכי ברור, אנחנו, יש עתיד, כמפלגה הגדולה באופוזיציה, נהיה כאן למענכם, משרתי המילואים היקרים. - - - חבר הכנסת מלכיאלי. אנחנו נהיה כאן, ואנחנו ניאבק נגד חוק מימון ההשתמטות בכנסת ברחובות, ואם נצטרך, לא נהסס גם לפנות לבג"ץ. הגיע הזמן שיהיה כאן צדק ושוויון בנטל, בטח מעל שנה מאז פרוץ המלחמה. צדק ושוויון גם במלחמה וגם בכלכלה. תודה רבה. תודה רבה. אני מזמין את כבוד שר המשפטים יריב לוין להציג את עמדת הממשלה ביחס להצעת החוק, בבקשה. עשר דקות לרשותך.

אדוני היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, הצעת החוק של חבר הכנסת בליאק באמת עוסקת בנושא שראוי לעסוק בו וראוי לבחון אותו לעומקו, ואולי גם לעשות בו תיקון. אבל התפלאתי,

חבר הכנסת בליאק, משום שאני חושב שהנושא הוא מספיק חשוב ורציני כדי שתקדיש לו את עיקרי הנאום שלך.

להגיש הצעת חוק ולייחד חלק לא מבוטל מהנאום לנושאים אחרים בכלל, לפעמים אתה אומר,

אולי לי זה נראה חשוב,

לא, לא, לא נדיר, וזה גם לגיטימי. אני אגיד לך שני דברים, חברת הכנסת פרידמן, זה גם לגיטימי וגם לא נדיר, זה רק לפעמים מעלה תהייה עד כמה הנושא חשוב בעיני המציע עצמו. תבדקי אותי אחורה: כשהעליתי דברים שהיו חשובים לי, דיברתי עליהם.

אני מעלה את ההצעה בפעם הרביעית.

אני חושב שההצעה היא רצינית והיא ראויה להתייחסות. היא לא שליפה מהמותן, היא נושא שראוי להתייחס אליו. אני אגיד בכותרת, לפני שאיכנס לפרטי הדברים, שאתה בוודאי גם יודע שישנה ועדה בראשותו של שמואל סלבין, ועדת סלבין, שבודקת ובוחנת בדיוק את הנושא הזה. ולכן, בצדק, אמר לי קודם שר הכלכלה, ואני חושב שהוא צודק, בוא נראה מה תציע הוועדה הזאת, ולפי זה נתקדם. אין היגיון שמצד אחד ועדה מקצועית תשב ותבחן את העניין, ובצד השני אנחנו נרוץ עם חקיקה ולא נחכה לה. שנה וחצי אני מחכה. שנה וחצי, אדוני שר המשפטים. אני מניח שפנייה שלך לשר הכלכלה, אני מניח שגם לו יש עניין לקדם את העניין הזה. אני חושב שכדאי להמתין למסקנות של הוועדה. אני לפחות אתייחס לגופו של עניין כדי להסביר למה נדרשת העבודה של הוועדה, ולמה הדבר הזה הוא מורכב ולא מובן מאליו.

צריך לומר שהחובה המרכזית לפרסם דוחות כספיים חלה היום מכוח חוק ניירות ערך על חברות נסחרות בלבד. בנוסף לזה, סעיף 175 לחוק החברות קובע חובה על חברות שאינן מהוות תאגיד מדווח ושעומדות בתנאים מסוימים לצרף לדוח השנתי שמוגש לרשם החברות את המאזן הכולל בדוחות הכספיים, שזה סוג של דרגת דיווח נמוכה יותר. הצעת החוק מבקשת לתקן את חוק החברות כך שיחייב חברה שהיא בהגדרה של הצעת החוק שלך בעל מונופולין, כהגדרתו בסעיף 26 לחוק התחרות הכלכלית לפרסם את הדוחות הכספיים שלה לציבור באמצעות אתר האינטרנט שלה ולפרסם הודעות

אני מוכרח לומר בסוגריים, אבד הכלח על הפרסומים בעיתון. חוץ מלהעמיס הוצאות על הציבור ועל חברות, זה מיותר לחלוטין. אני מציע לתקן את זה בהכנה לקריאה הראשונה.

אני רק אומר שאני עשיתי שורה של תיקונים בעניין הזה בעניינים שנוגעים למשרד שלי, בין היתר בפרסומים שנוגעים לירושה, לדברים אחרים. ביטלתי את חובת הפרסום בעיתונות, וחסכתי מאות שקלים לכל מבקש שמגיש את הבקשות האלה. אני חושב שהרעיון העקרוני, שבא לידי ביטוי גם בדברי ההסבר, שמדבר על איזושהי בקרה על ההתנהלות של החברות ואיזושהי שקיפות של הדברים, הוא בהחלט רעיון שאי-אפשר לבטל אותו. אבל צריך לומר כמה דברים: האחד, יש שאלה גדולה אם נכון לחייב חברה פרטית לפרסם את הדוחות שלה. זאת שאלה משמעותית. בסוף יש אנשים שבוחרים לפעול כחברה פרטית, וכשמה כן היא, הם לא באים לציבור, הם לא מבקשים לגייס ממנו הון, והם גם לא רוצים שעולמם הפרטי יהיה חשוף בפני אחרים. יש פה התנגשות בין האינטרס של החברה לאינטרס הציבורי, בגלל שמדובר במונופול. יש לפעמים מצב שיש אינטרס ציבורי בפרסום כזה, אבל אני בכלל לא בטוח שכף המאזניים נוטה לטובת הפרסום. אגב, גם בדיונים שהיו בשעתו בוועדת טרכטנברג בעניין הזה לא הייתה הכרעה ברורה בשאלה הזאת, שהיא שאלת מדיניות לא פשוטה. יש עוד שאלות שעולות כאן, למשל עד כמה הדבר הזה באמת מועיל לציבור מבחינת היכולת שלו לנתח את הדברים. מה קורה כאשר לחברה יש סט שלם של מוצרים או סט שלם של החזקות כאלה ואחרות בעולמות שונים, ורק מרכיב אחד, לפעמים אפילו שולי, בגלל עיסוקיה יכול להיחשב כמונופול? האם זה מצדיק פרסום של הכול והפשטה מוחלטת שלה? האם אפשר, ואיך, לגדר את הדבר הזה? מה היקף הגילוי והפרסום? האם נכון לעשות את זה על כלל הדוחות? על כל תוכנם? על חלקם? אתה נכנס לדברים טכניים, לא עקרוניים. רגע, רגע, רגע. יש גם שאלה גדולה מיהו בכלל המונופול, איך ממפים את המונופולים האלה. איך נעשה - - - - - - אני יודע, האמינו לי. אתם רואים שאני לא באתי לכאן בלי לבדוק את ההצעה לעומק ובלי ללמוד אותה בצורה רצינית. בואו נשמע, זה מעניין. אני באמת מתייחס אליה בצורה רצינית.

מעריך את זה, באמת.

אני נוטה לחשוב שבגידור נכון אולי יש מקום לעשות את זה, אני רק חושב שבגלל כל הסוגיות האלה, שהן באמת מורכבות, מוכרחים שהוועדה תסיים, ואני מסכים איתך שצריך שהיא תסיים במועד הגיוני, ולא שהדבר הזה יהיה ללא גבול. לכן אמרתי, יש בעיה אם יש לה מונופול, לפעמים זמני, ובמוצר קונקרטי אחד מסוים, ושהוא מרכיב קטן מכלל היקפי העיסוק של החברה. יש גם דברים טכניים שנוגעים לאכסניה הנכונה לחוק, אבל זה עניין טכני, אני לא בטוח שנכון שהיא תהיה דווקא בחוק החברות, אלא יכול להיות שבמקום אחר. אגב, עוד הערה אחת שהיא חשובה: אני גם לא חושב שלרשם החברות יש כלים להיות הגורם המפקח על העניין הזה. יכול להיות שזה צריך לשבת במקום אחר, אולי ברשות התחרות, אולי במקום אחר, מכיוון שבסוף הכלים של רשם החברות הם בעיקרם כלים שנוגעים יותר לאכיפה של חובות שהן חובות, אני לא רוצה לקרוא להן טכניות, אבל הן האם הגישו דוחות? האם על פניו מעיון בדוחות האלה עולות בעיות של חשדות לאי-סדרים ודברים מהסוג הזה? אין לו באמת יכולת לעקוב אחרי מה מונופול ומה לא מונופול, ולכן אני לא חושב שהוא הגורם המתאים. אני גם לא יודע אם רשות התחרות היא הגורם האידיאלי, כי שם יש בעיה הפוכה, לא בטוח שדווקא עולם הדוחות הכספיים הוא ליבת העיסוק של רשות התחרות. יכול להיות שהיא - - - נכון, אבל - - - בסוף אתה רואה את התוצאות של החברה. אתה רואה את הרווחיות. זה הכלי של הציבור, אחד הכלים, לבחון עד כמה הוא מנצל את הכוח שלו כדי להפיק רווח. זה נכון, אבל עדיין,

כל העולם של דוחות כספיים וזה הוא לאו דווקא ליבת העבודה של הרשות.

כל הדברים האלה, יש פה באמת שורה ארוכה ומורכבת מאוד של שאלות. לכן אני הצעתי לך, וחשבתי שזה דבר נכון בנסיבות האלה, אני לא חושב שזה נכון - - - אבל זו לא פעם ראשונה,

מה ההצעה, כבוד השר?

ההצעה הייתה לדחות את הדיון בכמה חודשים כדי שהוועדה תסיים את העבודה שלה, ועדת סלבין, ואז אני כבר אומר לך - - - אפשר לקצוב את זה בזמן? כמה חודשים זה יכול להיות? כמה שנים? אני אומר ליושב-ראש, אני לא הקמתי את ועדת סלבין. זה לא בסמכות שלי, זה במנדט של משרד הכלכלה. ולכן - - - - - - נעביר את זה בטרומית, ואז להמשיך את הדיון בהתאם למסקנות הוועדה - - - לכן אני מציע, יכול להיות שנהיה שם באמת, אבל אני מציע, בוא נדחה את זה בכמה חודשים. יש לנו מושב ארוך. נמצא פה שר הכלכלה השר ברקת, הוא גם שומע את הדברים,

אגב, חייב לומר - - אני בטוח שהוא גם מזדהה עם רובם. אני אגיד לך אדוני שר המשפטים, כיוון שאני באמת מאוד מעריך את ההתייחסות העניינית, אני מוכן לדחות את ההצבעה בשלושה חודשים.

אז אני מציע, בואו נדחה את זה בשלושה חודשים. צריך לומר, אגב, זו רעה חולה בכל הוועדות המקצועיות, שלוקח להן שנים על גבי שנים. אני יכול להגיד לכם שאני קיבלתי דוח של ועדה שהקים השר יעקב נאמן - - וואו, זיכרונו לברכה. - - כדי להבין עד כמה זה הופך את הדברים לפעמים ללא רלוונטיים.

אבל אני מודה לחבר הכנסת בליאק על הנכונות שלו. אני חושב שכדאי שהנושא הזה יקבל באמת טיפול ענייני. וברגע שיהיה דוח של הוועדה, אני לרשותך, שר הכלכלה, כדי לנסות להגיע כאן לתוצאה טובה ונכונה. לא, לא, לא.

מצביעים, מצביעים. לא לא לא לא, הוא הסכים. אני מקבל את ההסכמה של חבר הכנסת בליאק, ואנחנו נדחה את הדיון. זה הטוב בשר המשפטים. הוא מעל לפוליטיקה. אני באמת מעריך. זה ראוי לשבח. תודה. המציע, מה הסיכום? דוחים את ההצבעה למועד אחר.

נעבור לנושא הבא על סדר-היום הצעת חוק עידוד שירות צבאי, לאומי או לאומי אזרחי, התשפ"ג 2023, של חבר הכנסת מאיר כהן. אני מזמין את חבר הכנסת מאיר כהן להציג את הצעת החוק. לרשותך עד עשר דקות, בבקשה. חבר הכנסת מאיר כהן, בבקשה. שלום, אדוני. חברות וחברי כנסת נכבדים,

אם אפשר לבקש שקט אז נוכל להציג.

חבריי חברי הכנסת, חברת הכנסת מיכל, זה מפריע.

אדוני יושב-ראש הכנסת, חברות כנסת וחברי כנסת נכבדים, החוק הזה שאני מעלה, ומשום מה ביקשו ממני לדחות, להתנגד, הוא חוק שאומר את הדבר הבא: אנחנו רוצים לעודד, כל חברי הכנסת רוצים לעודד גם שירות צבאי, גם שירות לאומי וגם שירות אזרחי. וראו במה עסקינן: כשאתה הולך לאוניברסיטה, כשאתה הולך לשירות הלאומי, יש אוכלוסיות שלמות שיש להן העדפה: חרדים, ערבים, צ'רקסים, דרוזים. הצ'רקסים והדרוזים, ברוך השם, משרתים בצבא ומקיזים את דמם, ואנחנו לא גומלים להם בטוב. אבל תגידו לי, למה צעיר או צעירה במגזר הערבי, הבדואי, במגזר החרדי, למה הם צריכים לקבל העדפה גם בכניסה לאוניברסיטה,

הציבורי, והם בעצם לא עושים כלום? מה שהצעת החוק הזו אומרת זה את הדבר הבא: אתה שייך למגזרים האלה?

תעשה שירות אזרחי. אני כשר הרווחה שנים פניתי למגזר הערבי ואמרתי: חברים, אני מבין שאתם לא רוצים להתגייס לצבא, אבל שירות אזרחי בקופות חולים אתם יכולים לעשות? אתם יכולים לטפל בבתי אבות? אתם יכולים לעשות ארבע שעות בעזרה בלימודים? אתם יכולים לעשות שלוש שעות בטיפול בקשישים? אתם יכולים לעשות את זה? ואם אתם תעשו את זה, אתם תקבלו עוד זכויות. אני לא רוצה לגזול לכם את מה שאתם עושים, אבל תקבלו עוד זכויות. ולצערי הגדול, אתה מקבל כאלה תשובות מוועדת השרים, שממש לא קראו את החוקים. אני פונה למי שיושב בוועדת השרים: למה אתם לא קוראים את החוקים? תקראו אותם. תבינו אותם. מה הצעת החוק הזו אומרת? היא אומרת שכל אלה שממילא מקבלים פריבילגיות, אנחנו ניתן להם עוד פריבילגיות.

הם ייתנו משהו למען המדינה. ראו מה קורה ביישובים הערביים, למה שמתוכם הצעירים לא יעשו שירות אזרחי? אתם לא רוצים לקרוא לזה לאומי? אל תקראו לזה לאומי. שירות אזרחי. בוא לקופת חולים במשך שנה כל בוקר, תעזור לקשישים שלך, בוא לבית הספר שבו גדלת, תעזור לתלמידים שלך, ואז תקבל פריבילגיות. וגם החרדי. אני מתפלל לאלוהים, ואני שמח שגם בשורות הקואליציה יש יותר ויותר תחושה שזהו, הפעם צריכים לא להעביר את חוק ההשתמטות. אבל גם אלה שלומדים במוסדות תורניים, למה הם לא יכולים לתת שלוש-ארבע שעות בשבוע? שעתיים ביום? - - - וזה משגע אותי, טלי, כי אני נותן את הצעות החוק האלה. ישבתי בוועדת שרים לחקיקה, קראנו את החוקים, התייחסנו בכבוד. אבל זו מין מציאות כזו שבה הם מסתכלים אם יש עתיד תזרוק.

תקראו את הצעת החוק. זה יעשה שינוי מהותי. מי שנמצא באותן אוכלוסיות שמקבלות פריבילגיות, שייתן משהו. שייתן משהו. אני מטייל בפזורה הבדואית, הם צריכים, בפזורה הבדואית. מי שבא לאוניברסיטה בבן-גוריון ומקבל העדפה להתקבל לאוניברסיטה, שיעשה משהו. שייכנס למוסדות עם אנשים עם מוגבלויות. שיעשו משהו. זה חלק מהרוח של המדינה הזו. אסור לנו לפגוע בזה, ואסור לנו להעלים עין. אסור לנו לנהוג בהסתר פנים. אז עכשיו נושא הגיוס הוא הנושא שבוער בתוכנו.

שימו לב למכתב של ארבעת הקצינים שנשלח היום לצבא. תקראו, תפתחו. באומץ גדול. כי כשאני אמרתי את זה, וכעסתי על הצבא, אז קמו כאן אנשים ואמרו לי: מאיר, זה מה שהצבא יכול. כותבים לוחמים למפקדים שלהם ולראש אכ"א: אתם פועלים לא נכון. כן, מותר לבקר את הצבא. ועכשיו הביקורת היא ביקורת פנימית לכל אחד מאיתנו. אתה נמצא באוכלוסיות שמקבלות העדפה, הכול בסדר. אבל למה שאתה תקבל העדפה בגלל שאתה בדואי? תקבל, עלא עיני, אבל אתה תקבל עוד העדפה אם אתה תבוא לשירות אזרחי. אני יצאתי במבצעים שלמים במשרד הרווחה, בסוף הגעתי אל 1,500, ונתנו 3,000 שקל בשבוע. גם את זה הם לא רוצים לעשות. זה לא סיפור, חס ושלום, כנגד ערבים או חרדים. זה לא. זה סיפור של מדינה שצריכה להגיד לעצמה: אני נותנת עדיפות, ואם חייל בדואי יתגייס לחיל קרבי אני אתן לו פי עשרה. כל אותם בדואים בגדוד הסיור צריכים לקבל פי שניים ממה שהם מקבלים, כי ככה נוהגת מדינה שהיא חפצת חיים. ואם אותו חרדי שלומד בתלמוד תורה ילך לעשות שירות בזק"א או בכל מקום, אני אתן לו פי שניים ממה שהוא מקבל. אבל תעודדו את זה. אני לא מבין איזו סיבה יש לשר עכשיו לעלות ולהגיד שהוא מתנגד לזה.

במקום שיעלו, זה אתם, אתם כל הזמן דורשים מהמגזרים האלה: בואו, תצטרפו,

אבל כשמועלית הצעת חוק שאומרת: ניתן להם עוד, אבל שיעשו. שיעשו. אין שום סיבה בעולם שביישובים הבדואיים, ביישובים החרדיים, אין שום סיבה בעולם שמי שלא מתגייס ומקבל העדפה, הוא מקבל והוא לא ייתן משהו בתמורה לזה. ואני פונה שוב לאופיר כץ, אתה יושב שם, אני רואה את המלחמה שלך בכל הנושאים להגנתה של המדינה וכמה זה חשוב, ודבר כזה אתה מרשה שיעבור לך מתחת לאף וידחו את זה?

ושאף אחד מכם, אני פונה לחבריי מהליכוד, שאף אחד מכם לא יבכה. אל תקטרו, אל תעמדו כאן, תצביעו נגד ותקטרו במסדרון. זאת הצעת חוק שהייתי בטוח שכולם יצביעו בשבילה. הייתי בטוח. נדהמתי כשאמרו לי: תדחה את זה. לא, זה תקציב. זה לא שייך, זה לא מבקש להוסיף כלום. זה לא בכסף, התמורה שהם יקבלו. שיקבלו עדיפות עוד יותר גדולה בכניסה לשירות הציבורי. בוא נשמע את השר למה. לא כסף. לא כסף.

בגלל שיש הוראה בחוק - - - חבר'ה,

זה לא תקציבים, תאמיני לי - - זו הסיבה

ועדת השרים ביקשה דחייה בגלל ההוראה - - - טלי, את יודעת, יש מכינות לחבר'ה בדואים שמלמדים אותם את השפה. - - - זה לא נכון, באמת. זה לא כסף, טלי, את טועה. יש הוראה בחוק - - - בוא נשמע את עמדת הממשלה. מי שיעלה לכאן, מי שיעלה לכאן ויגיד שזה כסף - - טלי, עוד מעט השרה תעלה ונשמע.

אני יכול להעיד על עצמי, ואני משער שגם את וכל אחד, אנחנו לא עולים ומכינים הצעות חוק ככה. אנחנו בודקים את זה. אם הייתי בא ומבקש כסף, אנחנו עכשיו כולם מצמצמים, אז מצמצמים. אני לא אומר כסף, אני אומר: תעשו. אני אומר לך שבמשרד הרווחה ובמשרד הבריאות - - טוב,

אני מסיים. - - נשארים תקציבים עודפים, כי הם לא מוכנים לבוא לשם. אני הקציתי פי שניים, אבל הם אומרים: ממילא אנחנו באים לאוניברסיטה ומתקבלים, אז למה שניתן? תודה רבה, אדוני. תודה רבה. בשם הממשלה, מי משיב? - - - לא, אבל השר הלך, הוא אמר לי שהשרה מאי גולן. מאי גולן, איפה מאי גולן? איך מאי גולן יכולה להשיב על זה? היא במקום השר ביטון. אבל חבר הכנסת מאיר, אני - - - באמת, יש גבול.

איפה השרה? איפה השרה מאי גולן? מאי גולן תשיב על חוק לעידוד שירות צבאי? השרה מאי גולן. זה רציני? השרה מאי גולן, את צריכה להשיב? את רוצה? השר מלכיאלי ישיב במקום השר חיים ביטון.

שר הדתות הוא המשיב לעניין השירות הצבאי. קודם כול, צוהריים טובים לכולם. אני שר הדתות שתומך בגיוס - - - טוב, אפשר לשמוע את תשובת הממשלה? כבוד המציע, אפשר לשמוע את תשובת הממשלה? חבר הכנסת מאיר כהן, עליזה, אתם מגייסים? יופי. מגייסים, תתגייסו. ידעתי שזה יבוא. ידעתי שזה יבוא, מה. עליזה המגייסת.

היות שאתם רוצים לשמוע את נימוקי הממשלה - - - תן להם שיעור תורה. לא. - - - לא, לא, לא, הלו.

מותר לדבר שטויות מכל צד, אבל עד מינון מסוים. זה הנוהל של הכנסת. - - - לא אני.

זו ועדת האתיקה, ועדות אחרות, לא אני. אבל דבר על הגיוס. על הגיוס. בסדר. אלעזר, תאמין לי, אני אדבר על מה שאראה נכון לדבר. מה שאני אראה נכון לדבר, נדבר. אתה רוצה שאני אענה? לא, לא, התשובה היא שלא. אתה טוב בדברים אחרים, לא בזה. מגייסים? עליזה,

עליזה, הוא שואל אם מגייסים. כמו שאתם מבינים - - - מגייסים? חבר הכנסת שטרן, אני כבר שאלתי את השאלה, לא צריך לחזור עליה עוד פעם.

אני כבר שאלתי את השאלה, ואני ממתין לתשובות שם.

אני עוד לא קיבלתי תשובה. לא, אתה רוצה שאני אענה לך?

כשתהיה לי שאלה לשאול אותך, אני אשאל אותך. אתה עומד על דוכן הכנסת. אני עומד כעת על הדוכן, אמרו לי לענות תשובה בשם הממשלה. כמו ששמת לב, כמו רבים מחבריך, את המסמך קיבלתי לפני 30 שניות, וכעת אנחנו ביחד נלמד אותו,

לא, זה הנוהל. אתה רוצה לעשות צחוק מהכנסת, תעשה.

אנחנו שומרים על המסורת של הקואליציה הקודמת.

היה. אלעזר, אתה היית מקוזז רוב הזמן, אבל זה היה. מי שהיה כאן זוכר. אתה משקר.

אתה משקר. בסדר, אז משקר. לא לא לא - - - לא, אני לא אמרתי שהוא שקרן. לא לא לא, אני לא מוכן. מי שהיה נורבגי, מי שהיה נורבגי - - - תתנצל. אבל אמרת עליי, תתנצל, תתנצל. אוקיי, נכון. אלעזר, אתה יכול להגיד: אינו אומר אמת,

לא אמרתי "שקרן", אמרתי "משקר". לא, לא מקובל עליי, אני אוציא אותך. לא אמרתי "שקרן", אמרתי "משקר". לא, אני לא מוכן. אתה בקריאה ראשונה. - - - מצעקות אני לא נבהל, מדברים אחרים כן, מצעקות לא. אתה לא יודע מה זה להיבהל, תתנצל. רגע, רגע, אתה לא התקזזת, היית נורבגי. לא, אתה משקר, אתה משקר.

להוציא אותו, בבקשה.

לא, יש דרך ארץ. אתה פוגע בתפקידך.

תתביישו לכם. אתה פוגע בתפקיד הכנסת.

אתה פוגע בתפקיד הכנסת. - - - אני יוצא משם. תצא משם. (חבר הכנסת אלעזר שטרן יוצא מאולם המליאה.) העיקר תצא. צר לי שחבר הכנסת מפריע לתשובת הממשלה. מלכיאלי, הוא לא היה נורבגי.

אז הטיעון הלך. אתה שאלת את השאלה אם מגייסים, היא לא נתנה תשובה. נכון, בשביל זה אנחנו ממתינים לתשובה.

כי אני רוצה לדעת אם להתגייס או לא להתגייס. נמתין לתשובה. אוקיי. אז חבר הכנסת סגלוביץ', נמתין לתשובה. חבר הכנסת מאיר כהן מציע לקבוע כי מי שסיים - - - מלכיאלי, הצחוקים שאתה מריץ על גיוס או לא גיוס הם לא במקום בשעת מלחמה. אתה מפריע. חבר הכנסת יהוראי, אתה מפריע לרצף. יוראי, יוראי.

יוראי, כן. חבר הכנסת יוראי, אני רוצה להשיב את תשובת הממשלה, ואתה קוטע את הרצף. הצחוקים שאתה מריץ על גיוס או לא גיוס הם לא במקום - - חבר הכנסת מאיר כהן מציע לקבוע כי מי שסיים - - - - - בשעת מלחמה, כשחיילי מילואים וחיילי סדיר נופלים כל יום. חבר הכנסת יוראי, תראה, אני חושב שלחבר הכנסת מאיר כהן מגיע לקבל תשובה טובה ומקצועית. יכול להיות שזה מצחיק אתכם. יכול להיות שזה מצחיק אתכם,

והוא מקרב קבוצה הזכאית להעדפה מתקנת לייצוג הולם, יזכה להנחה בקבלה לאוניברסיטאות ובמינויים בשירות המדינה כמי שנמנה עם קבוצות הזכאיות להעדפה מתקנת לייצוג הולם ושלא סיים שירות כאמור. ככלל, מערכת הביטחון תומכת ומעודדת הרחבת זכאויותיהם של המשרתים בצה"ל, אשר - - - אם אתה אומר תשובה רצינית, לפחות תיתן תשובה שנקשיב. סליחה, אבל יש רעש. אתה רוצה להיפטר מזה? תחזיר את זה למאי גולן.

חבר הכנסת סגלוביץ', אני התנדבתי לעלות, לא באתי להיפטר. אתה לא מתנדב, אתה שר בממשלה. תתנדב לצבא.

חשוב לציין כי מאז הוגשה הצעת החוק המדוברת, חלה התקדמות משמעותית, בליאק. משמעותית. התנדבת - - - מלכיאלי, אני - - - ואתה מבזה אותי.

אתה מבזה. לא, לא, זו התוכנית. זה לא, תקרא. אה, אוקיי. יחד עם זאת

אני מקבל את ההערה של חבר הכנסת כהן. חשוב לציין כי מאז הוגשה הצעת החוק המדוברת, חלה התקדמות משמעותית בחקיקה המעניקה העדפה למשרתים בתחום הלימודים והקבלה לשירות המדינה. השר סופר, זה מפריע. אותו הנושא שמופיע בהצעת החוק של חבר הכנסת כהן,

במושב הקודם של הכנסת אושר תיקון קבע לחוק זכויות הסטודנט המעניק העדפות וזכויות למי ששירת כלוחם, וכן אושר תיקון שהינו בגדר הוראת שעה, המעניק את ההעדפות האמורות גם למי ששירת ומשרת במילואים במלחמת חרבות ברזל. כלומר, אני מקריא לך, למי אני מקריא? שאלה טובה, למי אתה מקריא. חבר הכנסת כהן, אני עצרתי את המהירות לכבודך, כי רק, בליאק לא מקשיב לי בכל מקרה. אתה יודע מה, אתה לא אשם, זה

מקשיב, יופי.

יופי, יופי. תבחן אותו. בימים אלה נדונות בכנסת הצעות חוק בעניין מתן העדפה מתקנת במכרזי שירות המדינה ללוחמים ולמשרתי המילואים.

לפי מה שאני למד מכאן, יש עכשיו, נידונה בכנסת הצעת חוק שמקדמת את העניין הזה. לא ידעת את זה. כן ידעת?

לעמדת הממשלה אין מקום לקדם בעת הזו את הצעת החוק, ונכון לדחות את הדיון בה בחודש. אתה מסכים?

לאור סירובו של המציע, איך הם ידעו שלא תסכים? לאור סירובו של המציע להמתין עם הבאת הצעת החוק לדיון במליאה כפי שביקשה הממשלה, תבקש הממשלה להתנגד להצעת החוק ולהסירה מסדר-היום. אז אני רוצה להסביר. בגדול, הממשלה תומכת ברעיון - - די לאלימות. - - אלא מה? היא אומרת שהצעת החוק הזאת, הזאת, היא רוצה להמתין עם זה חודש, כמו שעשו גם בממשלה הקודמת, אמרו לנו: תמתינו.

היות שאני לא השר רלוונטי, אני בסך הכול שליח - - - זה טרומית,

אני את השאלה הזאת שאלתי מהמקום שלך עשרות פעמים, וגאוני עולם שיושבים כאן אמרו לי שיש בעיה. אני אז לא השתכנעתי, וגם לא יכול לשכנע אותך במה שאני לא משוכנע בו. אבל זה הנוהל. יש פה - - - זה הנוהל. מה קורה שם, נו, מה? איך? לא, נו, מה. אוקיי, אני צריך להמשיך. אז במענה לשאלתך, חברת הכנסת, את צודקת בשאלה שלך, אבל יש כאן איזושהי מסורת שעוברת מדור לדור. אתה אומר שהממשלה בעד. לא, כתוב פה. נכון, ואנחנו בהצבעה טרומית.

בסדר - - - אבל הממשלה - - - אתם הרי יותר מאיתנו. אז בואו נעביר את זה, ויאללה. אני שנים טענתי ככה, יש בינינו, אבל אמרו לי שלא עושים את זה. אגב, לי אין תשובה למה לא. אני חושב, אבל הקראתי. טוב, אז אני אחזור עוד פעם. חבר הכנסת כהן, אתה לא מסכים, טוב. האם - - - תגיד לה: תגייסי. לא, ידעתי מה אתה חושב, זו לא פליטת פה. לרדת? אז אני מודה לכולם על ההקשבה. טוב, תודה רבה. כן. אני רוצה לענות לך, אדוני שר הדתות. תראו, אם הייתם אומרים, אופיר, אם היית בא ואומר: מאיר, נעביר את זה בטרומית, נחכה שזה יתואם עם הממשלה, כי אתה מבין שזה חוק חשוב,

אבל תעשו את זה,

אני אומר לך, לא לכבודה של הכנסת להצביע נגד הצעת החוק הזאת. אז אתה רוצה שאני אבוא איתך טרומית? אני מתחייב להמתין להצעה הממשלתית, אבל זה לא מכובד,

אני פונה לכל חברי הכנסת שנכנסו עכשיו. אנחנו שנים מדברים על כך שאנחנו רוצים שהאזרחים הערבים - - - אבל באמת, מתי היה דיון מקצועי ורציני, מתי? 76 שנים אין דיון. אני עשיתי, במשך כל שנותיי במשרד הרווחה כל שבוע עשיתי דיון על זה ונסעתי ליישובי הערבים ואמרתי להם, ופתחתי אפשרויות, והוספתי תקנים, אבל אני אמרתי שזה לא מספיק, ואין שום סיבה שאני רואה סטודנט שמגיע לבן גוריון, ובגלל שהוא ערבי הוא מקבל. נכון, אז החוק, החוק שלי מתקן את זה. אז אני בא ואני אומר, תן עוד, תן עוד. החוק שלי מתקן את זה שהמילואימניקים - - - זה מה שאומר החוק הזה.

למדנו איתך באוניברסיטה, באותה האוניברסיטה.

אני רק רוצה להגיד לך שאתה - - - עמדה של דחייה של כחודש כדי שזה יתקדם.

אתה יודע את זה - - - חדש - - - שנים זה לא היה - - - רוצים את זה.

אנחנו נצעק אחד מול השני, אבל יש הרבה דברים שאת מסכימה, אני מסכים, אז אני בא ואומר: עלתה הצעת חוק שבאה ואומרת, אני לא פוגע באפשרויות האלה אבל אני רוצה שעוד.

אתה לא הייתה פה, תגיד לי אתה, אתה מכיר לפני ולפנים את הנגב: האם יש דבר שימנע מסטודנט או מישהו מהבדואים, ואני כן אומר להם אחינו הבדואים, כי אני גדלתי איתם, שימנע שילך לקופת חולים ויתנדב ארבע שעות? האם מישהו מטייבה שמקבל ויש לו עדיפות, ויש חוק 15א שנותן לו עדיפות האם הוא לא יכול לבוא לבית אבות ולתרום ארבע שעות? האם הוא לא חייב? זה מה שאני אומר, זה מה שאני אומר, אני לא מעלה הצעות חוק פופוליסטיות, ואנחנו רחוקים מזה. אני יושב ומכין את זה, ויש לזה צידוק. אני בא לפה ומתחילים, מעלים שר נחמד שלא יודע על מה הוא מדבר, אבל הוא עונה. למה? למה? - - - חודש וחצי - - - אני, לשבועיים לדחות? כן, ואז אם אנחנו יודעים - - - אני דוחה בשבועיים. קיבלתי את הצעתו.

תודה רבה. תודה רבה. אבל, טוב, כפי שסוכם עם המציע, ההצבעה היא במועד אחר. חבר הכנסת שטרן בהודעה אישית. חמש דקות לרשותך. תודה. אדוני היושב-ראש, עמיתי חברי הכנסת, סגן היושב-ראש מלול, אתה שירתָּ בצה"ל? אני אגיד לכם. מלכיאלי, גם אתה לא. אל תתנשא. מה זה?

עמד פה השר מלכיאלי ושיקר - - די,

לא, לא, לא, לא מכובד לקרוא לשר שקרן. אל תלמד אותי מה מכובד. לא, אני כן אקבע. אני כן - - - אל תלמד אותי, מותר לי להגיד "שיקר" - - אני אוריד אותך. - - עוד לא אמרתי "שקרן". כשאני הייתי מפקד בה"ד 1 - - - לא,

הוא שר בממשלת ישראל. כשהייתי מפקד בה"ד 1 - - הציבור רואה אותך - - - - אני הקפדתי לא להגיד על אנשים שקרנים. - - הוא בז לך, הציבור. הציבור בז לך. אבל כשמישהו שיקר, אמרתי: שיקרת. אתה מבין למה אתם יורדים בסקרים? אתם, אין לכם דרך ארץ. אתה עמדת כאן, ואתה אמרת שאני הייתי מקוזז הכי הרבה.

אני היית מקוזז הכי הרבה. אני הייתי מקוזז הכי פחות - - - - - - - ואמרת: טוב, היית נורבגי - - תכבד את היושב-ראש ויכבדו אותך. - - ואני גם לא הייתי נורבגי - - לא שמעת מה אמרתי? - - וגם לא הייתי, בגלל שהוא הוציא אותי, החבר שלך. כי הוא היה צריך להוציא אותך,

החבר שלך התנהג כמו חבר שלך, ולא כמו סגן יושב-ראש הכנסת. הוא היה צריך להוציא אותך - - אל תיתן לנו פה ציונים.

על מה הוא הוציא אותי? על זה שאמרתי שאתה דיברת לא אמת? מי שמתפרע, מוציאים אותו החוצה, ככה זה. על זה שדיברת לא אמת? אז אני אגיד לך מה, הדרך שבה אתם מגינים אחד על השני בלסתום פיות - - למדו ממך. - - בלהוציא אותי החוצה בגלל שאתה חושש שאני אדבר על ההשתמטות, בגלל זה הוא הוציא אותי - - כי אתה התפרעת - - - - - בגלל שהוא חשב שאני אדבר עוד פעם על מי משרת ומי לא משרת, בגלל שאתה שאלת אם יש גיוס, שאלת אם יש גיוס, וכשאתה שואל אם יש גיוס, אז למאות אלפי לוחמים - - - אתה לא צריך להתפרע. מאות אלפי לוחמים אומרים: הוא מדבר על גיוס? הוא יודע מה זה גיוס? הוא יודע מה זה יום מילואים?

אז מצאתם דרך - - לא, יאיר לפיד יודע,

- - להרחיק אותנו מכאן. יאיר לפיד יודע? הוא לא יודע. הוא יודע להיות ג'ובניק. אני עומד על הדוכן. אין לכם בושה - - - אני עומד על הדוכן, תדבר איתי.

יוראי, אתה בקריאה ראשונה. יוראי, אתה בקריאה שנייה. - - - יוראי, אתה בקריאה שלישית.

אתה - - - - - - אתה לא תדבר ככה.

תראו מה אתם עושים. לא, אתה לא - - - מה זה הדבר הזה?

מי שמדבר על גיוס, אתם מוציאים אותו החוצה,

אל תתערב.

תתבייש לך. אתה מבזה את הכנסת. אתם לא תוציאו את מי שידבר על גיוס.

המשתמטים, לא תוציאו את מי שידבר, אתם משרתים,

יש שמשרתים. אתם לא תנצלו את החוקים האלה.

תוציאו אותו, בבקשה. סדרנים, תוציאו אותו.

לא תנצלו את החוקים האלה.

את בקריאה ראשונה. אני אוציא גם אותך? מה זה הדבר הזה? תתבייש לך. את בקריאה שנייה. אני מאוד כועסת עליך. ביקשתי שתצאי, בבקשה. אל תשכח מסוקים בצורת איקס. תתביישו לכם. (חבר הכנסת יוראי להב הרצנו יוצא מאולם המליאה.) מה זה? תתביישו לכם. אני אגיד עוד פעם - - - - - - אלמוג, תרגיע. אין פה שמאל ואין ימין. אין קואליציה ואין אופוזיציה. יש משרתים, ויש לא משרתים, והלא-משרתים לא יוכלו להוציא אותנו בגלל שהם יושבים פה או פה, זה הכול. אתה משרת, היא משרתת, הוא משרת, אתם יודעים מה זה. נגמרה החלוקה הזאת בימים האלה של קואליציה ואופוזיציה. אבל אותי, אותי, אותי - - - מה אתה מציע?

לא, זה מה שהוא עשה. הוא הוריד אותי בכוח. הוא הוריד אותי בכוח. אני הורדתי אותך? מאיפה הורדתי אותך? אתה לא אומר אמת. למה סתם מעליל? אני אגיד ככה, אני יודע בדיוק מה מותר לי ומה אסור לי. אני מדבר על מה שהוא אמר לי. וזה גם לא נכון. הוא אמר לי: פה לא מדברים ככה. אני נזהרתי בלשוני. מה שיש לי זה האמת. זה מה שיש לי תמיד וכל הזמן. אני אמרתי לשר מלכיאלי: אתה משקר. לא אמרתי לו "שקרן". נזהרתי בכבודו, והוא אומר לי: אני אוציא אותך החוצה, והוא מוציא, רק בגלל שהוא פוחד שאני אגיע עוד פעם לשאלת השירות וההשתמטות.

יש גבולות גם למאבק הזה, ובמאבק הזה אתם לא תסתמו לנו את הפיות. לא, לא, אני דיברתי אמת. אתה דיברת שקר.

אבל להגיד לשר "שקרן" לא מקובל עליי. אמרת "שקרן". מי שמשקר, יגידו שהוא שקרן. תקשיב טוב - - מי שמשקר, יגידו שהוא שקרן. - - לא אמרתי "שקרן", ואתה הוצאת אותי רק כדי שלא אדבר על הגיוס ועל ההשתמטות. אני יודע מה אמרתי.

היה פה שר שאמר על ראש ממשלה "נבל". אין בעיה, אז תעשה את זה מעכשיו עד סוף היום. אעשה את זה לכולם. אם התפקיד שלך כבד עליך, תצא מהכיסא. קראתם לראש ממשלה "רוצח" ו"נבל". על מה אתם מדברים? קראו לראש ממשלה "נבל". 30 שניות יש לך. אימא שלי, לפני שנפטרה - - בזה לא אעצור אותך. - - אמרה לרופא שטיפל בה: אני לילדים שלי אמרתי, לעולם אל תשקרו, כדי שתמיד תזכרו לאן לחזור. אחרי שאני אומר לך את זה, אמרתי קודם, וכשהייתי מפקד בה"ד 1 לא אמרתי לצוער ששיקר "שקרן". אמרתי לו: אתה שיקרת, ועל זה אני מחליט לגביך ככה וככה. כשאני אומר לך, וצעקתי לך את זה גם מהמקום, אני לא אמרתי על מלכיאלי "שקרן", למרות שהוא חזר ואמר. אמרתי לו: אתה משקר, בגלל שהוא שיקר, ולכן כשהוצאת אותי, ועכשיו אתה אומר לי: אמרת לו שקרן, כפוף למה שאימא שלי לימדה אותי, אני יודע מה אני אומר ומה אני לא אומר. אני לא אגיד לו "שקרן", ואני לא אמרתי לו "שקרן". אמרתי לו: אתה משקר - - תודה רבה. - - ואתה הוצאת אותי כדי שלא תחזור שאלת הגיוס וההשתמטות.

תודה רבה. נעבור לנושא הבא. בבקשה, חבריי, בואו נרגיע. נעבור לנושא הבא, הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (שלילת ביקורים מאסירים ביטחוניים המשתייכים לארגון טרור המחזיק בשבויים ישראלים), התשפ"ד 2023, של חברות הכנסת גלית, סליחה, כן. העברת את זה. סליחה. הצעת חוק שנת שירות, התשפ"ד 2024. חבר הכנסת נאור,

אתה מדבר בקול. הצעת חוק שנת שירות, התשפ"ד 2024, של חבר הכנסת ירון לוי וקבוצת חברי הכנסת. אני מזמין את חבר הכנסת ירון לוי להציג את הצעת החוק. לרשותך עד עשר דקות, בבקשה. חברי הכנסת, בבקשה. אבל למה הזמן התחיל? צודקת. בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, הצעת החוק שאנחנו מדברים עליה נוגעת באופן ישיר בבני ובנות הנוער במדינת ישראל, שנת שירות. כל מטרתו של חוק שנת שירות לאפשר יציבות ופיתוח למפעל הציוני של מוסדות שנות השירות. המצב כיום, שאין הסדרה בחוק, ואין תקציב קבוע בדומה למכינות קדם-צבאיות, פוגע ברעיון ובערך ההתנדבות, ולמעשה המכינות אינן מתוקצבות בהתאם לקצב הגידול שלהן. המצב כיום לא מאפשר למוסדות לבנות תוכניות בהסתכלות קדימה. במקום לשאוף ולהגדיל מספר מתנדבים, מוסדות שנות השירות מתעסקים בשימור המצב הקיים ובתמיכה של תומכים ותורמים ציוניים טובי לב. יום אחרי אסון 7 באוקטובר ראינו את ההירתמות של אלפי בני ובנות הנוער במלונות המפונים, בשדות עם החקלאים, בפעילות ברשויות המקומיות. אותם בני נוער שמתגייסים כדי להתנדב בשנת השירות מגיעים אחר כך לחזית הקרב. בקרב מתנדבי שנות השירות יש מיצוי לחימה של 74% לעומת 41% בכלל האוכלוסייה, והמיצוי לקצונה, 13% לעומת 4.1% בכלל צה"ל. אני שואל: האם יש בכלל ספק לגבי תמיכה בחוק החשוב הזה? איך אפשר לראות את הנתונים האלה ולהתעלם מהם? איך אפשר לראות את הפעילות הציונית הטהורה הזאת של אלפי בני ובנות נוער מתנדבים ומתנדבות, הנוער הטוב ביותר במדינה, שנרתם ומתגייס לטובת החברה האזרחית כדי לבנות כאן חוסן קהילתי? חבריי חברי הכנסת, זה צריך להיות צורך לאומי שלנו בעיקר בימים האלה, שבבית הזה מדברים בעיקר על חוק הגיוס ועל הקומבינות שהממשלה מנסה לעשות כדי לפטור ציבור שלם משירות צבאי בזמן מלחמה. האבסורד הוא שכאן אנו מדברים על ההתעקשות של בני ובנות הנוער להתנדב למען החברה על חשבונם בזמן מלחמה במשך שנה שלמה, לפני שהם מתגייסים. אני רוצה להקריא לכם מכתב, כולכם קיבלתם אותו, לפי מה שהובהר לי, לא אישי,- ממטה מאבק שנות השירות להתמודד עם הקיצוץ בתקציב. מתנדבי שנות השירות היום הם עמודי תווך מרכזי בחוסנה החברתי של מדינת ישראל, זאת מעבר להיותם מופת ערכי והתנהגותי עבור אזרחי המדינה. הם עוגן משמעותי עבור נפגעי 7 באוקטובר, מפוני קו העימות, אוכלוסיות מוחלשות, בני נוער, חקלאים ועוד. לצערנו הרב, משרד החינוך הגיע להחלטה כי המקום הנכון לגרוע ממנו תקציב בעת הזו הוא מפעל שנות השירות. כתוצאה מכך ייאלצו הארגונים המשלחים של המתנדבים לסיים לאלתר את שנת השירות ב-25%. 25% מאותם מתנדבים שרוצים לתת שנה מעצמם למען החברה ילכו הביתה, כי אתם בבית הזה לא חושבים שיש מקום לערך של התנדבות וחיזוק הקהילה. הקיצוץ יהיה רוחבי ויפגע במתנדבים הפועלים בכל הארץ, כולל באלה שעוסקים בשיקום נזקי 7 באוקטובר, אלו המתנדבים בקו העימות בצפון ואלו שמסייעים לפליטים בארצם. הצעת החוק הזאת מדברת בדיוק על הדבר הזה, על העובדה הזאת שבקלות,

אפשר לקצץ מתקציב, כי הרי הוא לא מעוגן בחוק, הוא בנוי והוא כולו תלוי בכספים קואליציוניים. חברי הכנסת, אני מבקש מכם לתמוך בהצעת חוק שנת השירות ולהראות לנוער בישראל שהבית הזה רואה אותם, את ההשקעה שלהם, את המסירות שלהם למען החברה במדינה, בעיקר בימים האלה שבהם אנחנו זקוקים להם בכל החזיתות. בואו נראה להם ביחד שעל הערך שהם כל כך מקדשים אותו, רוח ההתנדבות, חיזוק החוסן ואהבת המדינה, אנחנו מחזירים להם באותה מידה. תודה רבה. תודה רבה. השר קרעי, אתה משיב?

בבקשה, אדוני.

תומך. - - - אדוני היושב-ראש, מכובדיי השרים, כנסת נכבדה, חבר הכנסת ירון לוי, אני משיב לך בשם שר החינוך.

הצעת החוק עוסקת בשנת שירות הכוללת התנדבות בקהילה ומתבצעת במסגרת מוסד ציבור המפעיל מתנדבים לתקופה של שנה בטרם התייצבותם לשירות ביטחון, התנדבות לשירות לאומי או שירות לאומי אזרחי. על פי הצעת החוק, הסמכות להכיר במוסד ציבורי מפעיל כאמור תהא נתונה למנהל הכללי של משרד החינוך, לפי הוראות שיקבע שר החינוך, באישור ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת.

על פי האמור בהצעת החוק, אוצר המדינה ישתתף בתקציב המוסד הציבורי המפעיל בסכום השווה למכפלת מספר המתנדבים בשנת השירות באותו מוסד ב-25,500 שקלים, כאשר הסכום יתעדכן באופן ובמועדים שיקבע השר. יחד עם זאת, מספר המתנדבים שיובא בחשבון לעניין השתתפות אוצר המדינה לא יעלה ביותר מ-15% מדי שנה לעומת השנה שקדמה לה. זאת ועוד, התקציב ייקבע בתחומי פעילות נפרדים: מחציתו בתקציב משרד החינוך ומחציתו בתקציב משרד הביטחון בחוק התקציב השנתי. חשוב לציין, שנת שירות היא תוכנית אחת המיועדת למסיימי י"ב, כמו תוכניות קיימות אחרות המיועדות להם ותוכניות אחרות המיועדות גם מעבר לשנה הי"ג. כל התוכניות הללו - - - מוכרות בחוק.

- - - תכף תשמע את הפירוט. רק מכינות, זה החריג היחיד, אני אתייחס אליהן. כל התוכניות הללו, למעט מכינות שנתיות שעניינן מעוגן בחוק, ממומנות באמצעות מסלול התמיכות לפי סעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה 1985. מסלול התמיכות מטרתו לאפשר למדינה ולממשלה לזהות פעילות חשובה ולסייע לה, תוך שהמשרד גם קובע רגולציה, אסדרה, מסוימת, באמצעות מבחני תמיכה. מסלול התמיכות מותיר למשרד את שיקול הדעת לגבי גובה התמיכה, דיוק מהות הפעילות, הכללים להפעלתה ועוד. המרת מסלול התמיכה במסלול חקיקה תצמצם באופן מובהק את מרחב שיקול הדעת של מפעילי התוכנית, תפחית בצורה משמעותית את הגמישות שלהם ואף תעורר שאלות קשות בהיבטים של אחריות המשרד בנושאי פיקוח ובקרה. יתרה מזו, לא ברור מדוע דווקא שנת שירות תעוגן בחוק ולא תוכניות אחרות דומות המיועדות לשנת י"ג או לשנים שאחריה - - יש דוגמה? אני מתייחס למכינות. - - כאשר אין הצדקה לבדל בינה לבין פעילויות נתמכות אחרות. נזכיר כי החריג היחיד שמעוגן בחקיקה הוא המכינות השנתיות, לנוכח הרצון לשמר את תקציבן, ואולם זה נותר כחריג יחיד - - גם הישיבות

- - ועיגונו בחקיקה אף מעורר כמה קשיים, שספק אם נבקש לחזור עליהם.

כך למשל תיקון תקנות ההכרה הנגזרות מכוח החוק הוא הליך מורכב בהשוואה לתיקון מבחני תמיכה. לא, ישיבות הסדר זה כבר מסלול בתוך הצבא.

גם ישיבה ציונית גבוהה זה כבר - - - דחיית שירות במסלול לא הסדר, אתה טועה. בחוק שירות ביטחון. ישיבות מתוקצבות גם לפי כללי תמיכות. גם זה לא נכון. גם ישיבות מתוקצבות לפי תמיכות. - - - בבירור אל מול גורמי המקצוע במשרד החינוך עולה כי בנוסף ישנם קשיים מהותיים הנוגעים להצעת החוק בנוסחה הנוכחי. הסכום שבו ישתתף אוצר המדינה עבור כל מתנדב נמוך בהשוואה למתנדבים בשירות הלאומי ואף אינו צמוד למדד. ישנו קושי עם המגבלה שנקבעה בהצעה המאפשרת רק גדילה של עד 15% בכל שנה, כאשר בדברי ההסבר אתם אומרים שהמצב הנוכחי היום אינו מתוקצב בהתאם לגידול הטבעי, ויכול להיות גם גידול של יותר מ-15%. נוסיף כי ההצעה בנוסחה הנוכחי חסרה התייחסויות הנוגעות לסוגיות של אסדרה ואכיפה של התחום, של מטרת המשימה הלאומית-חינוכית בשנת השירות, נעדרת התייחסות תקציבית מספקת ואינה מצביעה על מקורות תקציב. הצעה זו לא נבדקה מול משרד החינוך טרם הגשתה לשם בחינת היתכנות. קודם עלה כאן חבר כנסת אחד, שאני לא רוצה להזכיר את שמו, ואמר לשר ביטון: אני פניתי שוב ושוב ושוב למשרד החינוך, אבל לא פנית אליי. על מי אתה עובד? למה השקרים האלה במצח נחושה כאן מעל הדוכן? את זה אני מתקשה להבין. היא אינה מגלמת משמעויות של כוח האדם הנדרש למלא אחר הוראות החוק. הצעת החוק נדונה בוועדת השרים לענייני חקיקה בישיבתה מיום 28 באוקטובר 2024. החלטת ועדת השרים הייתה לדחות את הדיון בהצעת החוק בשלושה חודשים. לנוכח האמור ומהנימוקים שצוינו, אני מציע לחבריי חברי הכנסת להצטרף לעמדת הממשלה ולהתנגד להצעת החוק. עד כאן.

עד כאן תגובת שר החינוך להצעה הזאת. לא יפה,

תגובתי, אני מקבל את דברי שר החינוך.

משרד החינוך מתנגד מטעמים שנשמעים מנומקים היטב, חבר הכנסת לוי. - - - חבר הכנסת לוי, שר החינוך מציג כאן נימוקים שהם משכנעים בעיניי, בפרט שלא ישבת איתו לפני כן.

כל פעם אתם חוזרים על אותה טעות.

תשאל את חברי הכנסת מהאופוזיציה, כשהם יושבים איתי על הצעת חוק אנחנו מוצאים את הדרך. תשאל את נעמה לזימי, תשאל את טטיאנה מזרסקי, תשאל חברי כנסת שבאו וישבו, והגענו וקידמנו נושאים שלהם. אנחנו לא נגד נושאים, אבל אנחנו נגד דברים שבאים בהנחתה, ואנחנו חושבים שיש הרבה דברים שצריך לטפל בהם קודם. ואגב, יש כאלה חברי כנסת שגם קשה לסמוך עליהם, כמו האחד שעמד כאן קודם - - - למה שלושה חודשים? זה לא אני, זה שר החינוך. מה ההצעה שלו? לדחות בשלושה חודשים - - - לא. ועדת השרים לחקיקה קיבלה החלטה לדחות בשלושה חודשים.

אני אומר לך ירון, אם אתה תשב עם שר החינוך ותגיע למשהו מוסכם, גם תוך שבועיים ועדת שרים יכולה להקדים את הדיון ולאשר. זה תמיד עובד ככה. כדאי לכם לשבת עם השר, לשבת עם מי שאחראי על הנושא, לא להביא ככה על הראש שלו.

אצלי זה עובד. חברי כנסת מהאופוזיציה שהגיעו ודיברו איתי על נושאים שהיו חשובים להם והגישו הצעות חוק, הצעות החוק האלה התקדמו. הצעות חוק, תקנות, כל מיני. השר מלכיאלי, אתה רצית להתייחס למשהו קודם? - - - לא, ראיתי שהיה כאן איזשהו - - - מישהו התפרע פה - - - זה נכון. לא מתפרעים במליאת הכנסת. צריכים ללמוד מאיתנו. אנחנו כאופוזיציה היינו אופוזיציה לוחמת, לא אופוזיציה מתפרעת. נעמה לזימי, את צריכה להוביל את העניין הזה באופוזיציה. הנאומים - - - אתה בטוח שאתה רוצה? אני, זה פגע לי בבריאות, השעות הארוכות שהייתי כאן במליאה. אתה בטוח שאתה רוצה?

אתה יכול להסביר לי איך אתה משתף פעולה עם לזימי?

- - - אני משתף פעולה עם דברים צודקים לטובת הציבור. חברת הכנסת לזימי הגיעה עם הצעת חוק נכונה, שהיה צריך לעשות לה שיפורים כדי שהיא תתיישב עם המדיניות של משרד התקשורת, וזה התקדם. אין לנו שום בעיה עם זה. - - - לא, לא בכל המדיניות. היא לא תומכת בכל המדיניות. - - - חבר הכנסת רוטמן, היא גם לא תומכת במדיניות של משרד התקשורת בדרך כלל, כי מתווכים לה מציאות מדומה. מי לא רוצה שוק חופשי ותחרותי? מי לא רוצה שקיפות? מי לא רוצה יותר מגוון, יותר דעות? מי לא רוצה תקשורת חופשית?

שלמה, בסוף אתה תאמין לעצמך. אתה עושה לעצמך פסיכולוגיה עצמית.

את רואה את ההבדל בינינו? אני רוצה תקשורת חופשית,

יש לך גישה קומוניסטית. קומוניסטית? אתה תומך בערוץ תעמולה. לא, אני תומך בתקשורת חופשית. אם יש ערוץ שרוצה להיות ערוץ תעמולה כמו רוב הערוצים, מותר להם. ערוץ 14. תגיד ערוץ 14. מותר להם. זה ערוץ פרטי. אתה עובד אצל הערוץ של השלטון. אז למה אתה נותן לו הטבות רגולטוריות? איזה הטבות רגולטוריות?

תגיד מה, תגיד מה. איזה הטבות? לאורך כל הדרך, הוא גם לא עומד בתנאי הרישיון שלו - - - איזה תנאי רישיון? על מה אתה מדבר? די עם דף המסרים, תגידו דברים אמיתיים. איזה דף מסרים?

בדמוקרטיה אין מקום לערוצי תעמולה. הדברים האמיתיים

יועצים משפטיים שיקבעו מה מותר ומה אסור, אני רוצה שהציבור יקבע בשלט. אתה נותן לו הטבות.

תודה רבה. חבר הכנסת לוי, אתה רוצה לענות? בבקשה. ירון לוי (יש עתיד): כבוד השר, אם אפשר להגיד כאן במקום הזה "כבוד", אם יש כאן ערך של אנשים.

מאחר שקראת טקסט, את האמת, אתה הרי לא מבין מה קראת. הבנתי מה קראתי - - - מה קראת? אני אסביר לך דברים, יש כאן כשלים בכל מה שאמר השר. יכול להיות שהוא בכלל לא התייחס ולא קרא את החוק שהגשתי. זה חוק שמ-9619 מגיע לכנסת בכל מיני וריאציות. אתה לא יכול להשוות, אפשר טיפונת שקט,

תמשיך, תמשיך. אני אתן לך עוד אם צריך. תודה. זה חוק שמ-9619 מגיע בכל מיני וריאציות. אי-אפשר להסתכל ולקבוע שלא נלקחו שיקולים כלכליים.

אתם תבואו ותגידו, אנחנו בזמן מלחמה, אין כסף, יש כסף, יש כסף לדברים שחשובים לכם. עכשיו יש 3,700 מתנדבים ומתנדבות בשנות שירות. האם זה לא אינטרס לאומי להגדיל את זה כדי שהם יהיו חלק מהקהילה ויעזרו בפריפריה לקשישים, לחקלאים ולמפונים? זאת השאלה המאוד-פשוטה ומהותית. אתה כתבת לי: לך תשב עם השר. אם השר יענה, אני אשב איתו. אם השר יענה לארגוני הנוער, הוא יוכל לשבת איתם, ויהיו הסכמות ויהיו הבנות. הרצון שלך לדחות את זה בשלושה חודשים זה להגיד,

בואו נעביר את זה. התקשרת - - - כתבת לו בווטסאפ שאתה רוצה שאני אחזור אליך - - - הטיעונים שאתה קיבלת להקריא כאן הם ממש פסולים מן היסוד. אי-אפשר לעשות הגבלות למכינות ללימודים לי"ג. במכינות המתנדבים מתנדבים למען הקהילה. כמו במכינות בשנות שירות פועלים בדיוק אותו דבר. אנחנו רואים שמכינות הן דבר שמוכיח את עצמו, ואנחנו צריכים לתמוך בזה. זה לא זה על חשבון זה, זה גם וגם, ומדובר בכסף קטן. בימים אלה אתם הולכים לקצץ 25% אם החוק הזה היה, לא הייתם יכולים לגעת בתקציב של שנות השירות. - - - התקציב שלהם נבנה על סעיף כספים קואליציוניים. מי שיותר נחמד מאותן שנות שירות, מאותם ארגונים, מקבל את הכסף. אם היה תקציב צבוע, לא הייתם יכולים לגעת ב-25% קיצוץ. אם אתה מסכים איתי, בואו נצביע בעד, זו קריאה טרומית, זה יגיע לוועדות. ננהל דיון עם שר החינוך, שאם טיפונת היה אכפת לו, הוא היה מגיע לכאן, כי 350,000 בני ובנות נוער בתנועות הנוער וארגוני הנוער מצפים לטיפה יחס עבור ההתנדבות שלהם. הם מתנדבים שנה על חשבונם לפני שהם מתגייסים. אתה קולט? אתם מתעסקים כאן בחוק שרוצה לפטור ציבור, ואני מדבר איתך על חוק של חבר'ה שנלחמים כדי לשרת את הציבור בהתנדבות שנה לפני שהם מתגייסים לשירות משמעותי. צריך לסיים, אדוני. זה ההבדל, וזו התהום בינינו שאנחנו צריכים לצמצם. אל תגיד לי, שב עם השר. אם היה אכפת לשר החינוך יואב קיש, הוא היה מגיע לכאן ועונה.

תודה רבה.

אנחנו נעבור להצבעה על הצעת חוק שנת שירות, התשפ"ד 2024. נא לגשת למקום, הצבעה.

להעביר לוועדה את הצעת חוק שנת שירות,

לא נתקבלה. 33 בעד, 56 מתנגדים. אני קובע כי הצעת חוק שנת שירות, התשפ"ד 2024, לא אושרה ותוסר מסדר-היום. נעבור לנושא הבא, הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (שלילת ביקורים מאסירים ביטחוניים המשתייכים לארגון טרור המחזיק בשבויים ישראלים), התשפ"ד 2023, של חברות הכנסת גלית דיסטל אטבריאן וקטי קטרין שטרית. אני מזמין את חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן להציג את הצעת החוק. בבקשה, גברתי. חבר הכנסת בוארון, איך הצבעת בהצבעה האחרונה? נגד? חבר הכנסת בוארון הצביע נגד, ולכן אנחנו נשנה את תוצאות ההצבעה ונוסיף את התנגדותו של חבר הכנסת בוארון לתוצאות הרשמיות, וזה בגלל שהמחשב של חבר הכנסת בוארון לא עובד. חבר הכנסת עידן רול מבקש לפרוטוקול להוסיף אותו כמי שתמך בהצבעה, וזה לא ישנה את תוצאות ההצבעה. בבקשה, חברת הכנסת דיסטל, את קודם. זו הצעת חוק שלך, אז את מתחילה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. במשך שנים רבות מדינת ישראל הלכה שבי אחרי קונספט הכיבוש. המחשבה הייתה שהפלסטינים שנמצאים על הגדרות של מדינת ישראל רוצים משהו לעצמם, הם רוצים עצמאות, הם רוצים חיים נורמליים, הם רוצים ריבונות משל עצמם. המחשבה הזאת הייתה הכפפה של הרצונות שלנו כעם וכמדינה ליברלית, נאורה, מתקדמת, שוחרת שלום, ששואפת למצוינות ולקדמה, והיינו משוכנעים שהפלסטינים דומים לנו מאוד. לכן המצאנו נרטיב חדש עבורם, אם רק ניתן להם, הכול יישכח. אם רק ניתן להם, הם יתרצו. אם רק ניתן להם, כי הם אנחנו, כי הם דומים לנו, אז יבוא שלום ומזרח תיכון חדש. אני חושבת שב-7 באוקטובר רוב הציבור התפכח מהאשליה המשיחית של כיבוש ושלום, מהאשליה המשיחית, כאילו אפשר יהיה אי פעם לפתור את הסכסוך הזה באמצעים של הסדרה, באמצעים מדיניים, באמצעים של שכל ישר, באמצעים של רצון טוב.

כי זאת מלחמת דת. מדובר במלחמת דת, ובמלחמת דת יש אנשים שיכולים להבין אותה, ויש אנשים שלא יכולים להבין אותה. מי שיש לו אלוהים, מבין אותה. לכן הגוש הימני, האמוני, אלה עם הכיפות הסרוגות, אלה שקוראים להם משיחיים או הפשיסטים,

הברברים מהליכוד, שיש להם דת ויש להם אלוהים, בהבדל אחד, שאלוהים שלהם אומר להם לרדוף שלום - - אתם לא ברבריים,

חבר הכנסת קריב. - - האלוהים שלהם אומר להם לייצר אחווה, מה לעשות שהאלוהים של הפלסטינים אומר להם לרצוח? תרצחו. אני לא רוצה שתחשבו שאנחנו חושבים שאתם ברברים,

שימו לב כמה נחיתות פילוסופית יש להם, הם משוכנעים שהם יקנו את העולם הבא באמצעים של העולם הזה. אני רוצה נשים יפות בעולם הזה? אני אקבל אותן בעולם הבא, זה הכול. הם היו משוכנעים ועדיין משוכנעים שאללה שלהם רוצה שכל היהודים ימותו, ואם הם יחנכו את הילדים שלהם למוות של יהודים והילדים שלהם יהפכו לרוצחים, הם יקבלו גן עדן. מול הדבר הזה אין הסדר מדיני, מול הדבר הזה אין הסכמות, מול הדבר הזה אין חלוקת טריטוריה, כי הסכסוך הוא לא על טריטוריה, הוא על דת. על זה אין שום פתרון אפשרי באופק פרט לאחד: להפסיק לוותר, להפסיק להוריד ראש, להפסיק לדמיין שמדובר פה בכיבוש. רוב העם נתן פה מנדט כואב כמה וכמה פעמים, תנו להם חלקים מהארץ הזאת, רק שיהיה שלום. ראינו מה קורה עם יאסר ערפאת. ראינו מה קרא בוואי, וראינו מה קרה בקמפ דייוויד. אני זוכרת את קלינטון אומר: אני נותן להם הכול, הם אומרים לא. כי אללה לא מרשה. וכשאללה לא מרשה, אף הסכם לא יעזור. עם ישראל צריך להתחיל להבין, בכוח, אגרוף אחד כולנו מול אנשים שרוצים לרצוח אותנו, מול אנשים, שגם אם נרד לגבולות תל-אביב, לגבולות שכונה בתל אביב, אז את השכונה הזאת הם ירצו לרצוח. זה לא ייגמר לעולם. ככל שאנחנו יותר מתפכחים, ככל שאנחנו יותר מבינים את זה, ככל שאנחנו רואים את הפלסטינים בעזה ואת הפלסטינים ביהודה ושומרון רצים עם מקלות אחרי משאית של בחורה עם אגן שבור ומכים אותה רק כי היא יהודייה, כשהנשים שם יורדות עם ממתקים כי אנסו נשים ורצחו תינוקות, כשבני נוער שם עם ספרים של מיין קאמפף בחדרים שלהם ממערכת החינוך, עושים הכול כדי שכל יהודי ויהודי ימות, זאת המשוואה. עם ישראל צריך להבין את זה, עם ישראל שחי בתל אביב או בפריפריה או בהתנחלויות. הם רוצים שנמות, זה כל מה שהם רוצים. הצעת החוק שלי היא עוד צעד בשורת צעדים שהממשלה המבורכת הזאת מחוקקת בקושי רב מול אליטה שלא מבינה איפה היא חיה, מול בית משפט עליון שלא מבין את הדנ"א ומדיר את אלה שכן מבינים את הדנ"א, מדיר את אלה שכן מבינים בדיוק את כללי המזרח התיכון, מדיר אותם. יושבת שם אסופה של אנשים שהונחתו לפה כאילו הם ממאדים, שלא מבינים את הקונטקסט, שלא מדברים ערבית, שלא מבינים את האסלאם, אז אנחנו נגבר עליהם. הצעת החוק שלי מאוד פשוטה, והיא עוד אחד משרשרת של חוקים שהולכים ומצירים את צעדיו של האויב. מה שהיה, לא יהיה עוד. אין יותר ביקורים בבתי כלא למחבלים, כל עוד יש לנו חטופים בעזה. סיימנו עם ההצגה, סיימנו עם להיות הפראיירים השימושיים של המזרח התיכון. רוצים לראות את המשפחות? שחררו את החטופים. נגמר הסיפור, נגמרה החגיגה. ישראל מתעוררת לשחר חדש של עוצמה, של כוח, של לחימה אמיתית באויב, גם כשהאויב נמצא בתוך בתי הכלא שלנו. מה שהיה, לא יהיה עוד. אני מאוד מקווה שהנאום הזה יגיע לכל אוזן ואוזן של פלסטיני בעזה או ביהודה ושומרון. הארץ הזאת היא שלנו, ואנחנו נילחם עליה עד הסוף וננצח. מה שהיה, לא יהיה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. תודה רבה. אני מזמין את השר וסרלאוף להציג את עמדת הממשלה בשם השר לביטחון לאומי. בבקשה, אדוני. - - - איפה הוא? אתה עובד? אתה בטלפון. עדיף שיפסיק לעבוד, תראה מה קרה בפשיעה. - - - חבריי, אנא, אנא. חברי הכנסת, יש פה שר שעומד על הבימה, ואתם מפריעים לו לדבר. אתם רוצים שאני אתחיל להוציא אתכם? די, די. תודה רבה לכולם, די. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (שלילת ביקורים מאסירים ביטחוניים המשתייכים לארגון הטרור המחזיק בשבויים ישראלים, התשפ"ד 2023, של חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן וחברי כנסת נוספים. הצעת החוק מבקשת לקבוע כי במקרה שבו מחזיק ארגון טרור אזרח ישראלי או שבוי ברשותו, מחבל או עצור החבר באותו ארגון טרור לא יהיה זכאי לביקורים.

לאחר התייעצות עם שר הביטחון רשאי השר להתיר ביקורים כאמור במקרים חריגים ומטעמים מיוחדים שיירשמו. כידוע, בהתאם למדיניות השר לביטחון לאומי, נציג שב"ס קובי יעקובי ביצע רפורמה חסרת תקדים בתנאים של המחבלים בבתי הכלא: אין יותר הטבות ופינוקים, אין הפקדות כספים, אין קנטינות. המחבלים מקבלים מזון בסיסי בלבד. המחבלים מקבלים את המינימום של המינימום שנדרש בהתאם לדין ותו לא. גם בנוגע לביקורים בוצעה מהפכה: עם פרוץ המלחמה הופסקו הביקורים של הצלב האדום בכל מתקני הכליאה של שירות בתי הסוהר, והופסקו כליל הביקורים אצל אסירים ועצורים ביטחוניים. הצעת החוק חשובה בהיבט ההצהרתי,

יש לשים לב שהצעת החוק חלילה לא תפגע ברפורמה שבוצעה וחלילה לא תאפשר שיפור עם התנאים של המחבלים.

לאור האמור, הממשלה תומכת בהצעה בקריאה טרומית בכפוף להתניות ובכפוף לקידומה בהסכמת המשרד לביטחון לאומי, משרד ראש הממשלה, הביטחון והמשפטים. אנחנו מקשיבים לך, השר.

אני מדבר לכל העם. חברת הכנסת גוטליב, אני מדבר לכל עם ישראל כשאני כאן, אבל תודה על ההקשבה. בואי תשמעי. השבוע היינו בשבעה לניחום אבלים של הרב אבי גולדברג. המשפחה ביקשה שיגיעו בזוגות, חברי כנסת מהאופוזיציה והקואליציה. הגענו לשם, הסיפורים והרוח של הרב אבי גולדברג, אני לא הכרתי אותו קודם לכן, אנחנו רואים אישיות שכל כך היה חשוב לה החיבור וקירוב הלבבות בעם ישראל. הוא היה עושה מעגלי שיח, מדבר עם אנשים, אנשים שהם בצד השני של המפה הפוליטית, ההשקפתית, הדתית,

אחים שלנו. הגענו לשם, אני הגעתי, בן זוגי לניחום היה חבר הכנסת מיכאל ביטון מהמחנה הממלכתי, והיה גם רון כץ, חבר הכנסת מיש עתיד, שקודם היה פה והגיע עם השר משה ארבל. היו גם השר בוסו ויוסי טייב, שהגיעו יחד עם חברי הכנסת מאיר כהן מיש עתיד, וסימון דוידסון, שהגיע עם אלי דלאל מהליכוד, מכל סיעות הבית. גם אנחנו התרגשנו, קודם כול מעצם ההודעה שמבקשים שיבואו לניחום בזוגות. אני חושב שיש פה אמירה משמעותית של אחדות, שבסוף אנחנו זוכרים שיש לנו פה אויב מר ואכזר, שלא מסתכל אם יש לבן אדם כיפה או ציצית, או אם הוא שומר שבת או כשרות, או אם היה בגולני או גבעתי, או שיושב ולומד תורה. הם רוצים להשמיד אותנו, הם רוצים לחסל אותנו, ואנחנו צריכים מולם, מול האויב,

יש לנו מלחמות מבית ומאבקים שאנחנו צריכים לנהל כמובן מתוך כבוד הדדי, עדיין, כשאנחנו מתייצבים מול האויב, אנחנו מתייצבים כאגרוף ברזל בחזית אחת כולנו יחד. כמובן, צריכים לעשות את המאמצים שלנו כדי לשמור על האחדות הזאת, כדי לדבר בשיח פחות צעקני ויותר ענייני. אני משתדל באופן אישי לעשות את זה. בחג הסוכות הייתי אצל חברת הכנסת מיכל וולדיגר בבית יחד עם חבר הכנסת צבי סוכות. היה שם מעגל שיח גם של הידברות, זאת השנה השנייה שהיא עושה את זה אצלה, גם שם אנחנו פוגשים אנשים, דעות שונות, השקפות שונות, ראייה אחרת, תפיסה אחרת, אבל כולם באים מתוך כבוד הדדי לשמוע - - - ראיתי את זה. לא הזמינו אותי, מאוד נעלבתי שלא הזמינו אותי,

הזמינו את כל עם ישראל. איזה כל עם ישראל, זה כמו הדודים האלה שאתה רואה בראש השנה,

בכל מקרה, אני אדאג שבשנה הבאה יזמינו אותך, אדוני היושב-ראש. שיהיו בשורות טובות.

אנחנו עוברים להצבעה על הצעת החוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (שלילת ביקורים מאסירים ביטחוניים המשתייכים לארגון טרור המחזיק בשבויים ישראלים), התשפ"ד 2024. הצבעה. ההצעה להעביר את הצעת החוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (שלילת ביקורים מאסירים ביטחוניים המשתייכים לארגון טרור המחזיק בשבויים ישראלים), התשפ"ד 2024, לדיון בוועדה לביטחון לאומי נתקבלה. 42 בעד, תשעה מתנגדים, אחד נוכח.

מאסירים ביטחוניים המשתייכים לארגון טרור המחזיק בשבויים ישראלים),

בקריאה הטרומית ותעבור לדיון בוועדה לביטחון לאומי לצורך הכנתה לקריאה ראשונה. נעבור לנושא הבא על סדר-היום, הצעת

, מורידים לך - - - מורידים את הזמן. אתה רואה, עוד לא התחלתי, כבר נגד. איפסתי את השעון. אתה רואה? קרסה המערכת. מה מסתתר מאחור, בוא תגיד.

אני לא מבין למה אתם קופצים על החוק הזה, מה אתם מסיקים? אתם רוצים לפסול רשימות שלמות, זה מה שאתם רוצים.

בבקשה, אדוני, אפשר להתחיל. האמת, רוב התגובות טובות. לא רק שהתגובות טובות, גם מבקשים מאיתנו את החוק הזה. אבל התגובה שאני הכי אוהב, ראיתי אותה בשבועיים האחרונים, שזה חוק פופוליסטי. מה בעצם הם טוענים? שהחוק הוא שטחי, שלא נעשתה עבודה אמיתית. למה אני אוהב את הטענה הזאת, רון? כי זה חוק שלא נולד עכשיו, מי שקרא את החוק ושם לב לסעיפים שלו, הם נכתבו בדיוק על מה שקרה פה במשך שנים. אם זה היה שטחי, יכולתי לכתוב, כל מי שתומך טרור, לא יהיה בכנסת ישראל. אבל שמתי דגש בדיוק על הלקונות שזיהינו בהחלטות של בית משפט.

הנימוקים, מה היו הטענות, איפה היו החורים השחורים? אני חושב שזה מה שמעצבן פה בעצם, שזה לא חוק שנכתב סתם, לכל סעיף יש הסבר למה אנחנו רוצים לעשות את התיקון המיוחל. זה הדבר היחיד הנכון, הוא לא נכתב סתם. הוא נכתב, טוב, אוקיי. אנחנו רוצים לתקן פה את הלקונות, החלטות שפעם אחר פעם מכשירות פה תומכי טרור לשבת בכנסת ישראל. ועכשיו בואו נעשה קצת שיעור בהיסטוריה. מה קרה, אם לא מנצחים בבחירות אז - - - חברת הכנסת לזימי,

אם אפשר לנצח בבחירות - - - חברת הכנסת לזימי, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. מעגל שומרי תומכי הטרור פה רחב יותר משחשבתי. יש לך שר בכיר. חבר הכנסת טאהא, תודה רבה. הוא הורשע, בית המשפט הרשיע אותו. - - - חברת הכנסת לזימי, אני קורא אותך לסדר פעם שנייה. אופיר, תומך הטרור היחיד יושב בממשלה. חבר הכנסת הרצנו, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. אז בשנת 2001 חבר הכנסת עזמי בשארה, מקים מפלגת בל"ד, נוסע לסוריה לאזכרה של אסד יחד עם מי? עם נסראללה ועם סגן נשיא איראן. שם הוא מביע תמיכה בפעולת ההתנגדות. מה זה אומר פעולת ההתנגדות? מסתבר שזאת שאלה טובה. ועדת הבחירות ביקשה לפסול אותו, פסלה, אבל העליון הפך את ההחלטה ואישר את ההתמודדות שלו. הם האמינו לו שהוא תומך בהתנגדות לכיבוש, ולא במאבק מזוין, אז איך הוא תומך,

בשיח, במכתבים? אחד כמו עזמי בשארה. הוא הוכיח איך. כן, בדיוק, אני מגיע לזה. הם אמרו שצריכות להיות ראיות ברורות, משכנעות וחד-משמעיות לתמיכה בטרור בשביל לשלול את זכות ההתמודדות. מסתבר שלעמוד לצד נסראללה וסגן נשיא איראן ולהביע תמיכה בהתנגדות זה לא ראיה מספיק ברורה בתמיכה בטרור. והסוף ידוע הוא ברח מישראל כי נתפס כשהעביר מידע לסוכן חיזבאללה באמצע מלחמה לאן לשלוח את הטילים של חיזבאללה. זה מה שהוא העביר. אז מי צדק בסוף, ועדת הבחירות או שופטי העליון? נקפוץ כמה שנים להיבא יזבק, חברת כנסת גם מטעם בל"ד, עם שורה ארוכה של פרסומים בתמיכה במחבלים, פרסומים הכי מזעזעים שהיו, שלא מביישים את הדובר של חמאס ושל חיזבאללה, להוציא כאלו דברים. סמיר קונטאר, שרצח את משפחת הרן, היא אמרה עליו שהוא השאהיד הגיבור. זו לא תמיכה בטרור. דלאל מוגרבי, שהייתה המפקדת של הרצח בכביש החוף בשנת 1978, נרצחו שם 35 ישראלים, 12 ילדים שירו להם בראש, עליה היא אמרה שהיא מודל - - - כל כך צעירה. כמה הספיקה בחיים שלה, נכון? היא חיה 20 שנים ועשתה את כל זה, יחי נשות ההתנגדות. ועוד ציטוטים: לא שבתי מפלסטין אלא כדי לחזור לפלסטין. יש לה שורה ארוכה.

ושוב אותה רוטינה. הגשתי את הבקשה לפסילתה ביחד עם חברי חבר הכנסת עודד פורר. ישבנו בדיון בבג"ץ, ואפילו הייתה לנו איזושהי תחושה, היינו באיזושהי אשליה, לאור הדיון,

ארבעה שופטים - - - לא, היו תשעה, חמישה נגד, ארבעה בעד. כן, גם אסתר

- - - חבר הכנסת הרצנו, תודה. אין הבדל בחוק בין יהודים לערבים. יש הבדל בחיי היום-יום שלנו,

מי פה תומך בטרור, במחבלי חמאס ובמחבלי חיזבאללה. הורשע בתמיכה בטרור פעמיים. אין הבדל. חבר הכנסת הרצנו.

חבר הכנסת הרצנו, די. אין הבדל. אנחנו רואים מאיפה באה התמיכה בטרור. אנחנו רואים מי משבח את

מלחמות על הקיום שלנו. לפעמים אנחנו גם במלחמה מוכרזת כמו שאנחנו עכשיו, ובשאר הזמן מלחמה יום-יומית של ניסיונות האויב לחסל אותנו. הטרור הזה שנמצא כל הזמן מגובה על ידי אנשים שיושבים פה בכיסאות האלו. אין עוד אף מדינה בעולם שהייתה מאפשרת לתומכי טרור לשבת כחברי פרלמנט. זה קורה אך ורק במדינת ישראל. נכון, נכון, נכון.

חברת הכנסת סלימאן, תודה. אתם, יש עתיד, אתם אשמים בזה שהוא כאן. גם אתה, גם אתה. חבר הכנסת כהן, אני לא רוצה לקרוא אותך לסדר. ארבעה קולות שהיו חסרים. אתה - - - חברת הכנסת ביטון,

- - - חברת הכנסת ביטון, קראתי אותך לסדר פעם ראשונה

יש תקלה.

הבעיה היא שיש תקלה בין הלוח הזה ללוח הזה. נשארו לו שלוש דקות. מה שלוש דקות?

לא דיברתי. כבר הוספתי לך עוד. אז אתה יכול להתקדם.

אין סיכוי. חנוך, הם הפריעו כל הזמן. חבר'ה, אל תיתנו לזה. קדימה, נו. תתקדם. יפה שמגינים עליהם פה על כל הדברים שאמרו במהלך המלחמה.

דבי ביטון, כתושבת שדרות, מה שחווית, שאת מגינה על האנשים. מה שהם אמרו פה על חיילי צה"ל ועל שוטרי משטרת ישראל,

בושה. יש - - - כמו שאמרתי, אין אף מדינה. אנחנו המדינה היחידה. הח"כים האלה שיושבים פה, את יודעת שאלה שהיו ליד הבית שלך, אם היו יודעים שאת שם, היו מחסלים גם אותך. - - - אבל זה לא מה שאתם עושים - - - הם לא מוכנים לגנות אותם. הם לא מוכנים להגיד להם "תומכי טרור". - - - תספר להם מה עומד - - - הם לא מוכנים להגיד שחמאס הוא ארגון טרור. תנסי, תשאלי אותם. תשאלי אותם אם חמאס הוא ארגון טרור. איימן עודה, חמאס הוא ארגון טרור? חיזבאללה הוא ארגון טרור? חיזבאללה הוא ארגון טרור?

עצור, עצור, עצור. אני מבקש להוציא את חבר הכנסת איימן עודה.

על אלה את מגינה. כן, על אלה את מגינה. להוציא את חבר הכנסת איימן עודה מהמליאה. להוציא חבר הכנסת איימן עודה מהמליאה. להוציא את חבר הכנסת איימן עודה מהמליאה, והוא לא חוזר.

חוזר. להוציא את חבר הכנסת איימן עודה מהמליאה. הוא אומר לאופיר "טרוריסט". להוציא את חבר הכנסת עודה מפה. להוציא אותו מפה, והוא לא יחזור. להוציא אותו.

- - - חברת הכנסת תומא סלימאן, אני קורא אותך לסדר פעם שנייה. חברת הכנסת תומא סלימאן, אני קורא אותך לסדר פעם שלישית. נא לצאת. בואי, דבי.

בואי, תסתכלי.

נא לצאת. נא לצאת. תומך טרור.

אתה לא עונה לי. תענה לי, חמאס וחיזבאללה הם ארגוני טרור? למה אתם לא עונים? אחד מכם שיגיד את זה. מה אומר החוק שלך? אחד מכם שיגיד את זה. חמאס הוא ארגון טרור? חמאס הוא ארגון טרור. חבר הכנסת כהן. - - - תעני לי את, תעני לי את. חמאס הוא ארגון טרור? חיזבאללה הוא ארגון טרור? - - - שאזרחי ישראל יראו שהאנשים האלה לא מוכנים להגיד על חמאס ועל חיזבאללה שהם ארגוני טרור. - - - חבר הכנסת עטאונה, שב,

- - - פגיעה בחיילי צה"ל ששומרים עלייך ועל המשפחה שלך את לא מגנה, אתם לא מגנים.

תודה רבה, אופיר. חברת הכנסת גוטליב, אנא חזרי למקום. תודה. תקשיבו רגע, אני לא רוצה יותר להוציא אנשים. אבל שיענה על השאלה. הוא ראש קואליציה שנשענת על מורשע בתמיכה בטרור. היחידים שיושבים, אין עוד מורשעים בתמיכה בטרור. היחיד שקיים הוא פה. לא, לא, תקשיב לי.

תפנו אותי לחוק, לסעיף שבו רשום "ערבים". איפה כתוב ערבים? איפה כתוב ערבים? איפה יש את המילה ערבים? למה קופצים שזה ערבים? חבר הכנסת כץ, נתכנס לסיום.

עכשיו ניתן יהיה לפסול גם מפלגה בתוך רשימה, גם אם יש איחוד של רשימות. מעורבות העליון בהליך פסילת מועמד תהפוך מאישור לזכות ערעור, בדומה לפסילת מפלגה, וזה בהתאם להמלצת כבוד נשיאת העליון לשעבר אסתר חיות בפסיקת היבא יזבק.

אני מבקש מחבריי לאשר את הצעת החוק. לא עוד תומכי טרור בכנסת ישראל. תודה, אדוני. תודה רבה. קודם השרה גולן, ואחר כך ההתנגדות. בבקשה, גברתי. חבר'ה, אני אאפשר, אם יהיה פה שיח, או אם היא תפנה ואתם תנהלו שיח, זה בסדר, רק לא לקום ולא לצעוק ולא כל הדברים האלה. אדוני היו"ר, אחמד טיבי הגיש בג"ץ לפגוש את מרואן ברגותי בזמן המלחמה, אני הייתי

אדוני היושב-ראש, אחמד טיבי הגיש בג"ץ במהלך המלחמה לפגוש את מרואן ברגותי, ששפוט לחמישה מאסרי עולם. חבר של טרוריסט, ארכי-טרוריסט. די, די.

עכשיו זו השרה גולן, תני לה לדבר, בבקשה. למה לא רצית להשיב על החוק שלי? איך הצבעת לחוק של מאיר כהן? חבר'ה, תודה רבה. בבקשה. אני לא שומעת אתכם. איך הצבעת על החוק של מאיר כהן? אני אענה לך מייד. אדוני היושב

והממשלה תומכת בחוק. זה לעניין הרשמי, זה בשבילך, ווליד. בן גביר מתנגד, זה בשבילך. בן גביר לא מתנגד, הכול בסדר. איפה הוא? בן גביר התנגד בראשי המפלגות. בן

אז באמת יש לי משהו לומר פה, ואמרתי את זה. אמרתי שמכיוון שבית המשפט, האג'נדה שלו היא כל הזמן לפגוע באנשי ימין, הוא פוסל אותם מלרוץ לכנסת בהמצאות של הגנה על הדמוקרטיה. אבל כרגע, חברים, מדובר בתומכי טרור אמיתיים, שמאל קיצוני, רדיקלי, שמעודד ומשתף פעולה עם שונאי ואויבי ישראל. אין לי מושג איך הגוש הזה, שטוען להיותו ציוני, מצדיק את זה. אבל כאן כבר נכנס הפלורליזם, חופש השיסוי הפך לחופש הביטוי. הרי כשד"ר מיכאל בן ארי, שרק היום היה דיון בעניינו, אומר שיש לנו - - - דוקטור? דוקטור הרבה יותר משאתה תהיה אי פעם, חבר הכנסת בליאק - - דוקטור.

תשטוף את הפה המטונף שלך לפני שאתה מעלה את השם שלו על השפתיים שלך, עם מה שהוא עשה למען עם ישראל.

בושה שאת שרה בממשלה שאת מדברת בצורה כזאת. את לא ראויה שנייה להיות שרה.

למען ההתיישבות. אתה כלומניק ולא תגיע אפילו לנעליים שלו - - - חברת הכנסת, השרה גולן, סליחה, בלי שמות התואר האלה. אני אומר מה שאני רוצה. אם את תמשיכי להגיד את הדברים האלה את לא תוכלי להמשיך לדבר. אז אני אומר לך, אני אודיע לך, חבר הכנסת חנוך מלביצקי, שאני אומר מה שאני רוצה. אז אני מסביר לך שבפעם הבאה שאת - - אנחנו נחיה ונראה. - - תשתמשי בשמות תואר נגד חברי כנסת, זכות הדיבור שלך תסתיים. אז את הצביעות שלך אתה יכול לשמור לגינונים שלך עם חברי הכנסת הערבים ועם השמאל שאתה מדבר איתם ולכל מה שאתה אומר כל הזמן. לא לעצור חברת כנסת.

אני אמשיך מתי שאני רוצה, חצוף. חצוף. בושה וחרפה.

תרדי מהדוכן. כבודי הוא כלום ושום דבר, אבל בפעם הבאה שתשתמשי בשם תואר לאחד מחברי הכנסת, את תסיימי את זמנך פה. כן?

שאני אזכיר לך? נחיה ונראה. נחיה ונראה. אתה לא סגן יושב-ראש שאמרת פה ביטויים - - - - - אוה,

נתתי לכם חומר בעירה, איזה כיף לכם. - - - מי את בכלל? מה את עשית

חברי הכנסת, אנא. תודה רבה. תודה רבה. חברי הכנסת מיש עתיד, אתם כרגע מפריעים ליושב-ראש הסיעה שלכם לדבר. בבקשה, חבר הכנסת לפיד. אדוני היושב-ראש, אדוני היושב-ראש, זה די קשה ככה, עם כל הבלגן שם,

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, מה שמונח פה לפנינו הוא כמובן לא חוק שקשור באיזושהי צורה לטרור. זה חוק שנועד למנוע מאיתנו להקים ממשלה. זה חוק שאומר: נוריד מהמגרש הפוליטי 20% מאזרחי ישראל ופתרנו את הבעיה. הרי ברור לגמרי את מי אתם רוצים לפסול. אתם לא תפסלו אף אחד שיכול לשבת בקואליציה שלכם. אם יתברר, למשל, חס וחלילה, שהשר לביטחון לאומי הוא אדם שהורשע בתמיכה בטרור ותולה בסלון שלו תמונה של רוצח המונים, אתם הרי לא תפסלו אותו,

אם יתברר שחברת כנסת ממפלגתו תומכת בטרוריסט שהורשע ברצח של תינוק, אתם הרי לא תפסלו אותה, נכון? כי זה לא באמת חוק נגד טרור. זה חוק להבטחת הרוב של הקואליציה שלכם בכל מצב. זה חוק שאומר: איבדנו ב-7 באוקטובר עשרה מנדטים בסקרים, הם לא חוזרים אלינו, אז נוריד מהכנסת עשרה מנדטים בחקיקה. אם זה לא עובד במשחק הוגן, נעשה מה שאנחנו תמיד עושים כשמצבנו קשה,

נשנה את הכללים לטובתנו. ואם אתה אומר מילה, אומרים עליך כמובן את הדבר הכי נורא שהם יודעים להגיד על משהו: הוא מגן על ערבים.

בחסות הגזענות והאלימות, אתם הופכים את כנסת ישראל ליציע של לה פמיליה בטדי. למה אתם משקרים? תקראו לחוק הזה בשם האמיתי שלו. השם האמיתי שלו הוא החוק לביטול האופוזיציה. אתם רוצים להעיף מהכנסת תומכי טרור? אנחנו בעד. יש עתיד תניח על שולחן הכנסת את החוק לפסילת תומכי טרור, שיגיד שאם מישהו תומך בטרור ומסית לגזענות, הוא לא יכול להיות כאן, לא יעיפו את הרשימה שלו אבל יעיפו אותו. מי, די. והייתי כמובן קורא לכם להצטרף אלינו, אבל זו לא המטרה שלכם. הרי אתם לא רוצים להילחם בטרור, אתם רוצים להילחם ברעיון שיהיו פה בחירות דמוקרטיות ואתם תפסידו. בזה החוק הזה עוסק. ואופיר כץ יוכל לספר לנכדיו שהוא האיש שסגר את הדמוקרטיה בישראל. הוא יספר להם שכשהוא נכנס לתפקידו כיושב-ראש הקואליציה הייתה דמוקרטיה, אבל הוא טיפל בזה, והממלכה המשיחית והגזענית שבה הם חיים היא מעשה ידיו להתפאר. צריך להתכנס לסיום. אז לפחות תגידו את האמת. זה המעט שאפשר לדרוש. זה לא חוק שעוסק בטרור. אין לו שום קשר לטרור. זה חוק שמטרתו לסגור כל אפשרות שמישהו חוץ מכם יקים ממשלה. זה חוק שמוריד משולחן השחמט הפוליטי - - צריך לסיים - - - עוד חצי דקה. - - עשרה מנדטים, וזהו, פתרתם את הבעיה. כל מה שאיבדתם בסקרים בגלל מלחמת 7 באוקטובר,

זה לא מלחמת התקומה, זה מלחמת 7 באוקטובר, אתם מחזירים בחוק שירסק את הרעיון שיהיו פה עוד פעם אחת בחירות דמוקרטיות שבהן מישהו חוץ מכם יוכל להיבחר. חבורת לוזרים. תודה רבה. חבר הכנסת כץ, בבקשה. - - - מה זה - - - אופיר כץ דיבר קודם חצי שעה. - - - אדוני ראש האופוזיציה, מה אתה, השאלה היא לא מה אני אספר. מה אתה תספר לנכדים שלך? כשאנחנו באמצע מלחמה, אתה שמרת על אלו שתומכים בפגיעה בחיילי צה"ל. אתה עלית פה לשמור על אותם חברי כנסת שישבת פה ושמעת שהם לא מסוגלים להגיד שחיזבאללה הוא ארגון טרור - - מה תספר לילדים שלך, שהיית יו"ר

שעליהם שמרת בזמן שמדינת ישראל במלחמה? איך אתה תוכל להסתכל להם בעיניים כשתומכי טרור יושבים בכנסת? כשחיילינו נופלים יום אחרי יום והם תומכים באלו שמפילים אותם?

ואתה, בגלל אינטרסים פוליטיים צרים, בגלל המצב הקטסטרופלי שלך בסקרים, אתה עולה לפה בשביל לשמור עליהם? לחזק את הגוש הפוליטי שלך על חשבון חיילי צה"ל? תתבייש. - - - תודה. שר נוסף, השר קרעי, בבקשה. - - - חבר הכנסת כסיף, בפעם הבאה שאתה תחנך חבר כנסת פה בשם תואר, גם אתה תצא החוצה. רק לך מותר? תברח, תברח, חבר הכנסת לפיד. תברח החוצה.

עצור, עצור רגע.

חבר הכנסת כסיף, אני אומר לך שוב שבפעם הבאה, הבנתי. חבר הכנסת כסיף, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. מה עם חוק ההשתמטות, קרעי?

אדוני היושב-ראש, מכובדיי השרים, כנסת נכבדה - - מה עם ההשתמטות? מה עם חוק ההשתמטות?

- - איך יכול להיות שהפכתם לתנועה פוסט-ציונית שיושבת יחד עם חברי כנסת מהרשימות הערביות ויוצאת נגד מדינת ישראל?

- - - תומכים בכאלו שהם תומכי טרור. גם בחוק הראשון שעלה כאן במליאה היום וגם בחוק הזה אתם הולכים להצביע יד ביד עם אחמד טיבי ואיימן עודה. תצאו החוצה. אולי תיקחו את עופר כסיף ליש עתיד, יעלו לכם קצת המנדטים. פשוט בושה וחרפה מה שנהיה מכם. אבל הציבור רואה את זה, יאיר. הציבור רואה איך שאפילו בדברים ערכיים, בדברים שהם לטובת מדינת ישראל בזמן מלחמה, מלחמת התקומה של עם ישראל בארצו - - - איזו תקומה?

איזו תקומה? מה תקומה? איזו תקומה? אתם ממשלת החורבן. מלחמת התקומה של עם ישראל בארצו - - - אתם ממשלת החורבן.

ממשלת החורבן. איזו תקומה?

חבר הכנסת מיקי לוי. אני מבין שקשה לכם עם זה. קשה לכם להתחבר לרוח העם, לרוח הלוחמים. חורבן, רק חורבן הבאתם. רק חורבן הבאתם על המדינה הזאת. קשה לכם לראות את הקוממיות הזו, קשה לכם לראות שעם ישראל הולך זקוף בארץ הזו - - איזה

נוכחת שלי טל מירון, נגד יונתן מישרקי, בעד חנוך דב מלביצקי, בעד ארז מלול, בעד יוליה מלינובסקי, בעד מיכאל מלכיאלי, בעד צגה מלקו, בעד אבי מעוז,

שרון ניר, בעד בנימין נתניהו, אינו נוכח יואב סגלוביץ' נגד יבגני סובה, בעד צבי ידידיה סוכות, בעד משה סולומון, בעד לימור סון הר מלך, בעד אופיר סופר, בעד אורית מלכה סטרוק, בעד משה סעדה, בעד גדעון סער, בעד מנסור עבאס, אינו נוכח איימן עודה,

יוסף עטאונה, נגד חוה אתי עטייה, בעד חמד עמאר, בעד צביקה פוגל, בעד עודד פורר, בעד יצחק פינדרוס, בעד משה פסל, בעד יסמין פרידמן, נגד אורית פרקש הכהן, נגד מטי צרפתי הרכבי, נגד אריאל קלנר, בעד יצחק קרויזר, אינו נוכח גלעד קריב, נגד שלמה קרעי, בעד אליהו רביבו, אינו נוכח משה רוט, בעד שמחה רוטמן, בעד עידן רול, אינו נוכח אפרת רייטן מרום, נגד אלון שוסטר, אינו נוכח קטי קטרין שטרית, בעד אלעזר שטרן, נגד מיכל שיר סגמן, נגד נאור שירי, נגד אושר שקלים, בעד עאידה תומא סלימאן, נגד פנינה תמנו, אינה נוכחת סיבוב שני של הצבעות, בבקשה. (קורא בשמות חברי הכנסת) אמיר אוחנה, אינו נוכח גדי איזנקוט, אינו נוכח משה ארבל, בעד יעקב אשר, אינו נוכח דבי ביטון, נגד מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח ולדימיר בליאק, נגד איתמר בן גביר, אינו נוכח מאי גולן, אינה נוכחת יואב גלנט, אינו נוכח בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח אוהד טל, אינו נוכח יעקב טסלר, אינו נוכח חילי טרופר, אינו נוכח מתן כהנא, אינו נוכח ישראל כץ, אינו נוכח טטיאנה מזרסקי, אינה נוכחת מרב מיכאלי, אינה נוכחת בנימין נתניהו, אינו נוכח מנסור עבאס, אינו נוכח יצחק קרויזר, אינו נוכח אליהו רביבו, אינו נוכח עידן רול, אינו נוכח אלון שוסטר, אינו נוכח פנינה תמנו, אינה נוכחת האם יש פה חברי כנסת שרוצים להצביע ולא עשו את זה? אוקיי, תמה ההצבעה.

ההצבעה: 35 מתנגדים, 61 בעד, החוק עבר. אני קובע כי הצעת חוק-יסוד: הכנסת (הרחבת העילות למניעת השתתפות בבחירות), של חבר הכנסת אופיר כץ, אושרה בקריאה הטרומית ותעבור לדיון בוועדת הכנסת

לוועדת הכנסת, לצורך הכנתה לקריאה הראשונה.

הנושא הבא על סדר-היום: הצעת

שגם חלק מאותן מפלגות שמרכיבות היום את הקואליציה הצביעו בעד, כולל כמה אנשים שהם דמויות מפתח בממשלה הזאת, שהצביעו בעד תוכנית ההתנתקות. זה שהממשלה הנוכחית מתנגדת - - - - - - אני רק אתקן אותך - - - אחר כך עברו לקדימה. לא אנשי ליכוד.

סליחה, מי שהצביע בעד היה ראש הממשלה בנימין נתניהו, מי שהצביע בעד זה שר החוץ ישראל כץ.

מי שהצביע בעד הוא היועץ לביטחון לאומי צחי הנגבי. אלה האנשים שהצביעו בעד. רוב סיעת הליכוד הצביעה בעד. צחי הנגבי עבר לקדימה. הוא עבר אחר כך לקדימה. אבל זה שהממשלה הנוכחית כרגע מתנגדת, הממשלה הנוכחית, אושר, כרגע מתנגדת להצעת החוק הזאת, זה רק אומר שזה באמת אותו קו מחשבה. לא למדו כלום. היית יכול להיות שר ביטחון - - - מה שאני יכול להגיד לך, ולא הייתם בבית הזה, שאני זוכר את כל התהליכים. כל שבוע, כל יום, כל חודש - - - - - - חבר הכנסת סובה, אתה מפריע לחבר הכנסת ליברמן. רק אומרים לא, לא, לא. כבר נמאס לשמוע את ה"לא"

תודה. אותו ליברמן - - - חברת הכנסת גוטליב, תודה.

זה איך התגלגל הסיפור של ההתנתקות ומה היה ההיגיון. אני אנסה לשחזר לפחות ממה שאני זוכר ומה שאני חוויתי בעצמי. בפעם הראשונה, ב-18 בדצמבר 2003, בכנס הרצליה, נאום הרצליה, הוא מסרטט את המתווה של אותה תוכנית התנתקות, אחרי חודש וחצי, ב-2 בפברואר, בריאיון לעיתון הארץ ליואל מרקוס הוא כבר מסרטט שהכוונה לפנות 17 יישובים ברצועה ושלושה יישובים בשומרון, ב-14 באפריל 2004 יוצא מכתב לנשיא בוש, אחר כך מהנשיא בוש בחזרה, שהוא מסביר את ההיגיון, ב-6 ביוני 2004, החלטה 1996, הממשלה מאשרת את תוכנית ההתנתקות, ב-26 באוקטובר 2004 הצעת חוק יישום תוכנית ההתנתקות. החוק אושר ברוב של 67 חברי כנסת. אבל גם ח"כים מש"ס, גם מיהדות התורה הצביעו כמובן בעד. לא, לא. ש"ס לא הצביעו. ש"ס הצביעה נגד. - - - סליחה. ב-15 באוגוסט 2005 השלמת גירוש היהודים. ב-15 באוגוסט הממשלה השלימה את תהליך גירוש היהודים מגוש קטיף. מה שיותר מעניין, ב-28 באוגוסט 2005 אושר בממשלה שינוי הנספח הצבאי להסכם השלום עם מצרים. בניגוד לאותו הסכם, ובהתאם לאותה החלטה, מדינת ישראל הסכימה לפריסת 750 חיילי משמר הגבול המצרי המצוידים בנשק כבד, כולל מטולי 7-RPG, ב-31 רכבים משוריינים מסוג - - - ארבע ספינות סיור ושלושה מסוקים.

המצרים התחייבו לשמור על ציר פילדלפי בתמורה לשינוי הנספח הצבאי. ההסכם אושר ב-31 באוגוסט 2005, וב-12 בספטמבר התפנו כוחות צה"ל מציר פילדלפי אל כרם שלום, מה שקרוי מבצע "אשמורת אחרונה". בנאומו בכנס הרצליה הסביר אריאל שרון, ואני מצטט: "מטרתה של תוכנית ההתנתקות היא להפחית ככל הניתן את הטרור ולהעניק לאזרחי ישראל את מרב הביטחון. תהליך ההתנתקות יוביל לשיפור רמת החיים ויעזור לחזק את הכלכלה בישראל"; "תוכנית ההתנתקות נועדה להעניק מקסימום ביטחון וליצור מינימום חיכוך בין ישראלים ופלסטינים". לקראת הסוף קבע שרון: "אני רוצה להדגיש כי תוכנית ההתנתקות היא מהלך ביטחוני ולא מהלך מדיני".

הצעת החוק הזאת היא מהלך ביטחוני ולא מדיני. עוד היבט חשוב מאוד שחייבים לציין הוא בהחלטת ממשלה 1996 מתאריך 6 ביוני 2004. כך צוין שם: "השלמת התוכנית תשלול את תוקפן של הטענות כנגד ישראל בדבר אחריותה לפלסטינים ברצועת עזה".

החוק הנוכחית נועדה להסיר כל אחריות של מדינת ישראל ממה שנעשה ברצועת עזה. בכלל, מבחינה מוסרית, האם מישהו מעלה על דעתו שבזמן מלחמת העולם השנייה בעלות הברית היו מספקות לגרמניה הנאצית תרופות, מזון, דלקים, סחורות? מי מעלה את זה על דעתו? זה שאנחנו עושים את זה, זה פשוט דבר מטורף. יש פה גם כמובן סעיף שתוכנית ההתנתקות נועדה להוביל לאפס פועלים פלסטינים בתוך מדינת ישראל. מדינת ישראל התכוונה לפתח באמצעות גורמים בין-לאומיים אזורי תעסוקה בתוך יהודה ושומרון, בתוך רצועת עזה. כל מה שהרשות הפלסטינית, אגב, עשתה, היא בדיוק חנקה כל אפשרות לפתח מקומות תעסוקה בתוך יהודה ושומרון ובתוך רצועת עזה. אני זוכר, אדוני היושב-ראש, כשר הביטחון אני הצעתי, כשפולי מרדכי היה מתאם פעולות הממשלה בשטחים ורוני נומה היה אלוף פיקוד מרכז, אמרנו: בואו נפתח באזור תרקומיא אזור תעשייה לפלסטינים, שלא יבואו לישראל. הרשות הפלסטינית עשתה כמובן הכול כדי להכשיל את המהלך הזה. יתרה מזאת, אמרתי: בואו נעשה מחווה, נבנה עשרה מגרשי כדורגל בתוך כפרים פלסטיניים, שהילדים הפלסטינים, במקום לזרוק אבנים, ישחקו כדורגל. היינו מוכנים להקים את זה על חשבוננו. כמובן, הרשות הפלסטינית טרפדה את זה. לכן מה שאנחנו צריכים לעשות:

כמו ששרון התכוון, להוריד חיכוך בין ישראלים לפלסטינים לאפס, אנחנו צריכים באמת לנסות ולשפר את תנאי הכלכלה במדינת ישראל, ואנחנו צריכים להוריד מעצמנו כל אחריות על הנעשה ברצועת עזה. יש 22 מדינות של הליגה הערבית.

שייקחו אחריות. אין בעיה לספק דרך נמל אל-עריש, למשל. למה אנחנו צריכים להעמיד את נמל אשדוד להעברת סחורות לפלסטינים בתוך רצועת עזה? בנמל אל-עריש אין יותר מדי עבודה, שיעבירו את כל הסחורות דרך אל-עריש. יש להם מעבר. יש להם שני מעברים בעצם: יש להם את מעבר רפיח ויש להם עוד מעבר. שישתמשו במעברים האלה. מעבר סלאח א-דין. מדינת ישראל חייבת להוריד מעצמה כל אחריות. מה שאנחנו כן חייבים לעשות במקביל זה לאפשר חופש פעולה מבצעי מוחלט עבור מדינת ישראל, עבור צה"ל, בתוך רצועת עזה. התייחסות לרצועה חייבת להיות כמו התייחסות לכל מדינת אויב: פשוט מזהים התארגנות חבלנית, פועלים מהאוויר, ואם צריך פשיטות נעשה פשיטות, גם פעמיים בשבוע. בדיוק כמו שאנחנו פועלים בטול כרם או בג'נין. כל הגישה הזאת שאנחנו גירשנו את כל היהודים, הרסנו את כל היישובים ועשינו מהלך התנתקות חד-סטרי זה דבר מעוות. הערה אחרונה: אני שומע הרבה דיבורים שהרשות הפלסטינית צריכה לקחת אחריות. הרשות הפלסטינית קיבלה מאיתנו אחריות ב-15 באוגוסט 2005,

הפלסטינית הייתה בשיא. אחרי שנתיים, פחות משנתיים, הם איבדו כל שליטה ברצועת עזה ומי שהשתלט היה חמאס. לדבר על כך שהרשות הפלסטינית היום, כשהיא כמעט לא קיימת, מסוגלת לנהל את רצועת עזה, אלה אנשים שפשוט מנותקים מן המציאות ומן העובדות בשטח. היחידים שיכולים וחייבים לקחת אחריות הם הליגה הערבית, ואין שום סיבה שמדינת ישראל תמשיך לספק חשמל,

דלקים או סחורות לרצועת עזה. אני מאוד מקווה שגם אנשי הקואליציה, בניגוד לעמדת הממשלה, יתמכו בהצעת החוק הנ"ל.

השר קרעי, אתה מציג את עמדת הממשלה?

היושב-ראש, כנסת נכבדה, איזו אחיזת עיניים. תראו את הכותרת: הצעת חוק סגירה מוחלטת של מעברי הגבול לרצועת עזה. סגירה מוחלטת, אבל אם הקשבתם לחבר הכנסת ליברמן וקראתם את דברי ההסבר,

נמל אל-עריש במצרים יכול להוות תחליף, והחשמל, הדלק והסחורות ייכנסו דרך מעבר רפיח. על מי אתה עובד, חבר הכנסת ליברמן? אתה רוצה שנפקיר את מעבר הסחורות? שלא נפקח על מה שנכנס? איך אמרת? מדינות ערב ייקחו אחריות?

זאת הבשורה שבאתם להביא כאן בהצעת החוק הזו?

באמת באמת מנסה להבין מה רוצים מאיתנו חברי הכנסת של ישראל ביתנו בהצעת החוק הזו ולא מצליח להבין. אגב, אני מחזיק את התשובה ששר הביטחון הכין לכם, והוא כנראה לא קרא מספיק לעומק את הדברים, כי התגובה שלו אומרת: חייבים להעביר סיוע הומניטרי, זו החלטת הקבינט ואלה החובות הבין-לאומיות שלנו. אבל אתם אומרים להמשיך. התשובה של שר הביטחון.

אם שר הביטחון רוצה להשיב, הוא יכול להגיע לפה בעצמו.

לא מדבר בשמו. אני מדבר בשם הממשלה, חבר הכנסת סובה. אמרתי שיש כאן תשובה של שר הביטחון, אבל הוא כנראה לא קרא לעומק את הדברים שלכם, אחרת הוא היה משיב כמו שאני משיב ואומר: מה אתם רוצים מהחיים שלנו, חברי הכנסת של ישראל ביתנו? אתם רוצים לנהל לוגיסטית את הכנסת הסיוע? אתם לא סומכים על צה"ל בעניין? מילא הייתם מגיעים ואומרים: תעבירו חוק שהממשלה, שצה"ל, חייבים לוודא שסיוע הומניטרי לא הגיע לחמאס. אפשר להבין אתכם. לא עושים את זה. לא, אתם אומרים שכן. עכשיו עמד כאן ליברמן ואמר: הסיוע ההומניטרי ימשיך להיכנס דרך מעבר רפיח. רק לא דרך נמל אשדוד.

תקרא את דברי ההסבר, אני אקריא לך: מטרת הצעת החוק להביא לסגירת כלל מעברי הגבול לעזה כך שמדינת ישראל לא תספק סחורות. לא,

לא, זה לא אני שמביא סיוע. אני מאפשר להכניס סיוע. אני מפקח על הכנסת הסיוע. אני מנסה לוודא שהסיוע לא יגיע לידי מחבלי החמאס. מה אתם מציעים?

אתם אומרים, תקרא את דברי ההסבר שלכם, חבר הכנסת פורר, נמל אל-עריש במצרים יכול להוות תחליף, ואילו החשמל, המים, הדלק והסחורות יכולים להיכנס דרך מעבר רפיח. אז מה הואילו חכמים בתקנתם? שהכול ייכנס בלי פיקוח?

אני רוצה שאני אפקח. אתה רוצה שהסיוע ימשיך להגיע לידי מחבלי חמאס? זה מה שאתה עושה בהצעת חוק שלך, שהסיוע יגיע ישירות לחמאס. למה - - - שלא נכניס סיוע. את זה אתה לא מבין? העולם הערבי לא רוצה להכניס סיוע. העולם הערבי הוא זה שמביא את הסיוע.

אנחנו לא מביאים סיוע, מדינת ישראל.

עוד משהו, מה אתם מוסיפים בחוק באופן מאוד מאוד פופוליסטי? לא תינתן קצבה לתושבי עזה. כל הכבוד לכם, לא תינתן קצבה. איזה קצבאות מדינת ישראל נותנת היום לתושבי עזה? ביטוח לאומי משלם להם קצבאות, לתושבי עזה.

אתה לא משלם לתושבי עזה, אתה משלם לכאלה שהיו בישראל ואולי עכשיו נמצאים בעזה, לא תושבי עזה. לא, לא,

אתה משלם קצבאות לעזה. איזה קצבאות אתה משלם לעזה? למי בדיוק אתה משלם שם? לחמאס אתה משלם קצבאות? אתה משלם קצבאות למחבלים, תקרא את התשובה של - - - בנושא הזה. זה לא נכון. זה לא נכון למחבלים, ולא נכון לחמאס, די. אנחנו משלמים קצבאות, את מבינה את זה. חברת הכנסת מלינובסקי, חברת הכנסת מלינובסקי, חברת הכנסת מלינובסקי. שאלה שלישית זה נכון, אנחנו משלמים. חמד, תרגיע אותה קצת. מה משלמים? מביטוח בריאות? מממנים שם את בית החולים שיפא? מה אתה משלם להם? למי? לכאלה שהם לא תושבי ישראל? לכאלה שהם תושבי ישראל. אני מתקשה להאמין שמשלמים קצבאות ביטוח לאומי לתושבי עזה, אני לא מתכוון לזה. הוא לא יודע שהממשלה שלך מעבירה. את זה אני יודע, מה שאתם מנסים לעשות עם מעבר הסחורות, להגיד: בואו לא נפקח, ניתן לעולם להכניס חופשי-חופשי דרך מעבר רפיח, זה מה שאתם כותבים בהצבעה שלכם. מילא הייתם באים ואומרים שסיוע לא יגיע לידי מחבלי החמאס, בואו נפרק את עזה לקנטונים, לרבעים, נדאג שסיוע לא יגיע למקומות מסוימים כדי שמחבלי החמאס ימותו, יתמוטטו שם, אלה דברים שאנחנו אומרים במלחמה כבר חודשים. אבל מה אתם באים ואומרים? תנו לחמאס את מה שהוא רוצה חופשי-חופשי. זו הצעת חוק שבאה להגן על מדינת ישראל? בחייכם. חבר הכנסת ליברמן,

אדוני היושב-ראש אני מצטער שלשר אין מושג על מה הוא מדבר. גם עכשיו 90% מהברזל והמלט, שאיתם החמאסניקים בנו מנהרות, באו דרך מעברים במדינת ישראל. אדוני השר, אנחנו לא מפקחים על מה שנכנס לסוריה, וההתייחסות שלנו לסוריה היא כאל מדינת אויב, וכשאנחנו מזהים שם משהו אנחנו פועלים. אותו דבר לגבי רצועת עזה: אנחנו חייבים להסיר כל אחריות על כל מה שנעשה, והתייחסות שלנו לרצועת עזה כמדינת אויב. אמרתי, וזה כתוב גם בהסבר לחוק, אנחנו באמת משאירים לעצמנו חופש פעולה מבצעי עבור צה"ל. ברגע שמזהים שם התארגנות, פועלים. אבל גם כל הכלים המכניים וכל הרכבים שאיתם המחבלים נכנסו ב-7 באוקטובר לתוך מדינת ישראל, רובם עברו במעברים שלנו, אותם רכבים, אותו ברזל, אותו מלט, וגם כשיתחיל השיקום של רצועת עזה ברור שכל הברזל והמלט קודם כול ילכו למנהרות ולהתעצמות. המסכנים של עזה לא יראו כלום מכל הסיוע הבין-לאומי. הערבים לא תורמים כלום לרצועת עזה. כל הסיוע, אדוני השר, בא מגופים בין-לאומיים, לא ממדינות ערב. ולכן אנחנו פה צריכים להתנתק. כמו שאנחנו חייבים לנתק בין עזה ליהודה ושומרון. אין שום סיבה לשמר את המנגנון הזה ואת המעבר הבטוח. אנחנו פשוט באמת במהלך אחד משיגים שני דברים: ניתוק בין עזה ליהודה ושומרון וניתוק או הורדת כל אחריות של מדינת ישראל על המצב ההומניטרי, המדיני הפוליטי בתוך הרצועה. אני מקווה שבסוף המהלך הזה, אנחנו באמת נגיע ל-end game והליגה הערבית תיקח את האחריות, אבל לא אנחנו, אסור לנו. זאת גם הייתה הכוונה, זה גם בדברי ההסבר של אריק שרון בנאומו, גם במכתבים שלו וגם בראיונות שלו, להסיר כל אחריות ממדינת ישראל על כל מה שנעשה שם. כרגע אין לנו ברירה. להמשיך בטרלול הזה, שאנחנו נושאים באחריות על המצב ההומניטרי, שאנחנו אחראיים להכניס לשם סיגריות ודלקים, את זה פשוט הדעת לא סובלת. לכן אני חושב שהצעת החוק היא הכי נכונה מבחינה ביטחונית, וגם מבחינה אנושית, בטח ובטח אנחנו משלמים שם ביטוח לאומי ומעבירים כספים. עד 7 באוקטובר 17,000 עזתים עבדו במדינת ישראל, כל הניכויים הועברו חזרה. אני כבר לא מדבר על זה שאותם פועלים שנכנסו אספו את כל המל"מ, את כל המודיעין, והעבירו את זה לחמאס. ולכן חייבים להתנתק, חייבים לנתק את מדינת ישראל מרצועת עזה. תודה רבה. אנחנו נעבור להצבעה. הצבעה על הצעת חוק סגירה מוחלטת של מעברי הגבול לרצועת עזה(תיקוני חקיקה), התשפ"ד 2024. הצבעה.

עצור. נעשה שמית. אופיר, המערכת, לא, זה תקוע. איך את רוצה לעשות את זה, גברתי? אז נעשה את זה בהרמת יד, ויקראו בשמות של מי שמצביע בעד ונגד. מי בעד הצעת החוק? שירים את ידו. עוד פעם. יש בלגן, עליי הבלגן, אנחנו נתחיל מחדש. תעשו מחדש. אני לא רוצה לעכב פה את כולם. מי שבעד הצעת החוק ירים את ידו. תגיד את השמות, ואנחנו נספור אותם. חברי הכנסת חמד עמאר, יוליה מלינובסקי, שרון ניר, אביגדור ליברמן, עודד פורר, יבגני סובה. יש עוד מישהו שבעד? שישה. מי שנגד ירים את ידו: אחמד טיבי, איימן עודה, ווליד טאהא, ואליד אלהואשלה, אימאן ח'טיב יאסין, עאידה תומא סלימאן, עופר כסיף, יוסף עטאונה, גלעד קריב, יאסר חוג'יראת, חנוך מלביצקי, השרים גמליאלי וקרעי, לוין וברקת; חברי הכנסת כץ, ואטורי, אבוטבול, וולדיגר?

חברת הכנסת וולדיגר, את נגד? את רוצה להצביע? נגד?

אז את לא נגד? היא נגד. חבר הכנסת פוגל, טייב, בצלאל, דלאל, חבר הכנסת אילוז, אתה מצביע או לא מצביע? אתה נגד גם כן. סעדה, קלנר, אזולאי, גוטליב, עטייה, עמית הלוי, צגה מלקו, אושר שקלים, ששון גואטה; מישרקי, משה סולומון, ישראל אייכלר, אביחי בוארון אתה מצביע? בוארון אתה נגד? מושיאשוילי, פינדרוס, רוט, צבי ידידיה סוכות. חבר הכנסת ברוכי, אתה נגד? וחבר הכנסת אליהו ברוכי. יש מישהו שהצביע ולא קראתי בשמו? זהו. אנחנו נמשיך ונודיע את התוצאות הרשמיות לאחר מכן. כבוד היושב-ראש, עמיתיי חברי הכנסת וחברות הכנסת - - - חברי הכנסת,

היושב-ראש, עמיתיי חברי הכנסת וחברות הכנסת, לא באתי לכאן להתריס - - באת ועוד איך להתריס.

הפלסטיני, אלא עבור בני שני העמים.

תודה רבה, תודה רבה. השאלה הזאת עומדת בפני שני העמים מלפני 100 שנה עד עכשיו. אין ספק שהעם הפלסטיני משלם את המחיר הכבד ביותר, אבל אין גם ספק שהחברה הישראלית משלמת מחיר יקר כתוצאה מהכיבוש הארור הזה. נכון שההצעה הזאת באה בעיקר לשחרר את העם הפלסטיני מעול הכיבוש - - שילכו לירדן - - - לשבע מדינות ערב. - - אבל היא בעצם באה לשחרר את בני שני העמים - - אין שני עמים.

- - מהכיבוש הזה. תודה רבה, תודה רבה. המדינה הפלסטינית קיימת ומוכרת על ידי 146 מדינות בעולם, כלומר על ידי 88% ממדינות העולם.

תודה רבה לכולם. תודה רבה. עוד פעם, היא מוכרת על ידי 88% ממדינות העולם. ו-12% הנוספים, כל מדינה, כל מדינה, לא רק ארצות הברית, אנגליה, צרפת, גרמניה, גם מיקרונזיה, כולן אומרות שהן תומכות ב-Two States Solution, אנחנו תומכים בפתרון שתי המדינות. לא תהיה מדינה פלסטינית.

100% של מדינות העולם, אם זה בצורה רשמית כמו ה-88% - - מדינת

- - או אם השאר שאומרות שזה הפתרון שאמור להיות. לפני שבוע, אפילו שלושה ימים, הייתי באנגליה. יש שם מהפך עמוק בקרב העם האנגלי. לפי סקרי דעת קהל, כ-80% מהעם האנגלי תומך בהקמת מדינת פלסטין. 80% מהעם האנגלי. ואני בטוח שעוד כל מדינות העולם יכירו, ואני בטוח בזה שהכנסת פה בעוד מספר שנים בודדות תכיר במדינה פלסטין, כי אין מנוס, אין דרך אחרת. - - - לא יקום ולא יהיה. תודה רבה לכולם, תודה רבה. זהו הנושא החשוב ביותר בחיי. בחלומות שלך. זהו הנושא החשוב ביותר - - הנושא החשוב בחייך זה להיות חבר של ג'יבריל רג'וב. - - בחיי כל שוחרי השלום האמיתי. תודה רבה. גם בישראל וגם בכל העולם. הסוגיה הפלסטינית במאה ה-21 נהייתה לסמל של החירות בעולם כולו. עוד פעם, הסוגיה הפלסטינית במאה ה-21 נהפכה לשאלת החירות עבור כל עמי העולם. איזה פלסטינים? שמחזיקים את החטופים שלנו? שמחזיקים את החטופים שלנו?

אני יחד עם 88% ממדינות העולם נמצאים באותו כיוון. - - - תומכת הטרור הראשונה - - - שחמאס מעסיק - - - ואתם המבודדים. - - - בדיוק כמו דרום אפריקה במאה ה-20, הממשלה הזאת הופכת במאה ה-21. חברת הכנסת גוטליב, חברת הכנסת גוטליב. עצור,

חברת הכנסת גוטליב, חברת הכנסת גוטליב, אנא, חזרי למקום. חברת הכנסת גוטליב, חברת הכנסת גוטליב. חבר הכנסת טיבי,

אתה לא יכול לעשות את זה. אתה לא יכול לעשות את זה. אתה לא יכול להתנהג ככה. חברת הכנסת עאידה, שבי בבקשה במקום. שבי בבקשה במקום. שבי בבקשה במקום. חבר הכנסת

גש ושב במקום. שב בבקשה במקום. אני לא רוצה להוציא אתכם. אני לא רוצה להוציא אתכם. אני לא רוצה להוציא אתכם. אתם תחייבו אותי להוציא אתכם? תודה רבה. שבו במקום. שבו במקום. היא מגיעה אלינו. תודה רבה. האמת, חייב להגיד לכם שאני מבין את הכעס שלכם. באמת. אני מבין את הכעס הזה. יש עם שנאבק - - - חבר הכנסת טאהא, אתה לא יכול לדבר ככה. אתה לא יכול לדבר ככה, עם המילים האלה. לא לא לא לא.

לא תהיה השפה הזאת פה. לא תהיה. בינתיים אני עוצר לך את הזמן. אבל היא עושה את זה - - - אתה לא יכול. אני אומר לך את זה שוב, בפעם הבאה, ואני אומר את זה שכולם ידעו ואף אחד לא יגיד "לא אמרתי": שמות תואר שיתחילו להשתמש פה כלפי אנשים, יצאו החוצה. לא יהיו פה שמות תואר. לא יהיו. לא רק ערבים. לא קשור לדת, לא קשור לגזע ולא קשור למין. מספיק, מספיק עם זה כבר. די, די. חברת הכנסת גוטליב, אנא, שבי. היא אמרה שעוד לא ראיתי מה זה טרור. האישה המסוכנת הזאת אמרה לי שעוד לא ראיתי מה זה טרור. אנא, שבי. תודה, תודה. אני כבר ארבע דקות לא מדבר. חברת הכנסת גוטליב, חברת הכנסת גוטליב, בבקשה, מספיק. אל תקרא לה לסדר אף פעם. אף פעם. תקרא לסדר רק פה. חבר הכנסת טיבי, אתה רוצה שאני אקרא אותך לסדר? אתה רוצה שאני אקרא אותך לסדר? להזכיר מה אתה אמרת לה עכשיו, שהכול הגיע? באמת, די. היא הגיעה - - - חבר הכנסת טיבי, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה.

חברת הכנסת תומא סלימאן, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. חבר הכנסת כסיף, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. חבר הכנסת טאהא, תודה. אני חייב להגיד שאני מבין אתכם. אני מבין את הכעס הזה. העם הפלסטיני יותר מ-100 שנה מול כוחות אדירים, והוא נאבק ונאבק ונאבק ולא מרים דגל לבן. אני כל כך מעריך את העם האדיר הזה, העם הפלסטיני. כל כך מעריך. 100 שנה מאבק אחרי מאבק אחרי מאבק אחרי מאבק, לא מרים דגל לבן. טרור אחרי טרור אחרי טרור. - - - זה עם שמגיע לו לא רק כל - - - אלא המדינה היפה ביותר בעולם. לך הביתה. אתה לא

אני תומך בהקמת מדינת פלסטין מארבע סיבות. הסיבה הראשונה, בהיותי בן אדם, בהיותי רודף צדק, יש עם - - תומך טרור, תומך טרור. - - שנאנק תחת כיבוש. הילדים, הבנים, הבנות, הטף, הזקנים. תתביישו לעצמכם. שב בשקט.

תתביישו, תתביישו. - - - עם שנאנק תחת כיבוש ולא מרים דגל לבן, מגיעה לו זכות להגדרה עצמית. נקודה. תהיה כפרה על חיילי צה"ל, יא תומך טרור. הסיבה השנייה, בהיותי חלק מהעם הזה, כמה אני גאה שאני פלסטיני. כמה אני גאה שאני חלק מהעם הזה שנאבק למען חירותו. שהוא נמצא בצד הנכון של ההיסטוריה, מול הכיבוש ומול הכובשים. תודה רבה. הסיבה השלישית, בהיותי אזרח במדינת ישראל - - נסדר לך סוף שבוע בעזה. - - אני רואה מה קורה לחברה - - איפה הכסף שהיית מעביר - - - - - אני קורא את תוצאות הכיבוש, אני רואה את תוצאות הכיבוש על כל משפחה ומשפחה, אני רואה איך זה משחית את החברה הישראלית, אני רואה איך המרחב הדמוקרטי מצטמצם יום אחרי יום - - זה הבית שלנו - - - - - אני רואה גם את האפליה כנגד הנשים כחלק מהכיבוש, כי המלחמות והכיבוש מחזקים את הגבר על חשבון הנשים - - - - - - - אני רואה את האלימות הגואה בקרב החברה הישראלית, אני רואה איפה הכסף שאמור להגיע לשכבות המוחלשות, איך הוא מועבר לצבא, למה שנקרא "ביטחון למתנחלים". בהיותי אזרח, אני נאבק נגד הכיבוש הארור הזה. אין פה שום כיבוש. - - - אתה לא תגיד "כיבוש ארור".

והסיבה הרביעית, בהיותי אזרח ערבי פלסטיני בתוך המדינה - - רד כבד. רד.

- - 76 שנים אני וההורים שלי, והעם שלי, אזרחים בתוך מדינה - - מי זה העם שלך? - - שמדכאת את העם שלנו.

איך אפשר לבנות יחסים נורמטיביים בין יהודים לערבים? אתם - - - את העם שלכם. מכל הסיבות הללו אני נאבק נגד הכיבוש הארור הזה. אני לא מסכימה שהוא יגיד את המילים "כיבוש ארור". אדוני היו"ר, הוא לא יגיד "כיבוש ארור". הוא לא יגיד "כיבוש ארור". אדוני היו"ר, הוא לא יגיד "כיבוש ארור". אתה לא תגיד "כיבוש ארור". יש לנו תפקיד היסטורי.

האזרחים הערבים, יש לנו תפקיד היסטורי. אני מבין את הצעת החוק של כץ, שרוצה לעשות דה-לגיטימציה - - אתה לא תגיד "כיבוש ארור",

ותישאר פה.

הוא רוצה למנוע את התפקיד ההיסטורי שלנו לשים

נא לאפשר לו לדבר. הוא קיבל זמן לדבר, תאפשר לו לדבר. - - - תודה רבה. - - - חבר הכנסת כהן, תודה רבה. אני מבקש להזמין את השרה מאי גולן להשיב בשם הממשלה.

עשר דקות.

רק לפני שאני אתחיל לענות על הצעת

ראש הממשלה ועל כל מה שצודק במדינה הזאת.

מה שהיה כאן לפני כמה דקות. זה לא יחליש אותי, זה לא יאט אותי,

עוד מגישה של הצעת החוק הזאת, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, אמרה: אני לא אקרא לחמאס ארגון טרור. מי שאנס, רצח, שרף, שחט, חנק, ביתר, הכול, הם לא ארגון טרור. בשבילה הם כנראה "אחים לנשק". - - - על הגיס החמישי,

חבל להכביר במילים. אני לא שומעת את עצמי. אנחנו שומעים אותך,

- - - אני לא שומעת את עצמי. זה סביר מאוד במליאה. זה מה שקורה בכל מליאה.

על הגיס החמישי,

באמת חבל להכביר במילים. רק אתמול העז תומך הטרור הזה לנבל את הפה המטונף והמזוהם שלו על אימא של לוחם גיבור, כאן בתוך הבית הזה, שזו הבושה האמיתית. זה אותו נבל שהעז לכנות את הקדוש רב-סמל שובאל בן נתן, השם ייקום דמו, שנפל בלבנון, מפלצת ורוצח.

רק במדינת בג"ץ יכול להיות מצב הזוי שכזה מצב,

יוצר את השופט עמית, שמינה את עצמו לסגן נשיא, כשאמר לארגוני השמאל בנושא הכנסת הסיוע לעזה: בית המשפט הזה עומד לרשותכם, מעמיד את עצמו לרשותכם. רק תארו לכם,

שבימי מלחמת העולם השנייה היה קיים בית דין בין-לאומי בדומה להאג של היום.

דמיון, שהאיטלקים פונים לבית הדין הזה בתביעה לקבוע שבריטניה מבצעת רצח עם בעם הגרמני, וחבר פרלמנט בריטי חותם על עצומה שקובעת שטענות גרמניה נכונות ובריטניה אכן מבצעת רצח עם. זו רמת הטרלול שיש לנו פה היום. הייתי נותנת לכם עוד הרבה דוגמאות,

על המשת"פים שיש לנו פה בדמות חברי הכנסת, אבל אין לנו זמן, אז אני אגש לעניין. האם זה מותר?

זה מותר? היא אמרה דבר - - - לא, נגד ח"כים ערבים זה מותר. השרה, תמשיכי. אנחנו מקשיבים. אני רק רוצה את הזמן הזה.

רק במערכת המשפט הישראלית, שאיבדה כל רסן, יכול להיות דבר כזה,

בעזרת השם,

ונשיב את הריבונות לעם. חברי הכנסת הפלסטינים, אתם כנראה לא הייתם נוכחים פה בשנה האחרונה. אתם כנראה עוד בחלום של לפני הבחירות ובהכנות לממשלה שהבטיחו לכם כאן בגוש הריפוי, השיסוי והניסוי, ולכן כנראה התעוררתם רק עכשיו, אז אני רוצה לומר: מייד כשהנחתם את הצעת החוק הזאת, אני מבינה שזה בטח חלק מהפנטזיות של הסיכומים הקואליציוניים שהבטיחו לכם בתמורה לפיצול מבל"ד. אבל אני אומרת לכם, כמו שבעוד רגע תבינו, תפקידי - - - - - - - הוא להעיר אותך, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, ואת כל החברים שלך, חברי הכנסת הפלסטינים, מאותו חלום, ולהחזיר אתכם למציאות של הממשלה הציונית המכהנת כיום בישראל, ולא לחלומות של ממשלת השינוי והניסוי. הרי אתם, כמו אח שלכם, ערפאת, שהשווה את הסכם הרמייה אוסלו להסכם חודיבה, בעודו מלמל: "ח'יבר,

ג'יש מחמד סופ יעוד" מה שנקרא תורת השלבים, מזימה - - - - - - אני אגיד לכם את זה עוד פעם: "ח'יבר,

ג'ייש מחמד סופ יעוד",

עכשיו אני אסביר שוב, תורת השלבים, מזימה מורכבת ומפורטת לחיסול היריב תוך כדי הרדמתו באמצעות חוזים חלקיים וזמניים. אתה מכיר את זה, חבר הכנסת פוגל. או כמו פייסל חוסייני, שהשווה את הסכם אוסלו לסוס טרויאני, ובין היתר התכוון גם אליכם כשאמר: כולנו נכנסנו לבטן הסוס,

והסוס עצמו נכנס אל החומות. אז כעת הגיעה השעה שנאמר: רדו מבטן הסוס ותתחילו לעבוד. אל תישארו בבטן הסוס, ואל תבזבזו זמן ואנרגיה בוויכוח אם הסוס הזה היה טוב בעודכם בתוך בטנו.

באמצעות הסוס הזה נכנסתם לתוך החומות. אם כן, רדו מבטנו והתחילו לעבוד למען המטרה שלשמה נכנסתם לבטן הסוס. הרי 30 שנה דגרתם בבטן הסוס. 30 שנה רצחתם, ומכרתם לנו שזה מחיר השלום. ואני שואלת: ממתי שלום גובה מחיר? איזה מחיר שילמנו לאחר חתימת ההסכם מול מצרים?

מרוקו? איחוד האמירויות?

סודן? אלפי ישראלים שילמו בחייהם על הטעות האסטרטגית הכי קשה אי פעם של ממשלה ישראלית. ובזמן שהשמאל קנה את השקרים וההצגות שלכם,

שחי בהתיישבות, הכיר אתכם ונאבק בכל כוחו בהסכם הדמים הרצחני הזה. והשמאל בישראל קנה את החלומות שלכם בקוקטיילים על מדשאות הבית הלבן וטקסי פרסי נובל, בגיבוי מאמרי עיתון כמו עיתון דבר, שכתב: עליכם השלום, מלאכי השלום. שמעון פרס, זיכרונו לברכה, שראה מזרח תיכון חדש, לצד חברו עמוס עוז, שבישר שבמבט ציוני יאמרו בעתיד כי בשנת 1993 תמו 100 שנות בדידותנו בארץ ישראל. עוד הגדילו לעשות ימי זיכרון אלטרנטיביים, כאילו אם שכולה יהודייה דומה לפלסטינית שמחלקת סוכריות ובקלאוות כשהבן שלה מתפוצץ. אתם, כמו השכנים שלנו, הבנתם איך עובדת הדמוקרטיה המהותית שהשמאל כל כך רוצה, שהביא עלינו אהרן ברק ושות'. למדתם את כללי המשחק: זכות העמידה, המטרייה המשפטית הפרוגרסיבית שאתם נהנים ממנה. וכל זה על מנת לכרסם אותנו מבפנים, ובמיוחד להיות סוכנים של השכנים האויבים שלנו. אז זהו, שהימים האלה נגמרו, ועל מנת להגן על אזרחינו, אנחנו הולכים לטפל במערכת הזאת מהברבריות של השכנים שלנו בכל הכלים המשפטיים הבין-לאומיים, ולא של הפצ"רית או של היועמ"שית. ואני כבר אומרת לכם, תתחילו לעשות רשימות משמרות של קפלן מעכשיו, אם יהיה לכם כוח.

במקומכם, לאחר 7 באוקטובר, הייתי מחפשת את המנהרה הכי עמוקה שיש, בורחת פנימה במנוסה, ולא מעיזה לדבר עוד על שתי מדינות או השלום המזויף שלכם, כי מדינת ישראל, מ-7 באוקטובר היא לא אותה מדינת ישראל של לפני שנה וחצי. אתם כנראה מסתובבים יותר מדי בפרעות איילון פינת שלום עכשיו ובפאנלים המלטפים של ערוצי התעמולה, בזמן ששם,

גם בחלקים בבית הזה, יש מי שרואים בכם שותפים. אנחנו רואים בכם סוסים טרויאניים, כמו הבוגד עזמי בשארה, או כמו באסל גטאס, מבריח הפלאפונים למחבלים בכלא. לכן יש לי חדשות בשבילכם, ניוז-פלאש: הממשלה הזו לא רק שלא תיתן לכם מדינת טרור ואופק רצחני, הממשלה הזו, בעזרת השם, תביא על חמאסטן חורבן עד להחזרת כל החטופים והחטופות וחיסולים ממוקדים של כל המחבלים. הממשלה הזאת לא מדברת, הממשלה הזאת מחסלת מחבל-מחבל, וכל אחד מסתובב עם שעון חול מעל הראש. הממשלה הזאת שינתה ומשנה את המזרח התיכון כולו, בזמן שאתם והחברים שלכם לגוש, כל האופוזיציה הזאת, אופוזיציה שחושבת שהיא עדיין בקואליציה - - ביחד ננצח.

- - הסברתם לאזרחי ישראל שלעולם לא יהיו הסכמי שלום עם המפרציות עד שיהיה הסכם עם מרצחי פלסטין, ובפועל ממשלת הימין הביאה ארבעה הסכמי שלום תמורת שלום בלי נהרות של דם.

תמורת סיני, תמורת חברון, חלקים פשוטים כאלה. אני אסיים.

אני חושבת מה הכי חשוב. אני בוחרת. אתה יודע מה? אני אסיים בציטוט שלאורו אנחנו הולכים, וזה ציטוט של סמדר סגל, אימו של גיבור ישראל רב-סמל ראשון תום סגל, השם ייקום דמו, כשהיא צועקת מעל קברו: אני מבקשת, אני דורשת, כיבוש עזה, הקמת יישובים, כדי שאנחנו נוכל לגדל ילדים ונכדים. את הגבול תרחיקו. צמצמו את השטח של האויב, שלא יעז שוב לתקוף אותנו. תנקו את דרום לבנון עד מעבר לליטני. תיישבו את יהודה ושומרון ביישובים ישראליים וחזקים, כי גם שם יושבות מפלצות שרוצות לכבוש אותנו מהנהר ועד לים, וכולנו בעיניהם מתנחלים, ציונים ויהודים. משפט אחרון שלה: את כל מי שעדיין מפריע,

כי הוא חושב שהאויב אנושי, תזיזו מתפקידו. אנחנו במלחמת תקומה.

אז שיהיה לכם ברור שעם זה אנחנו קמים בבוקר, ועם זה אנחנו הולכים לישון בלילה. תודה רבה. חבר הכנסת איימן עודה. הממשלה לא אמרה אם היא בעד או נגד. מה עמדת הממשלה? זה היה ברור.

אני הבנתי שעמדת הממשלה היא התנגדות לחוק. על כן אני מאפשר לאיימן עודה, יוזם החוק - - - אבל הוא לא יודע אם הם בעד או נגד. נראה לי שהוא הבין.

תגיד לי. בבקשה, לרשותך שלוש דקות.

עמיתיי חברי הכנסת וחברות הכנסת - - אני מעדכן: בנימין נתניהו אמר Two States Solution.

חברי הקואליציה, חברי הכנסת מהימין, ואמרתי: אתם חלשים מדי בשביל למנוע את הקמת מדינת פלסטין. חלשים מדי. לא יעזור לך.

לא יעזור לך - - - - - - אני מסתכל עליהם ועליכם ואומר: מי אלה? תסתכלו אחד-אחד. אני מסתכל, אתם - - - - - - אתם, אתם - - - - - - מדינת פלסטין קום תקום - - אתה אורח פה.

- - ויהיה שלום, ונרקוד ברחובות - - - - - אתה לא אמור להיות פה בכלל. הלוחמים שלנו - - - - - וכולנו נגיד: למה לא עשינו את זה לפני 30 שנה? תלך כפרה על - - - אתה באבל על נסראללה? אתה באבל על נסראללה? הרי המתווה הוא אותו מתווה. ואני רוצה להגיד לכם משהו בראייה היסטורית.

את יכולה להעביר את - - - למקום. חברת הכנסת גוטליב. בראייה היסטורית, היו מלחמות: הייתה מלחמת 1948, הייתה מלחמת 1967. והרבה מלחמה. והייתה המלחמה האחרונה. ניצחתם?

הפסדתם לעם ישראל. והרוח של העם היהודי - - - שמעתם מה אמרתם? שמעתם מה אמרתם? שמעתם מה אמרתם?

רוצה להגיד לכם מה ההבדל. - - - - - - למדינת ישראל, ואתה תפסיד לעם ישראל. כל החיים שלך תראה אותנו - - - שב-1948 וב-1967 - - - - - - - - - חברי הכנסת, אני מבקש - - - עם כל הכבוד, תן לי זמן, בבקשה. זה לא יכול להיות. - - - כל החיים שלך תראה אותנו מנצחים, ואתה תהיה הצד המפסיד. אתה תהיה הצד המפסיד כל החיים שלך. אתה תלך כפרה על חיילי צה"ל.

שב-1948 וב-1967 יותר מ-90% מהעם הרגיש שהוא ניצח, ויותר מ-90% מהעם האחר הרגיש שהפסיד. אחרי המלחמה הארורה הזו, אני בטוחה שיש רוב עצום בקרב שני העמים שאומר: הלוואי שכל השנה וחצי לא היו.

זה הבדל משמעותי. אחרי המלחמה הזו נראה שאין עם שהתאדה, שיש שבעה וחצי מיליון פלסטינים בין הים לנהר ושבעה וחצי יהודים בין הים לנהר. מה נעשה? - - - אני בטוח שיבוא השכל ויגיד שהאינטרס האמיתי של הפלסטינים והישראלים הוא אינטרס משותף, להשיג את השלום, מדינה לצד מדינה. - - - לכבד אחד את השני. אתם מפחדים מהשלום. אתם מפחדים מהדבר הטוב. - - - חברת הכנסת טלי. חברת הכנסת טלי גוטליב. - - - אתם מפחדים שהבנים שלנו יחיו בצורה טבעית. אתם מפחדים, ואתם חלשים. תודה.

תודה רבה. חברי הכנסת, אנא תפסו את מקומותיכם. תודה רבה. כעת אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק-יסוד: הכרה במדינה פלסטינית. הצבעה. יש לכם הצבעה? לי אין הצבעה. כן, אני רואה - - - ההצעה להעביר לוועדה את הצעת חוק-יסוד: הכרה במדינה פלסטינית לא נתקבלה. תשעה בעד, 45 נגד. רק 45 נגד מתוך 120. חבר הכנסת צבי סוכות,

נא להוסיף לפרוטוקול את חבר הכנסת צבי סוכות,

משה סולומון,

עוד מישהו לא עבד לו? התוצאה הסופית: 47 נגד, תשעה בעד. אני קובע כי הצעת חוק - - - תוסיף אותי לפרוטוקול.

אוקיי, גם חבר הכנסת רון כץ נגד לפרוטוקול. אני קובע כי הצעת חוק-יסוד: הכרה במדינה פלסטינית לא אושרה ותוסר מסדר-היום. הודעה לסגנית מזכיר הכנסת, בבקשה.

ברשות יושב-ראש הישיבה, אני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית: הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 157), התשפ"ה 2024, שהחזירה ועדת הפנים והגנת הסביבה. כמו כן הונחה לקריאה ראשונה, מטעם הכנסת, הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 41) (אי-מתן אשרה ורישיון ישיבה בישראל), התשפ"ה 2024, של חבר הכנסת זאב אלקין. עוד הונחו היום על שולחן הכנסת הודעות שר החינוך על מסקנות

מסקנות ועדת החינוך, התרבות והספורט בעקבות דיון מהיר בהצעתם של חברי הכנסת מיכאל ביטון,

יוסף עטאונה וואליד אלהואשלה בנושא: התמודדות הממשלה והשלטון המקומי עם המחסור בסייעות בגני הילדים; מסקנות ועדת העבודה והרווחה בעקבות דיון מהיר בהצעתם של חברי הכנסת יונתן מישרקי,

צגה מלקה, צביקה פוגל, משה רוט וואליד אלהואשלה בנושא: המחסור החמור בקלינאיות תקשורת, אלפי ילדים נותרים ללא טיפול ראוי, מסקנות ועדת החינוך, התרבות והספורט בעקבות דיון מהיר בהצעתם של חברי הכנסת מאיר כהן וארז מלול בנושא: גיבוש נוהל קבוע לזכאות בהקלות בבחינות הבגרות לתלמידי

שהוא שמע רק את נאור שם, דווקא בפינה הזו. עשיתי את זה בשבילך. תודה.

אני אומרת, מעניין שהוא בפינה הזו שמע רק אותך. סאלם עליכום, ג'מיעה. האמת, אני רוצה לחזור עוד פעם על השם של החוק, שמדבר בעד עצמו. אגב, זו הצעת חוק דומה שהוגשה לפני על ידי הרבה חברי כנסת שהיום נמצאים גם בממשלה וגם בקואליציה, וחלק אולי גם באופוזיציה, הצעת חוק חברתית נטו שבאה, עוד פעם, כמו ההצעות שאני תמיד מגישה, לעזור לאוכלוסיות המוחלשות בתוך החברה הישראלית. אגב, זה לכלל האזרחים, לא לערבים, לא ליהודים, לא יודעת, מוסלמים-נוצרים. לא יודעת, כאילו לא לפי איזה שיוך, לא עדתי, לא דתי, לא לאומי, לא כלום. לאנשים, לבני אדם, שמתקשים לקבל את הזכות הבסיסית שלהם, במיוחד במצבים שעולים להם לא רק עצבים אלא גם כסף, וזה לרוב מול חברות כמו חברות גבייה או סלולרי או כאלה. אז באמת אני רוצה להבין, לא רק אני, כל אזרחי ישראל רוצים להבין, מה הסיבה שיכולה להיות להתנגדות להצעה כזאת. באמת, מה יכול להיות? אני יודעת את התשובה, לא משנה מה, איזו הצעת חוק אני אגיש. ועכשיו אני רוצה להקריא הצעות חוק קודמות שגם קיבלו התנגדות רק, לא בזכות, בגלל מי שהגיש אותן. אז אני רוצה להגיד שאני אמשיך למלא את חובתי כשליחת ציבור לכלל הציבור, ובעיקר למוחלשים שבתוכו. אני תמיד אזעק את זעקתם, אני תמיד אביא את הצרכים שלהם, גם מעל דוכן זה וגם בוועדות השונות. הצעת החוק של היום, שמדברת על לתת מענה אנושי בשירות טלפוני לאזרח ותיק שלא יודע להתמודד עם כל הביורוקרטיה והפרוצדורה של הטכנולוגיה, ותעבור מזה לזה,

כמובן שקיבלה התנגדות בלי להסס, הצעת חוק שנייה, שהגשתי אז, שמדברת על מתן תג נכה לנכים שיש להם אחוזי נכות לצמיתות, כאילו למה לטרטר אותם כל פעם כדי לבוא ולהגיש בקשה,

ו- פעם אחת, הם לא יהיו פתאום אנשים בריאים, אז גם התנגדות, הצעת חוק שירות המדינה (מינויים) (ייצוג הולם לבני החברה הערבית, לרבות הדרוזית והצ'רקסית), לתקן עוול מתמשך, אז גם התנגדות, הצעת חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה

הפרות בטיחות בעבודה בתחום הבנייה) חוק חברתי לגמרי, שאמור לשמור על כל העובדים, אז גם התנגדות, הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (העברת מידע בין קופות חולים בעת מעבר תושב לקופה אחרת) גם התנגדות, הצעת חוק הגנת הצרכן (איסור גביית תשלום בכרטיס חיוב בלבד) גם לאוכלוסייה הכי מוחלשת, שאולי אין לה גם חשבון בנק, לא יודעת לנהל חשבון בנק ואין לה כרטיס בכלל, והחשבון שלה מתנהל דרך בנק הדואר, הם הולכים בתחילת החודש ומקבלים את הקצבה, וחיים על הגרושים ועל השקלים שהם משלמים במכולת ולתרופה, אז גם התנגדות. אז תגידו לעצמכם, מה אתם באמת רוצים? מה באמת הייעוד שלכם במקום הזה? אם לא לאותן אוכלוסיות מוחלשות, אז למי? אני יודעת שמה שמעניין אתכם, כל חוק או הצעת חוק שהיא גזענית, שהיא מדירה, שהיא משסעת, שמפזרת שנאה, יש הרבה בבית הזה שיתחרו ביניהם עליה וירוצו להביא עוד יותר חדה, עוד יותר קשה, ויגידו: הינה, אני הבאתי. אז שיהיה לכם לבריאות. אני רוצה להגיד לכם, לא אכפת לי. תמשיכו במדיניות הזאת, ואני אמשיך להביא את הזעקה של אותם אנשים ונשים, ילדים ואוכלוסייה בוגרת, שהמדינה עשתה אותם מוחלשים ומוחלשות לאורך השנים. זאת השליחות שלי, בשביל זה אני הגעתי אל המקום הזה, וגם בגלל זה אני מוכנה לקבל את כל המחירים במקום הזה. אני רוצה לפנות בערבית גם לאוכלוסייה שלי ולהגיד: (אומרת דברים בשפה הערבית, להלן תרגומם:)

תודה רבה. אני מזמין את שר הכלכלה

בבקשה, אדוני השר, לרשותך עשר דקות. אדוני היושב-ראש, מכובדיי השרים, חברות וחברי הכנסת, חברת הכנסת אימאן, הצעת החוק ששמת על השולחן מבקשת לחייב עוסקים שמנויים בתוספת השנייה לחוק הגנת הצרכן לתת מענה אנושי באופן מיידי לאזרחים ותיקים מייד לאחר הזיהוי הראשוני שלהם במערכת כאזרחים ותיקים. אני מבין את המוטיבציה להצעת החוק, שבאה לחפש הקלות לאזרחים ותיקים דבר ראוי כשלעצמו. יחד עם זאת, בהצעת החוק שמונחת לפנינו ישנם קשיים רבים. אני אתן את השורה התחתונה, ואחרי זה אנמק ואסביר: 1. ההצעה תכביד על העוסקים שלא לצורך, 2. היא תפגע בחלק מהמקרים באיכות מתן השירות לאזרחים הוותיקים, 3. היא יכולה לייצר דינמיקה שדווקא מנצלים לרעה את האזרחים הוותיקים, כי אנחנו יודעים שלצערנו הרב יש ניצול לרעה של אזרחים ותיקים במענים טלפונים. מה יש היום? בתיקון מס' 57 לחוק הגנת הצרכן, שנכנס לתוקפו בשנת 2019, נעשה תיקון מקיף לעניין מערכת לניתוב שיחות, במטרה להבטיח מינימום הקשות עד להגעה לנציג שירות מקצועי שנוגע לפניית הצרכן. התיקון קובע בדיוק את מספר וסוגי ההקשות שמותרות, ואף מחלק את ההקשות לסוגי פניות כך שלאחר ההקשה הצרכן מגיע לנציג המקצועי הרלוונטי. זה אומר שהרעיון הוא שאם יש לך שלושה תחומים, מהר מאוד להגיע לתחום הרלוונטי, לאיש מקצוע שייתן מענה. מה שמבקשים לתקן בחקיקה הזאת, מה שההצעה הזאת מבקשת לעשות, זה להביא למצב שהנציג שיענה לשיחה לא יהיה הנציג המקצועי שממוקד בעניין הזה, ואותו נציג יצטרך לנתב את הצרכן שוב לנציג אחר במקום המענה הטלפוני שהוא המקצועי והרלוונטי, מה שעלול כמובן לסרבל ולהאריך את זמן ההמתנה עד להגעה לנציג המקצועי. מענה טלפוני זה יותר מהר, זה לא יותר לאט. ההצעה יכולה להביא לירידה ברמת השירות, שכן היום השירות ניתן בהתאם לסוג הפנייה. הדבר השני, לא לכל העסקים יש נתונים על אודות גילי הצרכנים, ועל מנת לעמוד בהוראות החוק המוצע, יהיה עליהם לפתח מנגנונים לקבל מידע והתאמת המערכות לגיל הצרכן שפונה. זאת אומרת שלפיכך, לצורך הזיהוי, העוסק יידרש לאסוף מידע מצרכנים פרטיים, כגון תאריך לידה ו/או גיל. איסוף המידע הזה על גיל הצרכן עלול לייצר מאגרי מידע של אזרחים ותיקים אצל אותו עוסק. הניסיון במהלך השנים האחרונות מלמד, לצערנו, שקיים מיקוד שיווקי של חברות מסחריות כלפי אוכלוסיות האזרחים הוותיקים אשר כולל בחובו הטיות, לחץ שיווקי, גביית כספים בסכומים גבוהים, כלומר עצם הגילוי שמדובר באזרח ותיק יהיה לרועץ לאזרח במקום לעזור לו. ההצעה שלפיה עוסק יצטרך לזהות את הצרכן הפונה אליו כאזרח ותיק עלולה להביא לאיסוף מידע על הצרכנים וקטלוגם כאזרחים ותיקים, והדבר הזה לא משרת את אותם אנשים שאנחנו רוצים לעזור להם. ולבסוף, אני חייב להגיד עוד משהו. כמי שעוד שנתיים עומד להיות אזרח ותיק, הרי שיש אזרחים ותיקים שההצעה מקשה עליהם את קבלת סיוע כפי שמוצע. אני לא צריך את זה, ההפך, אני רוצה כמו כל אדם, ואגב יש המון צעירים שיש להם קושי. העובדה שזה אזרח ותיק, לא זה צריך להיות הקריטריון שעל פיו נותנים את רמת השירות. בשורה התחתונה, המוטיבציה היא אומנם חיובית, אבל לצערי הרב, עם היישום, הפרקטיקה - - - אבל אדוני השר, בסוף יש בעיה שהיא מציגה, מענה לאנשים שזקוקים לעזרה מיוחדת.

יש היום מענים ויש חקיקה שאומרת שאתה הולך למענה טלפוני, יש לך x קליקים עד שאתה מגיע לאיש מקצוע. הרי מה עושות חברות? למה נועד המענה הטלפוני? אם יש סוג אחד של שירות, לא צריך מענה, אבל אם יש לך נניח שירותים שונים,

סוג שירות א' תלחץ 1, סוג שירות ב' תלחץ 2, 3, אז הפנייה הראשונה הזאת מביאה אותך ישר למומחה. אז היא אומרת שהאוכלוסיות המוחלשות לא מסוגלות לעשות את הניתוב הזה.

אבל לבוא ולהגיד שאחד ייתן מענה לכול לא פותר את הבעיה. הוא גם צריך לזהות שמדובר באזרח ותיק,

הוא צריך להכיר את זה, יש database. בקיצור, היישום של המוטיבציה הוא לוקה ויביא יותר נזק מתועלת, ואין לו מקום. יכול להיות שהחוק הזה לא ייתן, אבל הבעיה היא בעיה שצריך למצוא לה איזשהו פתרון.

אני מוכן, אם את רוצה לחפש חלופה אחרת, לשבת להתייעץ איתנו לראות איך מוצאים,

אבל כמו שזה מנוסח היום, עשינו על זה עבודת מטה, החקיקה הזאת לא נותנת מענה למוטיבציה החיובית שאת מחפשת. כולנו רוצים להקל על אזרחים ותיקים, אבל החקיקה הזאת לא נותנת מענה, ולכן אני מבקש מחברי הכנסת לא לתמוך בחקיקה.

אני רק רוצה להגיב. אלא אם כן את רוצה לשאול אותי משהו. אני רוצה תגובה. אני רק אומר, בעניין הזה יש גם מענה של שפות. בסוף באוכלוסיות המוחלשות מעבר לגיל יש גם עניין איך אני - - - בעצמי. השאלה היא אם יש גם מענה בשפות. אז קודם כול זאת חקיקת אחרת, לא זאת. אם רוצים לדון בחקיקה אחרת, שמתייחסת, אני לא ירדתי יותר מדי לפרטים, אבל כמדומני זה קיים. אני מוכן לשקול, אם תהיה הצעה שבאמת נותנת מענה, ובדרג המקצועי אצלנו יבואו ויגידו: חבר'ה, המוטיבציה טובה וגם היישום טוב כאן אין לי ויכוח שרוצים להיטיב עם האוכלוסייה של האזרחים הוותיקים. הבעיה שלי היא לא עם המוטיבציה, הבעיה היא שהחקיקה כפי שהיא לא נותנת מענה וזה יעשה הפוך. זה גם יכול לייצר פתח להרבה מאוד בעיות.

אם חברי כנסת רוצים להציע הצעות שמטרתן לטייב את השירות ולבוא ולהגדיר רגולציה שמטייבת את השירות, תסתכלו על החקיקה כפי שציינתי קודם, מ-2019, כמדומני. תסתכלו, ואם רוצים להוסיף שם פרקים מסוימים, אז בשמחה, זה אפשרי, אני לא רואה עם זה בעיה. בכל אופן, אני חושב שאם אנחנו כבר מדברים, אני רוצה לנצל את הזמן ולדבר בשבח ההחלטה שהייתה אתמול, שלשום, בנושא של אונר"א. ואני רוצה לשתף את החברות והחברים שיזמתי את הרעיון הזה עוד כשהייתי ראש עיר בירושלים. מסתבר שבירושלים, כשמדובר על השירותים שנתנה אונר"א שבעזרת השם, עכשיו יבוטל, 2% מהאוכלוסייה הערבית בירושלים מקבלים שירותי טיפת חלב.

יש לך כמעט 400,000 תושבים ערבים, ופחות מ-2% מקבלים שירותים בטיפת חלב, כלומר 98% מהתושבים הערבים בירושלים מקבלים שירותי טיפת חלב מעיריית ירושלים. אותו דבר לגבי מערכת החינוך: פחות מ-2% מתושבי העיר ירושלים מקבלים שירותי חינוך מאונר"א בירושלים, השאר מתקבל על ידי מינהל חינוך ירושלים. ניקיון, המקום היחידי שאונר"א לקחה עליו אחריות לניקיון זה מחנה הפליטים שועפאט, ולכו תראו איך זה נראה. אני טענתי אז, כראש העיר ירושלים, שבירושלים אין פליטים, יש תושבים ערבים, והעירייה מטפלת בהם. עובדה היא שהשירותים העירוניים בירושלים הם שירותים שניתנים על ידי עיריית ירושלים והם יותר טובים לתושבים בירושלים, ולכן אין מקום לשמר את הרעיון של פליטות בירושלים, כי אין פליטים בירושלים, יש תושבים, וצריך לדאוג להם, והעירייה יודעת לעשות את זה. עכשיו, התגלגלה החקיקה במהלך השנים האחרונות, ואני מאוד מאוד שמח שבאמת סוף-סוף,

לצערנו הרב, בעקבות המלחמה, אנשים באמת מבינים כמה נזק מייצרת אונר"א בירושלים, סוף-סוף הסתיימה החקיקה בצורה הטובה ביותר, ואני חושב שכולנו צריכים להסביר - - - העובדה ש-92 תמכו ורק עשרה התנגדו מראה כמה הדבר הזה היה חשוב ונצרך. נכון מאוד. אני אומר,

אנחנו צריכים להבין שבבירת ישראל, בירושלים, הייתה נציגות ששומרת את מושג הפליטות. אין פליטים. אני טוען גם את אותו הדבר גם לגבי יהודה ושומרון. כל התושבים שגרים תחת אחריות הרשות הפלסטינית הם תושבים שחיים תחת הרשות הפלסטינית וצריכים לדאוג להם. ואונר"א, כשמשווים את אונר"א לשאר מוסדות הטיפול של האו"ם בפליטים, אין שום פרופורציה בין המערכת שמטפלת בפליטים בכל העולם ביחס של מספר מטפלים לפליטים,היחס הוא פסיכי באונר"א, הוא בלתי מתקבל על הדעת, דבר שמנציח בעיה שבתכלס אסור לנו להסכים איתה. אני רוצה באמת לברך על ההחלטה החשובה שהתקבלה שלשום בהצבעה בכנסת היא החלטה רבת-משמעות.

בסדר?

תודה רבה, אדוני השר. האם היוזמת רוצה להגיב, להשיב?

רוצה להשיב? בבקשה, חברת הכנסת ח'טיב יאסין, תוכלי להשיב על התנגדות הממשלה. בבקשה, לרשותך שלוש דקות. כבוד השר, תחילה, תודה רבה על ההצעה לשבת ולחפש פתרונות. האמת היא שאני מגישה הצעה בכוונה לחתור באמת לפתרונות ולא משהו אחר. הדבר השני, אני חושבת שהמציאות, ואני יודעת בוודאות שהמציאות מאוד קשה לאותה אוכלוסייה מבוגרת ובוגרת, לנוכח העובדה שהרבה אזרחים ותיקים משלמים מחירים גם מהכיס שלהם, ואנחנו עוד לא מדברים על העצבים שלהם כשהם פונים לחברות ולמערכות מסוימות. הם לא יודעים להתמודד, ועם כל הכבוד, לא כולם עם היכולות שלך.

אני רוצה להגיד לך עוד משהו, גם אנשים עם יכולות, שיודעים להתמודד עם מערכת טכנולוגית, ואני יכולה גם להגיד מניסיון אישי, לא יכולים להישאר חצי שעה על הקו או 20 דקות, 25 דקות, ואז הקו יתנתק, ואז שוב יחייגו,

ומה מביא אותם לחייג עוד פעם? לא הרצון שלהם והסבלנות שלהם והיכולת שלהם,

כי אין להם דרך אחרת. כי הם לא יכולים גם לשלם את אותם הסכומים. כי הם זקוקים לבן אדם, למענה אנושי שישמע אותם ושידע לתת להם את המענה על-אמת, ולא להעביר אותם כאילו ממערכת למערכת. ונקודת ההנחה הבסיסית היא שהרבה מהם לא יודעים להתמודד עם המערכת הזאת. אז באמת, אם ההצעה שלך קיימת ורצינית, אני מוכנה אפילו להוריד את ההצבעה ושנשב ונחפש פתרונות, אבל שבאמת תהיה חתירה לפתרון לסוגיה הזאת. אם אתה מסכים, אני מוכנה. - - - כן, שמעת: נגד, נגד. על זה אני אמרתי והקראתי את החוקים. אז חבל שזה, אתה לא, אל תיקח את זה אישי. אתה לא השר הראשון שמציע הצעה ויושב-ראש הקואליציה, לא לא לא - - - אבל הוא לא חוזר בו מהצעתו. הוא לא חוזר בו. עכשיו נגד, אז בבקשה, תצביעו. אני מציע לך - - - השר מציע שבכל מקרה הוא עומד בהצעתו. חבריי חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון, מענה אנושי בשירות טלפוני לאזרח ותיק) התשפ"ג 2023. הצבעה. ההצעה להעביר לוועדה את הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון, מענה אנושי

לאזרח ותיק) התשפ"ג 2023, לא נתקבלה. תכף אנחנו נוסיף. 15 בעד, 25 נגד. חברת הכנסת צגה מלקו, נגד? נגד. העמדה שלה לא עובדת.

עוד מישהו לא נקלט? אם כן, 15 בעד, 26 נגד אני קובע כי הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון, מענה אנושי בשירות טלפוני לאזרח ותיק) התשפ"ג 2023, לא אושרה ותוסר מסדר-היום. לפני שאנחנו עוברים להמשך סדר-היום, אני חוזר להצעת חוק סגירה מוחלטת של מעברי גבול לרצועת עזה (תיקוני חקיקה) התשפ"ד 2024, של חבר הכנסת אביגדור ליברמן וקבוצת חברי כנסת, שהוצבעה בהצבעה ידנית. התוצאה היא שישה תומכים, 42 מתנגדים. על כן, ההצעה הוסרה מסדר-היום ולא עברה. תודה רבה. נעבור כעת לנושא הבא על סדר-היום.

על סדר-היום, הצעת חוק הממשלה (תיקון, קיום מסיבת עיתונאים עיתית לגופי התקשורת בישראל), התשפ"ד 2024. אני מזמין את חבר הכנסת גלעד קריב להציג את הצעת החוק, בבקשה. אני אדבר שש וחצי דקות ואז סגלוביץ', אנחנו התחלקנו.

אתה תעצור או שאני אסמן לך שש וחצי דקות? אני לא אספור תוך כדי, תעשה שש וחצי דקות או שאני אעצור. בסדר, נסתדר. אין בעיה, אין בעיה, אין בעיה. הוא ענייני, ולכן הוא ייעצר באמצע.

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, מכובדי השר, לפני שאתייחס להצעת החוק, אני רק רוצה לעמוד על כך שפעם נוספת ראש הממשלה שורק במשרוקית וכל השרים מתייצבים. הכוונה הפעם לניסיון של ראש הממשלה למתג מחדש את שמה של המלחמה ל"מלחמת התקומה". גם השרה גולן חזרה על זה, גם השר קרעי. אז אני אעשה את זה קצר ופשוט: השם של המלחמה הזו לא היה, איננו וגם לא יהיה מלחמת התקומה. זוהי מלחמת 7 באוקטובר או מלחמת שמחת תורה, כמו מלחמת יום הכיפורים, ולמצער זו מלחמת חרבות ברזל. אבל אם אתם כבר עסוקים בניסיונות מיתוג מחדש במקום בניסיון לנהל את המדינה הזו ולשרת את האזרחים, אז הינה הצעה: מלחמת ההפקרה והגבורה, ההפקרה של הממשלה והגבורה של העם הזה. לא הייתה ולא תהיה מלחמת התקומה, הפקרה וגבורה. ועכשיו לעניין הצעת החוק. אדוני היושב-ראש, במציאות מתוקנת לא היינו צריכים את הצעת החוק הזאת, כי במשטר דמוקרטי המנהיג הנבחר רוצה לדבר עם הציבור, רוצה לענות על שאלות של התקשורת, רוצה להציג את המדיניות שלו. כך זה בתרבות התדרוכים היומיים בבית הלבן, כך זה בדיאלוג בין אופוזיציה לבין ראש ממשלת בריטניה בפרלמנט העתיק ביותר בעולם, כך זה בכל הדמוקרטיות המתוקנות. רק כאן ראש הממשלה נתניהו באופן מסורתי עושה הכול כדי להתחמק מלתת דין וחשבון לציבור הישראלי. בואו נדבר על הנתונים שנאספו בפרויקט הניטור של העין השביעית. שימו לב לתאריכים של שלוש מסיבות העיתונאים האחרונות שערך ראש הממשלה בתוך שנה של מלחמה: 13 במרץ 2420, 13 ביולי 2420 ו-2 בספטמבר 2420. ארבעה חודשים עברו בין מסיבת עיתונאים אחת לשנייה, כי ראש הממשלה לא רוצה לתת דין וחשבון. ואם תאמרו, ראש הממשלה לא אוהב מסיבות עיתונאים עמוסות משתתפים, הוא מעדיף ראיונות אינטימיים, הרי גם כאן המספרים מדברים: 28 ראיונות לכלי תקשורת זרים, אפס ראיונות לכלי תקשורת ישראליים, כולל העיתון שהוא הקים עם משפחת אדלסון,

ערוץ 14. לא, הוא התארח בתוכנית. הוא לא עשה ריאיון שם. אל תעבדו עלינו. אל תשתמשו בהופעת אורח הזו שלו בפטריוטים, לא. ערוץ 14. לא, ערוץ 14 זה בסדר גמור, לדעתכם. גם שם הוא לא התראיין. אפס ראיונות עומק של ראש הממשלה בשפה העברית, הציוני הגדול. בשלושת השבועות הראשונים למלחמה הוא סירב לקיים מסיבת עיתונאים למרות פניות. אם תאמרו שהוא עסוק נורא בניהול המלחמה, אז תסבירו לי למה הוא רץ ל-28 ראיונות בתקשורת הזרה, אבל אזכיר לכם שגם בתקופת הקורונה הוא סירב לקיים מסיבות עיתונאים ונתן 14 הצהרות לתקשורת בלי אפשרות של שאילת שאלות. אתם בוודאי תאמרו, הוא לא אוהב את התקשורת הישראלית כי היא נגדו, אבל האמת היא שהוא הקים עיתון ויש לו ערוץ טלוויזיה, וחלק גדול מתחנות הרדיו האזוריות בעצם משרתות את האג'נדה שלו. תפסיקו עם התירוץ העלוב הזה. יש שלוש סיבות מדוע ראש הממשלה לא מתראיין לתקשורת הישראלית ולא עורך מסיבות עיתונאים:

כי אין לו תשובות, למשל בשאלת היום שאחרי, הסיבה השנייה, יש לו מה להסתיר, למשל את מערכת היחסים שלו עם הקטרים שהובילה אותו להזרים מיליארדים של שקלים במזוודות עור ולתת עדיפות לקטרים על פני סעודיה, מצרים, מרוקו והאמירויות, וכן, יש סיבה שלישית, כולנו יודעים אותה, ראש הממשלה איבד מכישרונו לעמוד למול המצלמות ולמול הכתבים, ולהגיב באופן ספונטני על שאלות נוקבות. הוא צריך מאפר והוא צריך מעצב שיער, והוא גם צריך כל מיני אנשים שילחשו על אוזנו, ולכן הוא אוהב סרטוני טיקטוק בשבת בבוקר. הוא פשוט לא מסוגל, לא מסוגל לעמוד, להישיר מבט אל הציבור הישראלי - - - - - - - דרך כלי התקשורת ולענות, והתרבות הזאת מחלחלת גם למי שמקיף אותו. יש לו דובר חדש שעסוק בלחסום בווטסאפ עיתונאים מובילים. כך מתנהג דובר של ראש ממשלה במדינה דמוקרטית, חוסם, חוסם עיתונאים וגם מעניש עיתונאים בזה שהוא לא יעביר להם יותר את ההודעות הרשמיות. כן, לשכת ראש הממשלה זה של אבא שלו, כמו שנתניהו חושב שכל המדינה הזו היא שלו ושל אבא שלו. ולכן אנחנו נדרשים להצעת חוק פשוטה, שאומרת בצורה ברורה: אחת ל-45 ימים עם אפשרות לדחייה של שבועיים במקרה של מציאות ביטחונית יתייצב ראש הממשלה למסיבת עיתונאים בת שעה, שאליה יוזמנו כל כלי התקשורת הישראליים על פי פרמטרים שקבועים כאן בחוק. למה מסיבת עיתונאים? גם תאגיד השידור הישראלי וגם ערוץ 14, גם גלי ישראל וגם ערוץ 12. עיתון הבית ישראל היום ועיתון שאיתו עושים כל מיני דברים אחרים, לא עם העיתון, עם המו"ל שלו, ואתם יודעים למה הכוונה - - - לפי הזמן שקבעת,

לא, שש וחצי דקות ואני מסיים. עכשיו זה שש וחצי דקות. אני מסיים, הינה. אני שב ואומר, הצעה שתחול על כל ראשי הממשלה הישראלים, ומי שמתנגד לזה מודה שלנתניהו אין תשובות, יש מה להסתיר, והוא כבר לא כשיר לנהל את המדינה. תודה. תודה רבה. חבר הכנסת יואב סגלוביץ', בבקשה. בגלל החלוקה אתם מקבלים פה יותר זמן. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אולי אזכיר לכמה מכם נשכחות, אבל ב-2 בדצמבר ראש הממשלה בנימין נתניהו עומד לעלות על דוכן העדים בבית המשפט המחוזי בירושלים כנאשם, וכל מיני ציפורים או יותר נכון ידיעות עיתונאיות שהגיעו אי מפה אי משם, מבשרות את בוא האביב או את בוא בקשת הדחייה הבאה, והפעם הנושא הוא ביטחוני: יש אפשרות לכטב"מים במהלך העדות שלו. עדיין לא הוגשה בקשה, אנחנו רק שומעים ידיעות שיש דיונים עם ראש הממשלה ועורך דינו, אז אני אקדים את המאוחר. כנראה תוגש בקשה, ואני רוצה להתייחס למה שאולי יוגש. מי שמגיש בקשה בענייני ביטחון אינו סנגור פלילי. לגבי האיום האמיתי שקיים, ואי-אפשר להתעלם ממנו, אפשר למצוא פתרונות, וראוי שהמערכות, ואני מדבר למי שמקשיב, הנהלת בתי המשפט ושירות הביטחון הכללי, ייערכו למצב שכן, נוכח איום יוכל להתנהל המשפט. כי משפטו של בנימין נתניהו, אני מזכיר לכולם, אמר בנימין נתניהו, אין שום בעיה. אני נותן פרומו לבקשות שיגיש ראש הממשלה, ואולי פרומו לחלק משופריו שיגידו: אוי, כמה זה מסוכן, צריך לשמור עליו. מזכיר לכולם, יש גם גני ילדים לא ממוגנים בירושלים, ובתי המשפט מתנהלים כשגרה. עד כאן החלק הראשון. אבל למה זה הכרחי בשעת מלחמה? החלק השני שעליו אני מדבר הוא הנושא של עצמאות המשטרה ואכיפת חוק. היועץ המשפטי של משטרת ישראל הוזז מתפקידו. לא נכנס, איני יודע את הפרטים. היועץ המשפטי של משטרת ישראל הוא שומר סף. בהתכתבות שבין היועצת המשפטית לממשלה לבין המפכ"ל אמרה לו: המתן עד שיהיה דיון. ענה לה המפכ"ל: זאת העצמאות שלי וזאת הסמכות שלי. המפכ"ל צודק, הוא באמת צריך להיות עצמאי, אבל עצמאות אינה חופש מלהיות כפוף לחוק ולדין, ואני קורא למפכ"ל ורק לו לעשות את מה שחובתו לעשות ואת מה שנכון שיעשה, כי הוא עומד בראש מערכת השיטור, שיש לה הכוח הגדול ביותר במדינת ישראל כלפי האזרחים וגם הדוגמה האישית ואת כל מה שצריך ללבן, ללבן במקום שצריך ללבן, אבל כן, המפכ"ל כפוף דין ולחוק, והעצמאות שלו אינה מהחוק. לא משם מקור סמכותו, וכדאי שמושכלות יסוד אלה יבין המפכ"ל בטח בתחילת תפקידו, ויהיה טוב לכולנו, כי כולנו צריכים משטרה חזקה, עצמאית שפועלת למען האזרחים. ומי שעומד בראש מערכת אכיפת החוק, אם נרצה, אם נאהב, פחות נאהב, נתנגש בזה או לא נסמפט את זה, הוא אינו המפכ"ל בהקשרים האלה. לכן ראוי שהדברים ייעשו, ודברים של התנהלות של המפכ"ל יהיו כמי שכפוף לחוק, ולא ככפוף איני יודע למי. תודה רבה. אני מזמין את השרה מאי גולן להשיב בשם הממשלה. בבקשה, לרשותך עשר דקות, אבל יש לך הוראות.

יש לי הוראות מיושב-ראש הקואליציה שלי.

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, התבקשתי על ידי הממשלה להשיב על הצעת החוק של חברי הכנסת גלעד קריב ויואב סגלוביץ' בנוגע לגעגועם העז של גופי התקשורת השונים בישראל לראש הממשלה בנימין נתניהו.

אמרתי, גם של קריב, בוודאי. הצעת החוק מדברת על קיום מסיבות עיתונאים, ובין היתר, כפי שנכתב, חיזוק מעמדם של גופי התקשורת הממוסדים המחויבים לאתיקה עיתונאית ולסטנדרטים מקצועיים.

אני חייבת לציין, חבר הכנסת סגלוביץ', קצת מצחיק שראש מפלגתך רוצה לחוקק חוק שרוצה לסגור את ערוץ 14, והממשלה שבה אתם הייתם חברים דאגה לפטר את העיתונאי המוערך יעקב ברדוגו מגלי צה"ל, אגב, כחלק מאותה דאגה לסטנדרטים מקצועיים וכמובן חיזוק לתקשורת. עכשיו, אני שואלת אתכם, חברי הכנסת: אנחנו חיים באותה מדינה? חבר הכנסת קריב. כנראה שלא.

כי האם יש מישהו במדינת ישראל שמתבונן בערוצים שאתם כל כך כל כך דואגים לחזק אותם

- - וחושב שקיימת שם אתיקה או סטנדרט מקצועי?

לא, לא באמת.

אבל מה הקשר להצעת החוק? אז אני אגיד לך. תראה, קח לדוגמה את עמית סגל

- - הבאמת-אמיץ אני עונה לך, עמית סגל האמיץ, שנלחם בכל פאנל בשבע חזיתות במקביל. איפה בדיוק מצאתם את הסטנדרטים האלה, וזה כדאי שתשאל את עצמך, חבר הכנסת קריב, למשל בקמפיין הצוללות, המעונות, או שאלות בעת מלחמה במסיבות עיתונאים על בני משפחתו של ראש הממשלה? כמובן,

בל נשכח את ההתעניינות הכה-אתית בתיקו הרפואי. מה לזה ולתקשורת אובייקטיבית? מצב בריאותי של ראש הממשלה זה לא - - - מה לזה, חבר הכנסת קריב, ולתקשורת אובייקטיבית? הרי הזמן שהשקיע ראש הממשלה בניסיון ובהסברים, במסיבות עיתונאים על רפיח ופילדלפי, העסיקו חודשים את האולפנים והפרשנים על השאלה אם יהיה ולמה לא יהיה, כמה רפיח ופילדלפי לא חיוניים, הספין של כן אמריקה, לא אמריקה, כן חימושים, לא חימושים. הגדיל אפילו לעשות הפרשן הביטחוני הבכיר של ערוץ 12 ישראל זיו,

שקבע, אדוני היושב-ראש, הוא קבע שסנוואר בכלל לא ברפיח. הוא לא שם, ועוד ועוד ועוד פנינים.

אתה תגיע לקשר, חבר הכנסת קריב. תמתין, תמתין, סבלנות.

שאגב, אני באמת מציעה לו, לישראל זיו, לספר את זה ללוחמי חטיבת ביסל"ח הגיבורים שחיסלו במרחב רפיח, במרחב רפיח הם חיסלו את סנוואר, כשהוא מת כאחרון המחבלים העלובים. רבותיי חברי הכנסת שהגישו את הצעת החוק הזאת, לממשלה הזאת ולעומד בראשה יש אחריות עליונה להרים את רוח העם, את לוחמיו, את העורף. אנחנו נמצאים כרגע במלחמה קיומית שתשנה את המזרח התיכון כולו על ידי אסטרטגיית הממשלה והעומד בראשה. אתם בטח יכולים להבין ולדמיין מה חושבים לוחמים בכניסה לרפיח ולפילדלפי כשהם שומעים את כל הדכדוך הזה, שבינו לבין המציאות אין כלום ושום דבר, למזלנו,

באמת למזלנו עוד, אזרחי ישראל למדו שכל מה שנאמר באולפנים, שאתם חבר הכנסת קריב וחבר הכנסת סגלוביץ' כל כך נלחמים שנראה אותם, קורה בדיוק הפוך, בדיוק הפוך. הפלא ופלא.

לא רואים את ההשפעה, ברוך השם, על רוח הלוחמים ועל המשפחות. ברוך השם, באמת. לא בכדי, אגב, היה קמפיין של לוחמי צה"ל, לוחמי צה"ל עצמם, כן? לא של הליכוד או של נתניהו, ראש הממשלה, כלפי אותה תקשורת, שאמר מפורשות: אם אין לכם משהו מאחד להגיד, פשוט סתמו ת'פה, סתמו ת'פה. אמרו את זה לוחמי צה"ל, לא בן גביר, לא סמוטריץ' קמפיין, אגב, שדאגו להשתיק יפה יפה. כעת, לגופה של הצעת החוק. הייתי צריכה לעשות הקדמה. היה ברור.

כן. כידוע לכם, עולם התקשורת השתנה גלובלית, ובישראל, ברוך השם, עולם התקשורת נמצא בתהליכי שינוי מואצים בעקבות האמור לעיל שדיברתי עליו. אילו אזרחי ישראל היו היום ניזונים כמו בשנים עברו רק מהתקשורת הממוסדת על פי הצעתכם, על פי הצעת החוק הזאת, לא מן הנמנע שאזרחי ישראל היו כבר יוצאים, אדוני היושב-ראש, לפני חצי שנה עם מטפחות לבנות למרפסות של הבתים שלהם, מרימים ידיים, ורוח הלחימה של חיילי צה"ל הייתה בסכנה קיומית של ממש. כל זה, תודה לאל, לא קרה ולא יקרה, וזאת לאור העובדה שראש הממשלה בנימין נתניהו מדבר אל אזרחי ישראל ישירות, ישירות, בלי מתווכים, בלי פרשנים, בלי לשעברים, באופן מדויק וענייני ללא שום פרשנויות מעוותות. ראש הממשלה מעביר באופן סדיר את המסרים על ידי הרשתות החברתיות, הודעות הדוברות, ישיבות ממשלה, סרטונים ישירים, יורד לשטח ולבסיסי הלוחמים ומתראיין לרשתות הזרות על פי הצורך,

בניגוד למה שאמר באמת חבר הכנסת קריב,

זה היה מצחיק לשמוע אותך, כי אני לא חושבת שיש עוד מישהו כמו ראש הממשלה נתניהו שעושה את זה ביעילות ובכישרון - - את רוצה להתייחס להצעה? - - שייחודיים אך ורק לו. לא יעזור לכם כלום.

אך ורק לו. אז למה את נגד ההצעה?

אגב, אם החברים המכובדים באופוזיציה מעוניינים, אני אדאג לדאוג לכם למתורגמן. אם זה כל כך קשה לכם לשמוע את ראש הממשלה באנגלית, נשלח לכם תרגום.

למה לא? למה לא? בשפה - - - כי הוא מתראיין ואתם לא שומעים,

אני רוצה שידבר עברית. אבל זה לא עובר לכם. אני אתרגם לכם.

אני מתנדבת יום בשבוע לעזוב את פעילות משרדי ולתרגם לכם. מה אתה אומר, חבר הכנסת קריב?

כי עברית אתם לא מבינים. ערוץ 14 לא מופיע בשלט, אני אתרגם. מה אתה אומר על האנגלית שלי, חבר הכנסת בוסקילה? יש לי אנגלית ראויה?

חבר הכנסת בוסקילה מאשר, אני יכולה לתרגם להם. אני גם אחסוך בכסף. למה אתם מפחדים - - - הינה,

אני לא, זאת ועוד, במהלך הלחימה התראיין ראש הממשלה לערוץ 14, ערוץ שהם ביטלו, הוא לא קיים, הם לא מכירים בו, מין ערוץ שכזה שמייצג קצת יותר מחצי מהעם - - כן. - - שם כיבדו את ראש הממשלה, חבר הכנסת קריב, דווקא - - אה. - - ונתנו לו להתראיין, מין פלא שכזה, נתנו לו לדבר.

נתנו לו לענות על השאלה. איזה קטע זה, אה? יש קונספט כזה שנותנים ולא קוטעים ולא חותכים ולא מפרשנים. - - - ניתנה לו במה ראויה של למעלה מחצי שעה, אני לא יודעת אם צפית, אני חושבת שכן.

אנחנו מסכימים, שבה הוא יכול היה להסביר לאזרחי ישראל, חבר הכנסת קריב, את מצב הדברים - - את יודעת, תקשורת - - - - - העומדים על סדר-היום.

אני סבורה, ובזה אני אסיים - - נהדר. - - כי הערוצים שאליהם אתם מכוונים בהצעת החוק שלכם, איך נאמר, קצת פחות רלוונטיים, קצת פחות. וקרנם, שהיא באמת גדולה בקרב האופוזיציה, בקרב רוב אזרחי מדינת ישראל נמצאת במגמת ירידה חדה,

ככה למטה, אני אדגים, כי לא מבינים הכול, וזאת במיוחד לאור התנהלותם באמת האחראית, הממלכתית, וברצינות עכשיו, הבזויה והבלתי-נתפסת בשנתיים האחרונות.

אני מדברת עם חבריי למחנה הלאומי, אדוני היושב-ראש, הם לא מסוגלים לראות את הערוצים האלה - - שלא יראו. - - הם לא מסוגלים לפתוח אותם. הם אומרים לי: זה חונק אותי, אני לא רוצה לדעת - - שלא יסתכלו. - - לא רוצה לשמוע, ובצדק.

רק אתם רוצים לשמוע כי זה אתם, חבר מרעיכם ופינת הליטוף, פינת הליטוף של האופוזיציה. אי לכך ובהתאם לזאת, בשמי ובשם ממשלת ישראל, איננו רואים מקום לקידום החוק האמור.

תודה רבה. חבר הכנסת גלעד קריב, זכותך להשיב על התנגדות הממשלה. לרשותך יהיו שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, זה לא מפתיע שראש הממשלה נתניהו והקואליציה שלו מפחדים לעמוד מול התקשורת הישראלית. אז משמיצים את 12, את 13, את התאגיד. הרי ההצעה הזאת כוללת גם את נציגי ערוץ 14 וגלי ישראל, ישראל היום ומקור ראשון. אבל נו, מה לעשות, נתניהו איבד את הכשירות שלו לעמוד מול נציגי התקשורת הישראלית מימין ומשמאל, מבלי שאוריך לוחש על אוזנו, טופז לוק מן הצד השני. מה לעשות, זה לא הדבר היחיד שבו ניכרת העובדה שנתניהו איבד את כשירותו להוביל את מדינת ישראל.

ברור שלא נקבל תשובות, אבל את השאלות, אדוני היושב-ראש, את השאלות ראוי להשמיע. הינה השאלות שאני הייתי שואל את נתניהו במסיבת עיתונאים. שאלה ראשונה: מדוע במשך שנים העברת מזוודות מזומנים לחמאס, בעוד שידעת על התוכניות האופרטיביות שלו לפלוש לעוטף, לרצוח ולחטוף אזרחים? אני יכולה לענות לכם?

שאלה שנייה: כיצד אינך מתבייש לקדם חוק השתמטות כשבנך מתהולל במיאמי, בעוד שצעירים בני גילו מקיזים את דמם בחזית? חבר הכנסת קריב, זה כל כך מכוער, זה כל כך מכוער לדבר על בנו של ראש הממשלה. איזה מכוער, כמה אתם מכוערים. שאלה 3:

שאלה מס' 4: מה לדעתך חושבים עליך קודמיך, מנחם בגין ויצחק שמיר, זכרם לברכה, על כך שפתחת את דלתות המפלגה שלהם ושלך ליורשיו של כהנא? ורק היום שמענו את השרה גולן מגינה בחירוף נפש על ממשיך דרכו הגזען של כהנא, מיכאל בן ארי.

שאלה חמישית: במשך שנים התרעת מפני האיום האיראני. בפועל, תחת הממשלות שלך התאפשר לציר האיראני להתבסס באין מפריע וליצור טבעת חנק סביבנו, איך אתה מסביר את הפער? שאלה מס' 6: מה יש לך לומר לאימהות הלוחמים כאשר בעיצומה של מלחמה אתה עסוק במזימה לפטר שר ביטחון משיקולים פוליטיים עלובים? תשאל אותם מה יש להם לומר עליכם, אופוזיציה מופקרת.

והשאלה האחרונה לעת הזו: איך? איך לעזאזל אתה ישן בלילה כאשר אתה יודע שוויתרת על הפעימה האחרונה של העסקה הראשונה להחזרת חטופים, שבה נכללה, לדוגמה, כרמל גת, זכרה לברכה? איך אתה ישן בלילה, כשאתה מציב כל כך הרבה מכשולים לקידום עסקה נוספת?

נתניהו, אתה פחדן, פחדן גמור, לא כשיר להנהיג את העם הזה. תניח את המפתחות ולך תתאפר. לך תתאפר לקראת החתונה המשמחת של בנך. תודה רבה. חבריי חברי הכנסת, כעת אנחנו עוברים להצבעה. נא תפסו מקומותיכם. חבריי חברי הכנסת, אנו עוברים להצבעה על הצעת חוק הממשלה (תיקון, קיום מסיבת עיתונאים עיתית לגופי התקשורת בישראל), התשפ"ד 2024. ההצעה להעביר לוועדה את הצעת חוק הממשלה (תיקון, קיום מסיבת עיתונאים עיתית לגופי התקשורת בישראל),

עשרה בעד, 28 נגד. אני קובע כי הצעת חוק הממשלה (תיקון, קיום מסיבת עיתונאים עיתית לגופי התקשורת בישראל), התשפ"ד 2024, לא אושרה, ותוסר מסדר-היום. הודעה לסגנית מזכיר הכנסת, בבקשה. ברשות יושב-ראש הישיבה, הינני מתכבדת להודיעכם, כי הונחה היום על שולחן הכנסת, לקריאה ראשונה, מטעם הכנסת, הצעת חוק שירות המדינה (מינויים) (תיקון מס' 21) (עדיפות למשרת מילואים פעיל בקבלה לשירות המדינה), התשפ"ד 2024, של חברי הכנסת מאיר כהן,

דן אילוז וקבוצת חברי הכנסת.

תודה רבה. אם כן, אנחנו ממשיכים בסדר-היום. חבריי חברי הכנסת, נעבור לנושא הבא על סדר-היום, הצעת חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה) (תיקון מס' 13), התשפ"ה 2024, לקריאה השנייה והשלישית. אני מזמין את יושב-ראש הוועדה לביטחון לאומי, חבר הכנסת צביקה פוגל, להציג את הצעת החוק. בבקשה. תודה רבה לך, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, כנסת נכבדה,

אני מתכבד להציג לקריאה השנייה והשלישית את הצעת החוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה) (תיקון מס' 13), התשפ"ה 2024, מה שקרוי בשפה היום-יומית שלנו "שיטור עירוני" שיזמה הממשלה. אדוני היושב-ראש, החוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות

עבודת המטה הזאת לא רק כדי לקבוע את ההוראה כהוראת קבע, אלא ליישם את כל הלקחים שנצברו מאז 2011, 15 שנות ניסיון באים לידי ביטוי עכשיו. בהצעת החוק שהובאה על ידי הממשלה בקריאה הראשונה, הוצע

לפרק זמן מעט יותר ארוך, וזאת עד ליום י"ז בכסלו התשפ"ה, 18 בדצמבר 2024,

במקום להאריך בחודש, הארכנו בחודש וחצי, כדי להגיע באמת לישורת האחרונה עם האפשרות לאשר פה בכנסת בקריאה שנייה ושלישית. להצעת החוק הוגשו הסתייגויות, ואבקש מחברי הכנסת לדחות או להסיר אותן ולאשר את הצעת החוק בקריאה השנייה ובקריאה השלישית היום. תודה לכל העוסקים במלאכה הכל-כך חשובה: למשרדי הממשלה, המשפטים, הפנים והביטחון לאומי, לצוות הנהלת הוועדה ולצוות הייעוץ המשפטי, שבלעדיהם כל זה באמת לא היה קורה.

תודה רבה. כאמור, להצעת החוק הוגשו הסתייגויות של סיעת יש עתיד.

הכנסת יואב סגלוביץ, יש הסתייגויות של סיעת יש עתיד. אתה רוצה שנסיר אותן או שנצביע עליהן?

אנחנו מסירים את ההסתייגויות של קבוצת יש עתיד. לכן אנחנו עוברים להצבעה על הצעת החוק. חבריי חברי הכנסת הצבעה בקריאה שנייה על הצעת חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוני ברשויות המקומיות (הוראת שעה) (תיקון מס' 13), התשפ"ה 2024. הצבעה.

נתקבל. 25 בעד, אין מתנגדים. אני קובע כי הצעת החוק אושרה בקריאה השנייה. נעבור כעת להצבעה בקריאה שלישית על הצעת החוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוני ברשויות המקומיות (הוראת שעה) (תיקון מס' 13), התשפ"ה 2024. הצבעה. חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוני ברשויות המקומיות

(תיקון מס' 13), התשפ"ה 2024, נתקבל. 23 בעד, אין מתנגדים. אני קובע כי הצעת חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוני ברשויות המקומיות (הוראת שעה) (תיקון מס'

התשפ"ה 2024,

חבריי חברי הכנסת, כעת נעבור לנושא הבא על סדר-היום, הצעות דחופות לסדר-היום. ההצעה הראשונה היא הצעה דחופה לסדר-היום בנושא: היעדר מיגון ביישובים הערביים בצפון. את ההצעה הגישו חברי הכנסת אימאן ח'טיב יאסין, נעמה לזימי, אלון שוסטר, עאידה תומא סלימאן, יואב סגלוביץ ומשה רוט. ראשונת המנמקים, חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין. בבקשה, לרשותך שלוש דקות. מי השר העונה? השר ארבל. כבוד היושב בראש, כנסת נכבדה, האמת שמזה זמן רב, במיוחד בשנה האחרונה, אנחנו מעלים את הנושא של המיגון בחברה הערבית. מאז תחילת המלחמה העצימות של המלחמה כל הזמן עולה, בחודש, חודשיים האחרונים גם בצפון. כל הזמן התרענו על זה שהיישובים הערביים לא ממוגנים. אני רוצה להעביר מכאן - - - אני רק אומר שכרגע יש אזעקות כטב"ם באזור נהריה. זה קשור לזה שאין מיגונים. אני רוצה להעביר מכאן את מה שאותם אזרחים שאני פוגשת באותם יישובים מרגישים. במילה אחת: הם מרגישים מופקרים. ממש הם מרגישים מופקרים. האזרחים הערבים גם משלמים מחירים כבדים, לא רק ברכוש ובבתים, לצערי הרב. עד עכשיו שנרצחו שלושה צעירים, שני צעירים וצעירה אחת: מוחמד נעים - - ארבעה. ארבעה, נכון, מכפר יאסיף. - - מוחמד נעים, ארג'ואן מנאע, חסן סוואעד - - עאידה, תזכירי לי את השם של הבחור. מייקל סמארה. - - מייקל סמארה, זיכרונם לברכה. עדיין, למרות המכתבים והפניות, גם של ראשי הרשויות וגם של חברי כנסת בתוך הוועדות וגם לפני אישור העדכון של התקציב, אני אישית ניסיתי היום לבדוק כמה פעמים העליתי את הנושא הזה ומצאתי שש פעמים בצורה רשמית, גם בתוך הוועדות, גם בשאילתות וגם פה מהדוכן. יש עוד הרבה חברים שהצטרפו להצעה הזאת וגם דיברו על זה גם לפני. אני זוכרת שבעדכון השלישי - - - תודה. ברשותך, רק משפט. אני זוכרת שבעדכון השלישי לתקציב, כולנו התרענו על הסוגיה הזאת, שצריך להקצות משאבים. מה שקורה באמת, עד עכשיו אנחנו לא רואים כלום. אנחנו לקראת עוד תקציב לשנה הבאה. אני רוצה להגיד שרק בנס, רק בנס, לא היו לנו עשרות או מאות. האירוע האחרון בטמרה זה ליד בית ספר, באותן שעות שילדי בתי ספר חזרו. במג'ד אל-כרום זה בשוק עירוני, במקום הומה מאנשים.

אז אני חושבת שמן הראוי, ממשלה אחראית לפחות עכשיו בתקופת מלחמה, תיקח אחריות על החיים של האזרחים.

חברת הכנסת נעמה לזימי. אני רק אומר שכעת יש אזעקות באזור נהריה. כטב"ם רביעי חודר לישראל ונע דרומה, ויש אזעקות בכל האזור שם, מה

הדיון הזה למאוד רלוונטי. בבקשה, לרשותך שלוש דקות. תודה רבה, היושב בראש. כנסת נכבדה, אנחנו שנה מאז המלחמה. אני חושבת שזו תעודת עניות שאנחנו דנים בנושא הזה של מיגון היישובים הערביים בצפון אחרי שנה. זה כבר היה צריך להיעשות. הרבה דברים כבר היו צריכים להיעשות: מיגון כולל של החברה הבדואית בנגב, מיגון היישובים סמוכי הגדר, מיגון אזורים בגולן, כמו מג'דל שאמס. הסיפור של מיגון הוא לא רק הצורך הממשי, כי זה מציל חיים. שני הצעירים שנרצחו בעצם מפגיעה ביום שישי האחרון במג'ד אל-כרום, אבל עוד 30 נפצעו ונפגעו, המציאות הזאת יכולה להימנע. אבל מיגון זה גם תחושת הוודאות שיש מדינה ששומרת עליי, שדואגת לי. גם זאת האחריות שלנו. אז אני רוצה להגיד גם משהו כאן. לא נתפס בעיניי שמיגון לא, כבר אחרי שנה, אבל הפיכה משטרית כן. רבותיי, אנחנו בשבוע הראשון לפתיחת מושב, אחרי שלושה חודשי פגרה, ובמה עוסקים כאן? בסיוע לערוץ השלטון, ערוץ התעמולה של השלטון, בפסילת המפלגות הערביות, בריסוק לשכת עורכי הדין. - - - אנחנו יודעים בדיוק מה אתם רוצים לעשות. מי שלא יודעים איך לנצח על ידי בחירות בקלפי מחפשים תרגילים. - - - אנחנו עוד נראה את החוקים הבאים שתביאו. זה לא החוק הראשון שתביאו כדי לפגוע בבחירות. יש לך - - - אתם החלטתם שאם לא תנצחו בצורה דמוקרטית לא תהיה דמוקרטיה. זאת המציאות. ממש לא. בשבוע הראשון למושב, איך את עוד מדברת על זה בשבוע הראשון למושב? למה לא לעסוק בחיים עצמם? זה החיים עצמם. למה לא לעסוק במיגון? זה החיים עצמם, על מה את מדברת? זה החיים עצמם, אנחנו פה לשמור על חיינו,

אתם תפזרו את הנרטיבים שלכם, המציאות תהיה אותה מציאות. המציאות היא ריסוק הדמוקרטיה הישראלית והכפפתה לשררה, לשלטון, למי שרוצים לבצר את כוחם. במקום לעסוק בדבר הראוי שיש לעסוק בו, בציבור, במי שנפגעו, כמובן בהשבת החטופים והחטופות, ככה נראה השבוע הראשון של המושב בכנסת. אתם חושבים שהמלחמה היא אמצעי להפיכה, לכן, עכשיו, תוך כדי המלחמה, אתם בטורבו. החלטתם לעשות פה הפיכה משטרית. אבל אני רוצה להגיד לכם, הציבור שכבר יצא בהמוניו לא הולך לתת לזה לקרות, והציבור הישראלי חזק ממי שמנסים להחריב את המדינה הזאת. ישראל תנצח, טלי. ישראל תנצח. עם ישראל ינצח. עם ישראל ינצח, חד-משמעית. תודה רבה. חבר הכנסת אלון שוסטר.

אני מודה לחברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין על העלאת הנושא. פער בלתי נסבל, עמוק, בתכנון ובקיום של תשתיות בחברה הערבית, הדרוזית, הבדואית, פוגש איום קונקרטי משמעותי ביותר. איך אומרים, ערְבית או ערָבית? ערבים. אומרים ערְבית או ערָבית? אני חושב שהחיבור הזה הוא חיבור שאנחנו לא צריכים להתרגל אליו. יש לנו, ואת זה הוכיחו ממשלות ישראל מאלו ומאלו, חובה גדולה, אדוני היושב-ראש, לכסות על הפערים הן בתכנון והן בשיפור התשתיות, ובתוכם סוגית המיגון. המיגון בחברה הערבית הוא סוגיה שאני מבקש מאוד משרי הממשלה, ממשרדי הממשלה, להוציא אותה מהתחום הפוליטי. לא לבצע ולא להקצות כי זה כדאי, ולא להתעלם ולהתאכזר כאשר זה צורך פוליטי. אני רוצה לומר דבר נוסף. בימים הקשים הללו, בלילות הנוראיים ובימים המתוחים שאנחנו חווים, כאשר נראה שלכאורה ערבים ויהודים, מוסלמים ויהודים, לא יכולים, ונגזר עלינו שלא לא להיות מסוגלים לחיות ביחד, יש לנו פה עדות ממקור ראשון, מהחיים שלנו, שני מיליון אזרחים ישראלים שחיים עם שבעה, שמונה מיליון אזרחים יהודים, וחיים, ומתנהלים באופן מופתי בזמנים כל כך קשים. חשוב לי לחדד את הנקודה הזאת. לא בגלל זה צריך או לא צריך להשקיע את ההשקעות התשתיתיות הראויות, אבל חשוב לי לומר כאן בהזדמנות הזו שבעיניי, אל מול הרשע, האכזריות, חשבון הדמים הנורא עם חלק מהאנשים ששפת האם שלהם היא ערבית ואמונתם היא מוסלמית, אל מול זה יש לנו עדות ממקור ראשון שלנו של היתכנות לחיים משותפים, וזהו עבורי פתח תקווה גדול.

תודה רבה. חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן. אני ממשיך ומעדכן שיש אזעקות באזור המפרץ, הקריות וכל המקומות, אני לא יודע אם זה בגלל הנושא או לא, אבל פתאום הכול כתום. התעדכנתי מהבית שלי והנכדים. הנושא הזה כנראה רלוונטי וחשוב. עכשיו אנחנו אחראים

בבקשה, לרשותך שלוש דקות. תודה, כבוד היושב-ראש.

התעדכנתי עכשיו על האזעקות, כי יש הסכם בתוך המשפחה שאנחנו מעדכנים שאנחנו בסדר. אחרי כל אזעקה אני צריכה לשמוע מהבנות שלי, מהנכדים שלי, שהם בסדר. אני חיה בעכו, והתמזל מזלנו שיש לנו ממ"דים בבתים שאנחנו נמצאים בהם, אבל לצערי, בשבועיים האחרונים או בשלושת השבועות האחרונים עשיתי סיורים בכמה מקומות שהיו בהם נפילות, הגיעו אליהם טילים ואנשים גם איבדו את החיים שלהם, כמו שהזכירה חברתי, חברת הכנסת אימאן ח'טיב. אני יודעת שהחברה הערבית נמצאת באמת בפחד אמיתי מכל מה שקורה, במיוחד בצפון.

המלחמה בצפון, לא סוד שבגליל אחוז האוכלוסייה הערבית הוא האחוז הכי גבוה מכל אזורי המדינה. בגליל, 52% מהאוכלוסייה הם ערבים, ואם לוקחים בחשבון שיש, לצערנו, אוכלוסייה יהודית די גדולה שפונתה, בעצם הצפון עכשיו, רוב-רובו זה האוכלוסייה הערבית, והם יושבים ומחכים ומפחדים ממה שהולך להיות. ואנחנו לא מגזימים, להפך. אני חושבת שזה שאנחנו מעלים את הנושא, כבר העלינו אותו כמה פעמים, ואין תשובות. יש ראשי רשויות מקומיות שביקשו מיגוניות כדי לשים בכפרים ובערים שלהם, וכאשר הם קיבלו מספר מאוד מועט של מיגוניות, שלוש,

חמש מיגוניות, הם הצטרכו, אתם יודעים מה, במג'ד אל-כרום אנשים אמרו לי: תראי, עאידה, מחזירים אותנו לביוב, למה? מסכן ראש המועצה, היה צריך להעמיד את צינורות הביוב, התשתיות הגדולות מבטון, במקום מיגוניות, שלאנשים יהיה איפה להיכנס ולהתחבא בזמן אזעקה וטילים. לא מתקבל על הדעת שממשלה שמחליטה להיכנס למלחמה, והיא יודעת בדיוק מה הסכנות שקיימות, לא לוקחת בחשבון למגן את האזרחים שלה. הממשלה לא החליטה להיכנס למלחמה. הכניסו אותנו למלחמה. הממשלה החליטה להיכנס למלחמה. הכריחו את הממשלה להיכנס למלחמה. אני לא עליתי כדי שתתווכח איתי על העמדה הפוליטית שלי. אני לא מתווכח, אני רק אומר עובדה, זה הכול.

וזה לא התפקיד שלך להתווכח. זאת עמדתי הפוליטית. זו לא עמדה פוליטית, זאת מציאות אובייקטיבית,

אתה רוצה להתווכח איתי על זה שהממשלה צריכה למגן את האזרחים? לא, אני מסכים איתך לגמרי. אז זהו, אל תתווכח איתי על דברים אחרים. עם זה אני מסכים לגמרי. לא בכל פעם שאנחנו אומרים דעה שהיא לא מוצאת חן אתם חייבים לקטוע אותנו. אני פה כדי לייצג את האוכלוסייה שלי ואת הדעות הפוליטיות שלי, לא שלך, וזהו. תודה רבה.

דיון בוועדת הכספים בנושא הזה. כי בעצם, דיון במליאה זה טוב וחשוב, ואני מודה לחברים שהצטרפו לחברת הכנסת אימאן, אבל דברים אמיתיים קורים בוועדות. וחבל שהנשיאות לא אישרה את זה והחליטה שזה יתקיים, סוג של "יאללה תדברו והכול ייגמר".

את תוכלי אחרי זה. נראה מה תשובת הממשלה, ואחרי זה תבדקו. אנחנו נרצה להעביר את זה.

תודה רבה. חבר הכנסת יואב סגלוביץ', בבקשה. בבקשה, לרשותך שלוש דקות. אדוני היושב בראש, חבריי חברי הכנסת, ב-7 באוקטובר הותקפה מדינת ישראל התקפה נוראית מצד חמאס, ובהמשך על ידי חיזבאללה. האויב לא מבדיל בין דם לדם, הוא תוקף את מדינת ישראל,

ערבים, דרוזים, צ'רקסים, מכל סוג. מעצם היותנו אזרחים ישראלים, אנחנו היעד להתקפה. 19 אזרחים מתוך 34 שנהרגו בצפון הם בני החברה הערבית, בני החברה הדרוזית. על מנת לסבר את האוזן, צריך קצת נתונים. לפי הדוח של מרכז המחקר של הכנסת, רק 56% מבני חינוך בחברה הבדואית ממוגנים, במועצות האזוריות אל-קסום ונווה מדבר מדובר על פחות מ-50%; 48% ממבני החינוך אינם ממוגנים כלל, ב-11 מ-71 הרשויות המקומיות הערביות שנבדקו בדוח מבקר המדינה ב-2018, רק ב-11 מתוך ה-71 יש מקלטים ציבוריים. ההשוואה בין מספר מקלטים ציבוריים כשעושים את הבדיקה, מה קורה בצד זה של הכביש, כביש 85, בין כרמיאל לבין היישובים הנוספים שנמצאים מהעבר השני של הכביש, כמו דיר אל-אסד,

נחף ומג'ד אל-כרום, היחס הוא שתיים ל-126 לטובת כרמיאל. בכרמיאל מקלט ציבורי לכל 378 תושבים, וביישובים הערביים שהושוו יש מקלט ציבורי ל-15,000. גם הסיכוי לגור במקום עם ממ"ד, בגלל בעיות של תכנון והבנייה, הוא קטן הרבה יותר ממבנים חדשים. עד כאן הנתונים. היה צוות מוקד שפעל בתחילת המלחמה, שהיו בו גם מנכ"לית המשרד לשוויון חברתי ומפקד פיקוד העורף. המליצו על הקמת צוות מקצועי רחב שיעגן החלטת ממשלה, יפעל לצמצום פערי המוכנות.

היה צוות שפעל,

אם אפשר,

אחר כך תשיב לי, היה צוות, אני חושב שאתה תשיב.

אצל שר הביטחון - - - בסדר. אבל חשוב לי כחבר ממשלה. היה צוות שפעל בעניין ואמר שצריך להקים צוות בין-משרדי. ואני רוצה פה להיות ריאלי, אני לא נכנס להלכות עבר. יש פערי מיגון בכלל במדינת ישראל. פערי המיגון בחברה הערבית, הדרוזית והצ'רקסית הם בסדרי גודל יותר גדולים, ואמרתי את הנתונים קודם. על מנת להדביק את זה, זה לא צ'יק-צ'ק וגמרנו, וגם את זה אני אומר, אבל כן ראוי ונכון שהממשלה תקבל את ההחלטה לטווח הארוך, שאפשר לבנות תוכנית רב-שנתית, כי את המציאות אתה מכיר היטב, ברשויות המקומיות הערביות. ולכן אני חושב שהנכון ביותר הוא, הולך להיות תקציב מדינה, אני לא יודע מה יהיה בסופו, חייב להיות בתוכו שינוי דרמטי. ואני חוזר להתחלה. המלחמה הזאת, אני אגיד, למרות שזה הדבר הנורא ביותר שקרה לנו מאז הקמת המדינה, הדבר הזה גם חיבר, הוא לא רק פיצל. אני רואה את השיח, אני רואה את השיחה המוקצן שיש פה בכנסת לגבי האוכלוסייה הערבית. אבל אני אומר עוד פעם, צריך לראות את המציאות גם קצת אחרת. זאת גם סוג של הזדמנות, כי היה פה חיבור. הוא לא התחיל היום, הוא התחיל - - - תם הזמן,

רק עוד שנייה. גם בקורונה, כשנכנסו אנשי פיקוד העורף לתוך רשויות ערביות, היה פה מהפך,

זו גם דרך לקרב. על דבר אחד לא יסלחו לנו: אם לא נפיק לקחים מהתקופה הזאת ולא נדאג לצמצום של פערים. זו חובתנו כאזרחים במדינת ישראל. וזה לא סיפור של ערבים או יהודים - - תודה רבה. - - זה סיפור של מדינה.

תודה רבה. חבר הכנסת משה רוט, בבקשה. ברוכים הבאים לנוער שנמצא ובא ללמוד. כל הכבוד לכם. בבקשה, לרשותך שלוש דקות. תודה רבה. אדוני היושב-ראש, מכובדיי, כנסת נכבדה, אורחים יקרים וחשובים, לפני שאני מדבר על הנושא שעל סדר-היום, אני רוצה לציין שהיום, כ"ח בתשרי, הוא יום ההולדת ה-13 של נער יקר מאוד לעם ישראל, היום הוא יום בר-המצווה של ארז קלדרון. ארז נחטף מניר עוז יחד עם אחותו, ואחרי 52 ימים קשים מאוד, ברוך השם, השתחרר. לצערנו הרב, אבא שלו עופר עדיין בשבי, רחמנא ליצלן. ארז היקר, לצערנו, אביך לא לצידך ביום הגדול, ביום בר-המצווה שלך, וכולנו תקווה ותפילה שאביך עופר יחזור מהר הביתה - - אמן. - - ואז כולנו נחגוג בשמחה רבה עוד פעם את בר-המצווה שלך. בינתיים, ארז, קבל מאיתנו ברכת מזל טוב חמה ולבבית לך, לאימך, לאחיך ולאחיות שלך, ושרק נשמע בשורות טובות, כל עם ישראל. ולנושא שעל סדר-היום, הצפון. לצערנו הרב, ממשלות ישראל לדורותיהן הזניחו את הצפון ולא נתנו לצפון ולתושביו את היחס הראוי בתשתיות. ברוך השם, בזמן האחרון, ואני רוצה להחמיא לממשלה בעניין הזה, יש שיפור, אבל עדיין, אדוני השר, ראוי לתת יותר יחס כדי לתקן את העבר בכלל לצפון במיגון. מדברים על יישובים ערביים, אני לא חושב שהיישובים היהודיים במצב הרבה יותר טוב. אתמול חבר הכנסת חוג'יראת אמר פה מספרים, אבל אני בדקתי, בצפת 50% ממבני החינוך אינם ממוגנים. וזו רק דוגמה. ואם בתשתיות עסקינן,

אני מסתכל, אני מבקר, ברוך השם, ביישובים היהודיים ביהודה ושומרון, הציבור היקר, הדתי הלאומי, יושב שם במסירות נפש.

מסירות נפש למען ארץ ישראל, אבל מה עם התשתיות? כל הזמן אני שומע מהם: תשתיות, תשתיות. יש מחסור בתשתיות ביישובים היהודיים ביהודה ושומרון. אדוני השר, אני מבקש ממך, תהיה שליח מצווה, תהיה שליח כלל ישראל ותדחוף את העניין הזה ככל שאפשר.

תודה רבה. כעת ישיב על ההצעה השר משה ארבל בשם שר הביטחון,

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, בראשית הדברים אני באמת רוצה לקבל בברכה את חניכי מכינת קול עמי של הסוכנות היהודית, צעירים ישראלים לפני צבא, צעירים מהתפוצות, שחלקם יתגייסו גם בהמשך להיות חיילים, שאני מקווה שלא יהיו בודדים וגם המשפחה תבוא בעקבותיהם. ברוכים הבאים לכנסת ישראל וברוכים הבאים לירושלים. אני מתכבד להשיב בשם שר הביטחון להצעה הדחופה על סדר-יומה של הכנסת בנושא: הצורך האקוטי בהצבת מיגוניות ביישובים הערביים בצפון. וכך דבריו של שר הביטחון: על אף שחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א 1951, קובע שהאחריות להקמתם והחזקתם של מרחבים מוגנים מוטלת על בעל הנכס, וכי על הרשות המקומית מוטלת האחריות להבטיח התקנתם והחזקתם התקינה של מרחבים מוגנים, הנחה שר הביטחון את צה"ל ופיקוד העורף לנהוג במדיניות מרחיבה ולפנים משורת הדין ולהציב מיגוניות בשטחים הפתוחים, וזאת בהתאם לדרישות הרשויות המקומיות וסדר העדיפויות המתבסס על שיקולים מבצעיים וביטחוניים. המיגוניות מוצבות בשטחים הפתוחים בלבד, בדגש על מרחבים המספקים שירותים חיוניים לציבור. בהתייחס להצעה לסדר שבנדון, במהלך מלחמת חרבות ברזל הוצבו על ידי פיקוד העורף כ-223 מיגוניות בכ-37 יישובים ערביים ודרוזיים בצפון הארץ. בהתאם להערכת מצב, פיקוד העורף ממשיך במאמץ הצבת המיגוניות במרחב הצפון. בשבוע הנוכחי, קרי בין 27 ל-31 באוקטובר 2024, מתבצעות הצבות של 18 מיגוניות נוספות ביישובים מע'אר,

עילבון ומג'ד אל-כרום. עד כאן תשובתו של שר הביטחון. אני אבקש להוסיף ולומר שגם במשרד הפנים, וכמובן באישורה של הכנסת, חוקקנו חוק שמאפשר פטור מהיתרי בנייה למיגוניות במרחבים הפרטיים. תהליך הזה הוא תהליך שבהחלט, בבתים צמודי קרקע עד שתי קומות, מאפשר קידום תהליך זריז ויעיל של מיגון בתים. כמובן שישנו פער תקציבי - - - - - - נכון,

אני לא מתעלם מזה, ישנו פער תקציבי. אני העליתי הצעה גם לשר האוצר לבחון אפשרות של הלוואה ממשלתית שתהיה מוצמדת ותאפשר רק במכירת הנכס לשלם את אותה ההלוואה באמצעות הערת אזהרה. אני מאוד מקווה שזה ייבחן באופן חיובי. אין ספק שהנושא הזה הוא נושא חשוב, משמעותי, שקשור לחיי אדם, ואשר על כן, אין שום מניעה מבחינת הממשלה להעביר את ההצעה לסדר-היום לדיון בוועדה מוועדות הכנסת הרלוונטיות, מה שירצו המציעים. רק שאלה, אם אפשר, על הצפון. בבקשה, באישור היושב-ראש.

הרשויות במרחב הצפוני. אנחנו יודעים שזה - - - לא, לא אמרתי את זה. אמרתי שהאחריות במרחב הציבורי מוטלת על פיקוד העורף ומתבצעת העבודה. אין להם סמכות לבצע את המיגון בבתים פרטיים. פיקוד העורף לא יכול להציב מיגונית בבית פרטי. השאלה על המיגון הציבורי. אנחנו מדברים על המיגון הציבורי. למרות שישנם בתים של לפני, ואי-אפשר לעשות עכשיו, אין להם אפשרות מיגון.

חוץ מזה, כבוד השר,

השר ארבל, הערה יותר להמשך, בהיותך חבר בממשלה. אני שם רגע בצד את הממ"דים במקומות הפרטיים, הבעיה הגדולה היא שאנחנו כמדינה נוכל לאפשר מקלוט ציבורי ככל שאפשר. ברור לי שזה לא ביום, אבל זה לא משהו שם, זה משהו שצריך להתניע אותו ולקבל החלטה ממשלתית שמניעים. המספרים שהוצגו כאן הם מספרים לא מבוטלים. בשים לב גם לאתגר - - - יחסית למספר התושבים זה מעט מאוד. יש כאן מספרים של מאות מיגוניות ב-37 יישובים ערביים. וזה לא מספיק, נכון. - - - על אני לא יודעת כמה - - - יישובים.

אני רק שואל מה אתם מציעים. האם אתם רוצים לקיים את הדיון הזה במליאה? להעביר אותו לדיון בוועדה? יכול להיות שהם יסתפקו בתשובות האלה ויתקיים דיון מול השרים. אבל חשב לי גם - - - אני חושב שאם באמת רוצים לקחת את זה צעד אחד קדימה, להצביע כאן על העברת הדיון לוועדה, לזמן את הגורמים הרלוונטיים, לרבות פיקוד העורף, לשאול אותם שאלות. נראה לי שאת מעדיפה חוץ וביטחון, עאידה, לא? כן, ממש. כתושבת עכו. אפשר בוועדת הפנים, אני לא חושב שיש מניעה. יהיה חשוב מאוד,

אם בדיון כזה,

אם יזמינו אותי, אני תמיד אוהב לבוא לכנסת. אני מבטיח שאזמין אותך. אבל האם יש משמעות לעניין? כי צריכים לקבל החלטות שהן מעבר להחלטה של - - - בסדר גמור.

בהחלט מודעים לחשיבות של זה. אם כן, אני מבין שרוצים להצביע. סגלוביץ', אם אתם תזמינו אותו הוא יבוא, אם אנחנו פה נזמין אותו,

שאתם מזמינים אותו. אתה מבין? וזה חבר. המציעים, אתם רוצים להצביע על העברת ההצעה לוועדה כלשהי?

לוועדת הפנים? לוועדת הפנים. ועדת הפנים.

תודה רבה, אדוני השר. תודה רבה.

אנחנו עוברים להצבעה על להעביר את נושא הדיון להמשך דיון בוועדת הפנים.

ההצעה להעביר את הנושא לוועדת הפנים נתקבלה. עשרה בעד, אין מתנגדים. אני קובע כי הדיון על ההצעה הזאת נקבע לוועדת הפנים. תודה רבה. אנחנו עוברים להצעה הבאה. ההצעה הבאה גם היא הצעה דחופה לסדר-היום בנושא: פיקוח על מתן התאמות לסטודנטים שבמילואים. את ההצעה הגישו חברי הכנסת אליהו רביבו, משה טור פז ויבגני סובה. ראשון המנמקים, חבר הכנסת אליהו רביבו, איננו כאן. חבר הכנסת משה טור פז, בבקשה, לרשותך שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אנחנו מתכנסים היום, לא בפעם הראשונה, עם תחושת אחריות עמוקה כלפי הסטודנטים המשרתים במילואים. עם פתיחתה הקרובה של שנת הלימודים האקדמית, בפעם השנייה בצל מלחמה, עם אתגר משמעותי: להבטיח כי משרתי המילואים הנושאים בנטל לא ייפגעו בזכותם להשכלה גבוהה ולהתפתחות אישית, להבטיח שמה שהיה בשנה האקדמית הקודמת לא יישנה. המציאות מחייבת אותנו לפעול בנחישות להבטחת מערכת תמיכה מקיפה ויעילה, לוודא שהמוסדות האקדמיים מעניקים גמישות והתאמות נדרשות. לא רק כחובה מוסרית, אלא גם כאינטרס לאומי מהמדרגה הראשונה. בחודשים האחרונים מצטברות על שולחני פניות מדאיגות מסטודנטים במילואים עם סיפורים קשים, מציאות של נטל כלכלי וקושי לממש את זכותם ללימודים ולשוויון הזדמנויות. אני מצטט פנייה אחת שקיבלתי היום בבוקר: אני בן 24, מפקד צוות בסיירת במילואים, חטיבה זו וזו. בסוף חודש יולי נרשמתי לאוניברסיטה לחוג מסוים. לפי האוניברסיטה, בהתאם לציוניי עמדתי ברף הנדרש, התקבלתי לתואר. טסתי לחו"ל, חזרתי. אז התבשרתי, כשהייתי בחו"ל, שרמת האנגלית שלי אינה מספיקה. קיצרתי את חופשתי, נרשמתי לקורס אנגלית ולמבחן. אחרי שבוע בקורס הוקפצתי שוב למילואים, שבהם אני נמצא עד היום. ובעודי רושם שורות אלה, שימו לב, קיבלתי פקודת כניסה נוספת עם חיילי ללבנון. אני רחוק מספר נקודות מועט מהרף הנדרש. ברור לי שאם הייתי פחות במילואים השנה, 220 יום, היה לי זמן להקדיש ללמידה ולעבור את רף האנגלית. אני מקווה, שימו לב, כי תרומתי למדינה לא תפגע במסלול חיי, ואני רואה את עצמי מושקע בחינוך הדור הבא. אשמח להתחשבותכם. אני בדרום לבנון, ולכן אני מעביר את המכתב דרך אדם אחר. זאת דוגמה מפנייה שהגיעה אליי היום בבוקר. יש לאקדמיה, לאוניברסיטאות, למל"ג ולוור"ה מתווה התאמות. הוא גובש על ידי הגופים המובילים בישראל. אבל נדרשים כמה דברים מעבר אליו: פיקוח ליישומו המלא, שיפור המתווה כך שהרף ירד מ-60 יום, שזה הרף כרגע, ל-30 או ל-45, ואפשר גם במדרגות, מתן מענה לסטודנטים בקו העימות שהם במילואים, לימודים בזום, פטור נוכחות וגם תוספת עשר נקודות שמי שיישם אותה בשנה שעברה לא יכול לקבל אותה השנה. כל הדברים האלה לא מטופלים במתווה הנוכחי ולא קיבלו מענה. חשוב להדגיש שזה לא רק עניין של זכויות פרט, זו ההשקעה קריטית בעתיד המדינה. אני קורא לכולנו להתגייס למשימה הלאומית הזו. גם נושא גמולי ההשתלמות למורים, לבעלי מקצועות, לא נפתר עדיין, למרות הדיונים החוזרים ונשנים בוועדת החינוך. אז בואו לא נהיה "רוממות אל בגרונם וחרב פיפיות בידם"; בואו נתרגם את ההצהרות שלנו גם למעשים.

תודה רבה. חבר הכנסת יבגני סובה, אינו נוכח. אם כן, על ההצעה ישיב השר ארבל, בשם שר החינוך. זו פעם ראשונה שאני רואה, סליחה על הביטוי, שמסנג'רים את השר הזה. הוא בכל פעם עושה את זה לכולם. אני חושב שחיילי המילואים, זו זכות גדולה ועצומה לקחת בה חלק.

אני רק רוצה חוות דעת של היועץ המשפטי של הכנסת בעניינו של המציע חבר כנסת טור פז, מכיוון שהוא קצין במילואים. אלא שהוא לא סטודנט, אז אולי אין ניגוד עניינים. אבל כמובן שאני - - - אנחנו עכשיו מילואים ממילואים, אז אין בעיה. אני מודה לך מאוד על ההצעה לסדר-היום החשובה הזו. אני, כאמור, אשיב בשם שר החינוך. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, במענה להצעה לסדר-היום של חברי הכנסת טור פז, רביבו וסובה, אשיב בשם שר החינוך כי המועצה להשכלה גבוהה פועלת מאז פרוץ המלחמה ללא לאות, בשיתוף פעולה וסנכרון עם המוסדות להשכלה גבוהה, משרד הביטחון, קצין מילואים ראשי והתאחדות הסטודנטים, למתן מענה אופטימלי עבור סטודנטים וסטודנטיות במילואים ובני בנות הזוג, סטודנטיות וסטודנטים מיישובים מפונים, סטודנטים וסטודנטיות נפגעי פעולות האיבה במלחמה וכל סטודנט המבקש סיוע לאור המצב. מול הרצון וההבנה בצורך להקל על הסטודנטים ולאפשר להם לסיים את לימודיהם עם חבריהם לספסל הלימודים, עומד לנגד עינינו גם הצורך בשמירה על רמה אקדמית נאותה, ידע נדרש ודאגה להצלחתם של הסטודנטים הללו במבחני רישוי ולהשתלבותם בשוק התעסוקה. בהתאם להוראות סעיף 19א לחוק זכויות הסטודנט, קבעה המועצה להשכלה גבוהה בשנת 2012 את כללי זכויות הסטודנט (התאמות לסטודנטים המשרתים בשירות מילואים), התשע"ב 2012. הכללים קובעים הסדרים מפורטים בכל הנוגע להתאמות לסטודנטים המשרתים בשירות מילואים ולסטודנטים הורים או שבני או בנות זוגם משרתים בשירות מילואים. בעקבות מלחמת חרבות ברזל נחקק חוק סיוע לסטודנטים ששירתו במילואים (תיקוני חקיקה והוראת שעה), התשפ"ד 2024. במסגרת דיונים על החוק שהתקיימו בין נציגי המוסדות להשכלה גבוהה, התאחדות הסטודנטים וקצין מילואים ראשי ובתיווך נציגי המועצה להשכלה גבוהה, הוסכם על מתווה התאמות והוראת שעה לשנת הלימודים תשפ"ד, והכלים עודכנו בהתאם. למיטב ידיעתנו, המתווה נתן מענה הולם לסטודנטים. בנוסף לגיבוש מיצוי אקדמי תקציבי שיאפשר למוסדות האקדמיים לתת מענה, נפתח בחודש מרץ מוקד ייעודי למתן סיוע לסטודנטים הלומדים לתואר אקדמי במוסדות להשכלה גבוהה. עד כה התקבלו במוקד מעל 1,000 פניות. המוקד זמין טלפונית, בווטסאפ וכמענה ממוחשב, ומספק סיוע ומענה לפונים בנושאים הרלוונטיים ללימודים אקדמיים במוסדות להשכלה גבוהה. לצורך הנגשת המידע - - - זה גבוהה או גבוהה? גבוהה, זה שווא נע. שווע נע בתחילת מילה. שווא נע בתחילת מילה.

הבריאות צריך - - - הוא יושב-ראש ועדת הבריאות, לא החינוך, ולימודי ליבה זה חלק חשוב. יש מצב שאבשלום קור התייחס לזה. זה קריאה בתורה, יוני, זה לא קשור לליבה. אם יש מקף - - אבל פה אין מקף, מה גם שאני מציע לאבשלום קור לקחת את המקטע הזה ולעשות בגלי צה"ל בירור. - - - אבשלום קור יפחית את הטמפרטורה, אתה אומר. - - - בית כנסת - - - ברגע שיש לך דגש אז זה שווא נע. כ' שווא נע, בית כנסת. לצורך הנגשת המידע, המוקד פורסם ברשתות החברתיות ובקמפיין ברדיו, וכן הוקם דף ייעודי באתר המל"ג המפרט את הזכויות, פרטי התקשרות עם רכזי המילואים במוסדות וכן שאלות ותשובות נפוצות. לאור הימשכות המלחמה נתנה המל"ג את ביררכתה להסכמת קצין מילואים ראשי והארגונים המייצגים את המוסדות להשכלה גבוהה למתווה התאמות לשנת הלימודים תשפ"ה, וקראה למוסדות לפעול לפיו. ההתאמות שסוכמו מרחיבות ומוסיפות על אלו הקבועות בכללי זכויות הסטודנט, בהחלטות המל"ג, בהחלטת המוסדות בנוגע להתאמות עקב מלחמת חרבות ברזל שניתנו בתשפ"ג ובתשפ"ד ובתקנות המילואים המוסדיות. מתווה ההסכמות כולל,

הפחתה בעומס הלימודים, התקדמות בלימודים תוך מזעור השיבושים עקב היעדרות לשירות מילואים, התאמה של בחינות וציונים ומתן מענה לצורך בהארכת הלימודים, וכולל מתן התאמות לאוכלוסיות שונות שנפגעו במלחמה. לקראת שנת הלימודים תשפ"ה המתווה הורחב לסטודנטים מפונים, סטודנטים אנשי קבע, סטודנטים פצועי צה"ל וסטודנטים לתואר שני. נושא חשוב זה עלה אתמול בדיון פתיחת השנה האקדמית בוועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת, עם התייחסויות של גורמי המקצוע והשותפים למהלך זה, המוסדות האקדמיים, התאחדות הסטודנטית הארצית וקצין מילואים ראשי. בהתאם להנחיית השר, המועצה להשכלה גבוהה תפקח על יישום המתווה, ובמידה שיתברר שהמוסדות אינם עומדים בהסכמות, התקנות הללו יעוגנו בכללים באופן מיידי. זו תשובתי בשם שר החינוך יואב קיש. אני כאמור חושב וממליץ ומציע, אם תרצו, אדוני המציע, להעביר את זה גם לדיון בוועדת החינוך של הכנסת. הרי שאנחנו נתמוך בהצעה. תודה רבה. אני רק אומר, עוד לפני שאני שואל, שהכטב"ם הגיע עד אזור חדרה, ואנחנו ערים לכך שבכל הצפון יש אזעקות ושאנחנו צריכים - - - כל הזמן. אדוני המציע, מה תרצה לעשות? להעביר לדיון לוועדת החינוך. אם כן, המציע מבקש להצביע על העברת הדיון לוועדת החינוך. אנחנו מצביעים. ההצעה להעביר את הנושא לוועדת החינוך התקבלה. ארבעה בעד, אין מתנגדים. אני קובע כי ההצעה לסדר-היום הדחופה הזאת תעבור לוועדת החינוך להמשך דיון. חבריי חברי הכנסת, תם סדר-היום. הישיבה הבאה תתקיים ביום ראשון ב' בחשוון התשפ"ה, 3 בנובמבר 2024, בשעה 16:00. ישיבה זו